צוהריים טובים לכולם.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 התש"ף 2020. ברשותכם, כמה דברי פתיחה לנוכח כל ההתרחשויות ודברים שחשוב להבהיר. יש כאן נגיף קורונה, אנחנו נמצאים במגפה. אף אחד לא כופר בזה, אף אחד לא מתכחש לזה, ואנחנו צריכים להיאבק בזה ביחד. אני בטוחה שגם לממשלה ולכל מי שעוסק בנושא הזה יש כוונות טובות להילחם בנגיף, אנחנו באותו צד. אבל גם מותר לנו להתווכח, ומותר לנו לא להסכים, ומותר לנו לבחון את הדברים מהזוויות השונות של המגפה. צריך לזכור שאנחנו נמצאים במגפה שהיא רב-ממדית, זה כבר לא רק הקורונה, יש פה השלכות בריאותיות נוספות, השלכות כלכליות, השלכות נפשיות, השלכות חברתיות. אנחנו באמת מנהלים מערכה רב-ממדתית, ולכן בוועדה הזו בדיונים שאנחנו מקיימים יש עלינו את החובה לבחון את כל האספקטים הללו, ולראות איך אנחנו מביאים את האיזון העדין שבין המאבק במגפה לבין המחיר הכבד שאנחנו משלמים בתחומים הנוספים. ובכל שאלה או בכל הגבלה ובכל נושא שיעלה כאן בוועדה תמיד נשאל מה הנזק הכלכלי אל מול התועלת הרפואית, מה הנזק הנפשי והחברתי אל מול התועלת הבריאותית, ובהתאם לכך נקבל את ההחלטות. אנחנו כמובן יחד עם כולם רוצים גם לקטוע את שרשראות ההדבקה ולמנוע את ההתפשטות של הנגיף, אבל אנחנו צריכים לראות שאנחנו לא שופכים את התינוק עם המים ויוצרים מציאות שבה אנחנו יוצרים נזק כלכלי עצום, נזק חברתי עצום, נזק נפשי עצום. אנשים נמצאים במצוקות נוכח המציאות הזאת שהולכת ומתמשכת, והיא כנראה לא תיעלם בחודשים הקרובים. אנחנו יודעים שיש לנו לפחות חצי שנה כזו, אם לא שנה, ויש כאלה שאומרים שגם יותר. והשאלה שצריכה להיות כאן על השולחן זה לא אם אנחנו פותחים את המשק או לא, אלא איך אנחנו פותחים את המשק, איך אנחנו מנהלים שגרת חיים, ומה הצעדים שאנחנו כמערכת צריכים לעשות כדי שנוכל לחיות בצל הקורונה, אם זה בהיבט האפידמיולוגי; ואם זה בהיבט של היערכות מערכת הבריאות, ואם זה בהיבט של אכיפה, ואם זה בהיבט של הסברה, ואם זה בהרבה מאוד משימות שיש לנו חובה כמערכת לטפל בהן לפני שאנחנו גוזרים סגר על האזרחים שלנו. וגם לא בטוח שהמגבלות הן הפתרון הנכון והמלא בשעה הזו שבה אנחנו נמצאים. אני רוצה לתת קצת נתונים כדי שבסוף גם נדע שאנחנו צריכים להתבסס על איזושהי דאטה. ולצערי הרב, אני רואה גם שיש קצת סתירה במספרים. אז נכון להיום באחוזים יש לנו 0.8% מתים, מבחינת חולים קשים גם כאן אנחנו נמצאים ב-0.8%; מבחינת מונשמים אנחנו נמצאים ב-0.2%; מבחינת חולים מאומתים בשיא הגל הראשון ב-31 במרץ אחרי שבועיים של סגר היינו עם 9.9% מאומתים מסך הנבדקים, ב-1 באפריל היינו עם 8%. ואם אני קופצת ליולי, לשבוע האחרון שבו אנחנו בעצם מנהלים את כל השיח הזה, אז אנחנו רואים ב-13 ביולי 5.9%; ב-14 ביולי 5%; ב-15 ביולי 6.1%, ולא 6.9% כמו שמופיע בטבלאות. אני לא יודעת למה.

של משרד הבריאות, לקחתי אותם ממה שמשרד הבריאות מפיץ מדי יום. אין הלימה בין מה שמופיע כאן לבין מה שמופיע בדברי ההסבר, אז אשמח שמשרד הבריאות יתייחס לנתונים הללו, כדי שנוכל לדעת על סמך מה אנחנו בעצם מקבלים החלטות. יש מס' הגבלות גם בצו הנוכחי ובכל סוף השבוע קיבלתי הרבה מאוד שיחות טלפון מאפידמיולוגים רבים, באמת מהשדרה הבכירה של מערכת הבריאות במדינת ישראל, שלא הבינה מה ההיגיון מאחוריהם, כמו הנושא של הים. הים פתוח, אנשים בדרך כלל באים עם המשפחה הגרעינית שלהם, זה משחרר לחץ, זה מאפשר לילדים קצת לפרוק. צריך לקחת בחשבון שאם הם לא יהיו בים נמצא אותם בתוך הבתים, כשאנחנו יודעים בדיוק גם מה היקף ההדבקה בתוך הבתים, כי כולם נמצאים מאוד מאוד צפופים. אני כבר לא מדברת על ההיבט החברתי, שמי שיש לו כסף יכול ללכת לבית מלון, כי זה פתוח, וחשוב שיהיה פתוח, ומי שאין לו כסף צריך להישאר בבית. אנחנו לא מאפשרים לו לא את הבריכות ולא את הים ולא את המרחבים הפתוחים, ששם הם יוכלו באמת לצאת ולעשות גם משהו בשביל הנשמה, לצד כל ההיבטים הנוספים האחרים. ולכן נתתי את זה רק כדוגמה קטנה. אבל חשוב לי שבדיון היום ניקח הגבלה הגבלה, ננסה להבין על איזה היגיון היא יושבת, על איזה מידע, על בסיס איזה נתונים היא יושבת, ומתוך כך אנחנו בסופו של דבר גם נקבל את ההחלטות הטובות עבור הציבור, גם בריאותית, גם כלכלית, גם נפשית, גם חברתית. נשקלל את הכול ונקבל את ההחלטה הטובה עבור הציבור. נפתח עם חברי הכנסת, עם התייחסות שלכם, ואחר כך נפנה למשרד הבריאות ונשמע את הנתונים ואת הדברים, ואחר כך יש לנו אורחים נוספים שגם הם רוצים להתייחס, כולל רופאים בכירים. אז נתחיל לפי הסדר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

תודה רבה, גברתי יושבת-הראש,

מרשים שבאת לדיון הזה מוכנה עם כל הנתונים, כי זה כבר נדיר. בדרך כלל אנחנו רגילים שהעסק מתנהל בנדמה לי או בתחושות בטן. אני לא אחזור על כל מה שנאמר קודם, כי אלו בדיוק אותן שאלות ואותן תחושות שלי. אני רק אבקש שתי שאלות שאשמח לקבל בהמשך תשובות עליהן מפרופ' גרוטו. שאלה ראשונה, בדיון בשבוע שעבר שאלתי נציגים של משרד הבריאות האם היה שינוי בקריטריונים לחולים קשים. ישבה פה ד"ר מאוד מכובדת ואמרה בפה מלא, ואפשר לבדוק את זה בפרוטוקול:

וידענו שזה קרה. השאלה שלי היא כזאת, עקב השינוי בקריטריון, כמה אנשים שהיו חולים בינוניים התאספו למס' של חולים קשים? לפי מידע שיש בידיי היום יש לנו 208 חולים קשים עם הקריטריון החדש ולפי מה שידוע לי, ויכול להיות שפרופ' גרוטו ישנה וייתן מידע אחר בפועל החולים הקשים זה רק 120. לא שאני מזלזלת, אבל שינוי הקריטריון בעצם הקפיץ את מס' החולים הקשים למס' יותר גבוה. היום יש 244 קשים. 244. אז אני שואלת שאלה מאוד פשוטה, כמה מתוך 244 האלו נכנסו לקטגוריה של חולים קשים עקב שינוי קריטריון? בידיי יש מידע שבמס' 204 היו 120 חולים קשים. יכול להיות שזאת טעות, אבל אני מסתמכת גם כן על מקורות של משרד הבריאות. ושאלה נוספת, ברשותך. אף אחד לא מזלזל בקורונה, אבל פעם אנשים היו מתים גם כן מאבעבועות רוח עד שלא היה חיסון או מחצבת וממלא מחלות אחרות. באולפן שישי בערוץ 12 פורסם ביום שישי שיעורי התמותה בארץ בהשוואה לשנים קדימה ולשנה הנוכחית. תקשיב, המספרים מדברים בעד עצמם. ברוך השם, היום המספרים יותר נמוכים בהשוואה לשנים הקודמות באותה תקופה. זאת אומרת שהקורונה לא השפיעה במהלך כל החודשים האלו על התמותה הטבעית שיש בארץ, ואין מה לעשות,

צריך להבין את זה. ברור שכל בן אדם זה עולם ומלואו, אבל עדיין אין מה לעשות, אנשים מתים. כולנו בסוף נהיה שם. ושאלה אחרונה, ברשותך.

בלי לזלזל, אבל אנחנו חייבים בדיון להיות נטולי רגשות כאלו. מה הגיל הממוצע של אותם אנשים שכביכול נפטרו מקורונה או שהם פשוט נפטרו ממחלות אחרות - - עם קורונה.

הקורונה גרמה להם לתוספת. והשאלה האחרונה באמת. כמה אנשים נפטרו בעונה הקודמת משפעת עקב סיבוכי שפעת? תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

בוקר טוב. אדוני המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, בעיקר הדברים מופנים אל משרד הבריאות, אמרת שיש 244 חולים קשים, מתוכם, לפי מה שאני יודע, 56 מונשמים

אולי תכף תוסיף לי עוד שניים-שלושה. האם זה הקריטריון לפתוח את המשק? האם כרגע הספיקה של בתי החולים, על פי מה ששאלתי,

הספיקה היא נורמלית, בתי החולים עומדים בעניין הזה? עכשיו יש איזשהו פרמטר, אני לא רופא ואינני מבין אותו, אבל יש איזה פרמטר שאומר שכדי להבין את מגמת השינוי בתחלואה צריך להבין את מקדם ההדבקה הפיקטיבי. אבל אתם, למרות שרופאים מבקשים את זה מכם כדי לנתח את זה, אינכם מפרסמים את העניין הזה. יש כמה וכמה שאלות שנוגעות לנושא של התפשטות הקורונה. מה המטרות שהוגדרו להתמודדות עם התפשטות הקורונה? מה המטרות? שתיים, מה התוכנית לצעדים הבאים במידה שהצעדים הנוכחיים לא ימתנו את קצב העלייה? האם אנחנו צפויים לזה שיסגרו אותנו בבתים? מה האפקטיביות של העניין הזה? מה המשמעות של מדדים זה לא עניין שלך, אבל אני מניח שאנחנו עדיין רחוקים מאי ספיקה של מערכת הבריאות, וטוב שכך. עם כל הכבוד, אנחנו משבוע שעבר, גם יושבת-הראש, מבקשים שתספקו לנו נתונים כדי שנוכל להצביע בהתאם ולקבל החלטות. והוועדה הזו, לתפיסת עולמי, עם יושבת-ראש הוועדה שהנחתה את זה באומץ רב, כשאתם מניחים על שולחננו 35 נדבקים בחדרי כושר ואפס נדבקים בבריכות, אז אנחנו מצביעים בעד הפתיחה. מכיוון שאנחנו נבחרי ציבור, וזה לא בדיוק המקצוע שלנו, אנחנו חייבים, חייבים נתונים. עכשיו באה דרישה לסגור את חופי הים. חופי ים המלח? אתם רציניים? אסור להיכנס לים המלח? חופי הים באילת? הכול מקום פתוח. בסך הכול המרחקים בין האחד לשני הם עצומים. בקליפורניה אסרו בסך הכול את העישון בים, אבל נתנו להם לבוא לים. זה נותן אפשרות להתפרק, זה נותן אפשרות באמצע הקיץ לבוא ולטבול. מה סגרתם את חוף הים? ואם אנשים ילכו על החוף? הרי לא מנעתם הליכה בחוץ. אפשר ללכת על החוף, אפשר ללכת ליד החוף, אז מה נעשה? למה אתם סוגרים את הים? למה אתם סוגרים את הים? תיתנו לאנשים להתפרק. עכשיו, חדרי כושר. 35 איש מתוך לא יודע, תכף נשמע כאן, מיליון איש שרשומים בחדרי הכושר? 35 איש מתוך מיליון איש. אם אתה לוקח את מירב האוכלוסייה, מס' הנדבקים לישראל הוא 0.2%. 0.2%. ולכן, אם נסגור את כל המשק יהיה כאן משבר, כמו שהיושבת-ראש אמרה, משבר כלכלי עצום שהנינים שלנו ישלמו את המחירים אלה, הנינים שלנו, לא הילדים שלנו.

אני נלחם על פתיחה של כל דבר ופתיחה של נושא שקשור למשק. וככל שאנחנו סוגרים את המקומות הפתוחים אנחנו דוחפים את האזרחים למקומות הסגורים. אני מקבל את מה שאתם אומרים מבחינה מקצועית, שהמקומות הסגורים הם מקור להדבקה ותחלואה,

תחשבו על המקומות הפתוחים. אני לפחות לא אתן את ידי לסגירת חופי הים, זה לא עושה לי שכל, זה לא הגיוני.

כמו בפלורידה, אל תעשנו בחופי הים, בסדר, אבל סיכוי ההדבקה בחופי הים הוא, לתפיסת העולם שלי, ולפי הנתונים, הם פשוט אפס, כי המקומות האלה מאווררים לחלוטין.

- - - אז אם הממשלה קיבלה החלטה לא שפויה - - הממשלה קיבלה את ההחלטה, אז למה אתה - - - - - מחובתי לבוא ולהצביע שההחלטה הזו היא אינה שפויה. אני יודע שאת לוחצת אותי, חצי דקה.

גם ניסיתי להבין מה פרופ' גרוטו אומר, כי אני לא שומעת טוב בגלל המסכה. כשאני מדבר אני אוריד אותה. הכול בסדר. פשוט אני רוצה להתייחס. אין לנו בהמלצה כרגע לסגור את חופי הים ואת הבריכות למעט בסוף שבוע. על סוף השבוע נדבר בנפרד ואני אסביר את הרציונל. כל דבר יש מאחוריו רציונל.

תראו, חלק מהאנשים עובדים, חלקם מיואשים, חלקם מתעסקים עם הפגנות, תנו להם ללכת לים בסופי שבוע. מה ההבדל בין סוף שבוע אוקיי, אז תסביר לי גם אחר כך איך אתה רוצה בים המלח, למה אני לא יכול לטבול בים המלח? סתם לדוגמה. מי אמר לך שאתה לא יכול לטבול?

כי אם אתה סוגר את כל החופים אז תגיד, מה. אבל אני לא סוגר את כל החופים. זה מה שאמרתם בסופי שבוע, ואני לא מקבל את העניין הזה. אני נלחם רבות על ענף התיירות, אז אני שמח מאוד שפתחו את בתי המלון, ואני מצטט את מה שאמרת, כולל הבריכות וכולל חדרי הכושר וכל מה שצריך. אני אצביע בעד, הנה, אני אומר לך, אני נלחם על העניין הזה. תגידו כמה בחדרי הכושר. חדר כושר שמכיל 250 איש, תגידו 30, תגידו 40, הם יעשו בקבוצות, יבואו משמרת א', משמרת ב', משמרת ג', רק תגידו. ותגידו מסלול ריצה כן, מסלול ריצה לא. כל פעם שירצו להחליף אדם, תבוא קרן ויבוא חיים וינקו הכול ויחטאו, אבל תגידו. אי-אפשר לקבל החלטה מטורפת כזאת, כוללת כזאת, 0.2%, זה לא עושה לי שכל. ודבר אחרון, אמרתי שאני נלחם על ענף התיירות שהוא ענף שמעסיק עשרות, מאות אלפים, ויש מדינות שפתחו את השמים. פתחו את השמים. ואני אומר לך שבתי המלון בארץ לא יחזיקו מעמד רק על תיירות פנים. אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם הנגיף הזה. אני אתן לך דוגמה, בישראל מתים 44 איש למיליון, שמיים סגורים. גרמניה 109 מתים למיליון, ספרד 608, תורכיה 65, ארצות הברית 432, כל אלה פתחו את השמיים. פתחו את השמיים. תגידו איך, תגידו כמה לבדוק בכניסה, בואו נלמד מאחרים. יש מעל 120 מדינות שפתחו את השמים. אנחנו נמוטט את כל ענף התיירות בארץ, את כל הסוכנויות.

אי-אפשר להגיד שפתחו את השמים. וחברות לא רוצות לבוא לפה. גם לפה אפשר לבוא, כל אחד - - - זה נושא חשוב, חבר הכנסת מיקי לוי, אבל הוא לא מעניין הצו, אפשר לקיים על זה דיון נפרד. בוא, יש לנו מספיק דברים. מספיק צרות משל עצמנו.

יש לי עוד מה לדבר, אבל אני אעביר לחברים אחרים. תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. רק אחדד גם בדבריך את העניין של המה אל מול האיך. אנחנו לא מדברים על מה לפתוח, אנחנו צריכים לדבר על איך פותחים. ודוגמאות מסוף שבוע, אני מתוך אחריות אישית יצאתי לשטח, הסתובבתי גם במסעדות, נכנסתי גם לבריכות, נכנסתי לחדרי כושר, וזה פשוט תענוג. אמרתי בסתרי ליבי שחבל שזה לא ככה בשגרה, הכול פתאום מאוד מרווח.

יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו מאפשרים את הפתיחה של כל הענפים האלה, אפילו בתו סגול מחמיר, ככל שקצב התחלואה לדעת מי שנמצא כאן עולה, אף על פי שאנחנו מכירים נתונים אחרים. אחר כך נשמע רופאים שנמצאים איתנו. אבל בואו ננסה ללמוד לחיות עם זה ולא לשתק את המשק.

אתמול אכלתי עם משפחתי במסעדה, שולחן כן, שולחן לא, שולחן כן.

נכון, נכון, מאוד מרווח. למה?

בבקשה, חבר הכנסת ג'אבר. צוהריים טובים לכולם. אני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו מדברים על צווים, על גזירות, אבל בוא נזכיר לעצמנו שזה גם שינוי בשיטת המימשל בישראל. זה שהממשלה גוזרת גזירות והכנסת אמורה לאשר בדיעבד זה דבר שכולנו צריכים לזכור שזה מעבר של קו אדום מבחינת שיטת המימשל בישראל. אני כן שם את זה על השולחן כדי שלא נשכח ונעסוק רק בפרטי הפרטים של הגזירות. הדבר השני, אני רוצה להחזיר לשולחן הדיונים אפילו את אולמות וגני האירועים.

אתם יודעים מה קורה אחרי שיש את הגזירה לסגור את האולמות, מה שקורה בפועל, האנשים,

ממשיכים להתחתן, במקום אולם הם עושים את זה בחצרות הבתים או בשדות הפתוחים ללא כל בקרה, ללא כל היגיינה וכו', וכו'. לא עדיף היה לעשות את החתונות האלה באולמות באופן מסודר בשליטה עם אחריות של בעלי האולם ולא לתת לבלגן הזה לחגוג? וזה מה שקורה בשטח. אתם גוזרים גזירות שהציבור לא יכול לעמוד בהן. כמובן, עניין חדרי הכושר ועניין הבריכות. חברים, אנחנו עדיין משוועים לנתונים שישכנעו אותנו. תשכנעו אותנו שבאמת בחדרי כושר יש הדבקות. אם אנחנו מדברים על 35 מתוך 18,000 הדבקות שהיו עד לפני שבוע, זה לא מסביר שום דבר ולא מצדיק שום סגירה של חדרי הכושר. כמובן אפס, אפס הדבקות בבריכות לא מצדיק סגירה של הבריכות. הגזירות האלה הן גזירות שהציבור לא יכול לעמוד בהן. ובואו נדבר שנייה על המסעדות. אם המסעדות כל כך מסוכנות וביום חמישי החלטתם לסגור, מה קרה שפתאום משכתם את זה עוד כמה ימים? זה עניין של לחץ פוליטי, אז תצפו למרד. כל הציבור הזה ימרוד בהוראות האלה.

תחשבו שהציבור יקבל מדיניות, יקבל חוקים וגזירות שבאמת הוא יוכל לעמוד בהם, ואנחנו כחברי כנסת נרצה באמת לשים קץ למגפה הזאת, אבל לא על חשבון הציבור. הזגזוגים של הממשלה מבלבלים את כולם, עושים בלגן, ובמקום שתהיה תוכנית ברורה לטיפול במגפה הזאת, אנחנו כל הזמן מקבלים שליפות אחרי שליפות, מבטלים וחוזרים ומחדשים. אני חושב שלא כדאי לסגור הרמטית טוטלית את המקומות האלה, צריך עם הגבלות לפי מרחב, לפי רוחב המקום, וכו', וכו'. אז זה מה שצריך לעשות. תודה רבה,

אני מבקשת מחברי הכנסת התייחסויות ממוקדות כדי שנספיק גם לשמוע את משרד הבריאות, ויש לנו עוד אנשים שמאוד חשוב שנשמע גם את עמדותיהם המקצועיות. אז אני מוכנה לאפשר את הסבב של חברי הכנסת, אבל תשתדלו לא לחזור על דברים של אחרים. בבקשה, חבר הכנסת יואל רזבוזוב.

כבוד היושבת-ראש, אני רוצה לציין דבר אחד, אנחנו לא מזלזלים בקורונה, ישנו נגיף, אנחנו באמת אפילו לרגע אחד לא באים לזלזל. והמטרה של הוועדה כוועדה עניינית לא להתעסק בפופוליזם, כי שמעתי כבר שמאשימים אותנו בפופוליזם. אנחנו רוצים לשמוע נתונים ועל סמך הנתונים לקבל החלטות אמיתיות, החלטות כבדות משקל. כי בסופו של דבר אנחנו רואים שבממשלה בהינף יד מקבלים החלטות והציבור נפגע. והמטרה שלנו היא להגן על הציבור גם ברמה הבריאותית וגם ברמה הכלכלית. גם כלכלה בסופו של דבר מתורגמת לבריאות. אני לא רוצה לחזור על חופי הים, ובאמת חבריי אמרו, אבל חדרי כושר ובריכות, כמובן שגם אני עשיתי סיורים וראיתי איך באמת מתנהלים שם, ובאמת הם שומרים על כל ההנחיות של משרד הבריאות, מתקן כן, מתקן לא. ומבחינת הנתונים, הסתכלתי פה על מסמך תחקיר שהכינו במשרד הבריאות, התחקיר מה-10 ביולי עד 16 ביולי, ואנחנו רואים כאן נתונים אמיתיים : בבית נדבקים 67%; במוסדות חינוך 9.5%; באירועים 5%; מוסדות דת,

מקווה קרוב ל-5%; במתקני ספורט 1.1%, אחוז אחד; בבריכות זה בכלל 0.2%. אלו הנתונים של משרד הבריאות,

והממשלה מגיעה ובהינף יד סוגרת את כל התעשייה הזאת, שכוללת מאות אלפי משפחות שמתפרנסות ממנה.

אז כמו שאמרתי, אנחנו רוצים באמת שתהיה ועדה עניינית שתחליט החלטות, כמו שהן צריכות להתקבל תקבל את ההחלטות. ולא יכול להיות שזאת שיטת מאפיה שיפכו אותנו לחותמת גומי אם בליכוד לא אוהבים את יושבת-הראש, שהיא באמת עניינית. לא, בוא לא ניכנס לזה, ברשותך, חבר הכנסת רזבוזוב. - - - לא משנה, אני לא נכנס.

אבל אני אומר שחברי הוועדה לא יכולים להיות חותמת גומי, בשביל זה אנחנו הגוף המפקח על פעולות הממשלה. וכמו שציינת, יש פה שגרת קורונה, ואנחנו באמת צריכים להחליט לא את מה אנחנו סוגרים אלא איך אנחנו סוגרים. זה באמת צריך להיות נקודתי. ואי-אפשר,

זו המציאות שלנו, לא יהיה לנו משהו אחר. ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר הוועדה הזאת תקבל את ההחלטות האמיתיות,

כמו שעד עכשיו היא קיבלה, ובאמת אני מברך את יושבת-הראש ואת כל חברי הוועדה שמקבלים את ההחלטות הנכונות.

ואני רק מתחייבת בשם כל הוועדה שנשמע בנפש חפצה את הכול, ונקבל החלטות בהתאם לכל מה שיעלה כאן. חברת הכנסת הילה וזאן, בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש. אני לא אחזור על דברים שנאמרו, אבל אני חושבת שבסופו של דבר יש שתי אופציות בפנינו. אופציה אחת היא באמת להסתכל על מגמת השינוי בתחלואה, שהיא אכן מדאיגה. בנתונים שהובאו בפניי אכן נרשמת עלייה ניכרת גם במס' החולים הקשים וגם במס' המונשמים, ועדיין כשאנחנו מסתכלים על הנתונים יש שתי אופציות. מכיוון שהנתונים שמשרד הבריאות הביא ואולי היום הוא יחדש לנו, אבל עדיין לא ניתנו לנו נתונים ספציפיים לגבי חדרי כושר, בריכות,

ניתן נתון כללי יותר לגבי העלייה בתחלואה, אז יבוא משרד הבריאות ויגיד: אני רואה את העלייה ואני חושב שצריך לסגור לא בגלל שאני יודע להסביר כל ענף וענף, אלא בגלל שזאת המגמה וזאת הדרך שלי. אבל חשוב שתגידו מה הציפייה. ואם זאת הציפייה, אנחנו כחברי ועדה, ואמרו פה חברים, נחליט אם אכן העלייה המדאיגה באופן כללי היא התשובה, או שהנגיף פה, על פי כל המומחים, כדי להישאר, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו. ואם אנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו, אז אנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו גם במסעדות וגם בבריכות וגם בכל ענף אחר, תוך שמירה על התו הסגול המחמיר יותר, המחמיר פחות, כפי שתקבעו. בסופו של דבר יש לנו פה שתי אופציות. אני רק מבקשת שתישירו אלינו מבט, תגידו לנו את הדברים כהווייתם. אם יש תציגו אותם, אם אין אז אין, ואנחנו נקבל את ההחלטה המשכילה ביותר לטובת הציבור. תודה רבה, חברת הכנסת הילה וזאן. חבר הכנסת ברוכי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, שתי נקודות. נקודה ראשונה היא שדיברנו בצווים הקודמים שהגיעו לפה שבצווים הבאים שמגיעים שיגיעו ביחד עם נוסח פיצויים לבעלי העסקים שניזוקים. ושוב מגיע צו שבעצם אין לנו נוסחה, שום דבר איך מפצים את אותם בעלי עסקים שניזוקים. ואת זה אני מפנה אל הממשלה. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול היא, בדיון הקודם שהיה פה צו והחרגנו את הבריכות, הוועדה החליטה להחריג את הבריכות, אז הבריכות פעלו, גם אלה שבחללים הפתוחים, גם אלה שבחללים הסגורים, למרות שחוות הדעת שמונות בפנינו כן מדברות על הגבלות מסוימות בבריכות שנמצאות בחללים סגורים. וכאן אני רוצה להתחבר למה שאת אומרת כל הזמן, לא אם אלא איך. זאת אומרת שאם מחליטים להחריג משהו אחד שתהיה נוסחה מסודרת.

יש נוסחה, התו הסגול, יש לו הגבלות. בתו הסגול, ככל שאני מכיר אותו, לא ראיתי החרגה של בריכות בחללים סגורים. בחוות הדעת המקצועיות שמונחות פה בפנינו מדברים על סגירה של בריכות בחללים סגורים וגם בבריכות בחללים פתוחים לסגור את המדשאות ואת הדברים הנלווים, ואת זה אני לא רואה באיך. רוצים לסגור אותם בסופי שבוע. כנראה שבמהלך השבוע, אני מבינה ממשרד הבריאות, שהבריכות יוכלו לפעול בכל חלל. רק בסופי שבוע.

זה משאיר לנו את כולם ספונים בבתיהם, אני כבר לא יודעת מה יותר טוב, אבל נדבר על זה כשניכנס לפרטים. כרגע הצו מדבר על החרגה של בריכות בסופי שבוע בלבד? בסופי שבוע הבריכות ייסגרו. במהלך כל השבוע הבריכות בכל מקום יהיו פתוחות. גם אלה שבחללים סגורים וגם אלה שבחללים פתוחים? הכול, הכול.

נצלול פנימה לצו ואז תוכל להתייחס לפי הסעיפים שיעלו.

תודה רבה, חבר הכנסת ברוכי. חברת הכנסת עינב, בבקשה. שלום, תודה רבה. כמה דברים קצרים.

ברור שאסור שתהיה אדישות למצב ולנתונים, אבל אסור גם שתהיה אדישות למצוקה בעקבות המגבלות. וברור גם שצריך כמה שיותר לשמר את פעילות המשק. אני רוצה להפנות שאלה לאנשי המקצוע, אשמח לשמוע אותם היום לגבי המגבלות האפשריות שניתן ליישם לגבי פעילות באוויר הפתוח, כדי לא לדבר רק במונחים של פתיחה סגירה, ונגעו בזה חבריי. וגם תוך שאנחנו לומדים ממה שקורה בחוץ לארץ. ודבר נוסף שחברי פה הזכיר, אם מדברים על מגבלות, ואני מניחה שנדבר על מגבלות ונגיע בסוף לאיזשהן מסקנות, צריך לדאוג לפיצוי הולם וראוי ואמיתי למי שהפעילות שלו נפסקת על פי הצו.

תודה רבה לך. חבר הכנסת קוז'ינוב, בבקשה. תודה רבה, גברתי יושבת-הראש. גם כן לא אחזור על מה שנאמר כאן, ונאמרו פה דברי טעם. אני רוצה לחזור על השאלה שלי משבוע שעבר. לא קיבלתי תשובה ממשרד הבריאות לגבי כל העניין של ההדבקה במגע. האם יש לכם נתונים שמראים שיש הדבקה במגע? כי בדברי ההסבר כתבתם שבחדרי כושר או במרחבים אחרים סגורים יש סכנה של הדבקה במגע.

לפי מה שאנחנו רואים בנתונים האלה רוב ההדבקה היא בבית ולאו דווקא בחדרי כושר. לכן, על סמך מה אנחנו מבססים את הטענה של הזעה, הדבקה במגע, וכל הדברים האלה?

אז גם בתחבורה הציבורית יש את המגע, ואף אחד לא הולך ומחטא שם. אשמח לקבל את התשובה על זה. זאת אומרת, על סמך מה אנחנו מקבלים את ההחלטה? דבר שני, לגבי פעילות בשטח פתוח, מצוין פה גם ספארי, גם פינת חי, כל הדברים האלה. איך זה שונה מחוף הים? בספארי מי שהיה, זה שטח ענק, בעיקר נוסעים במכונית, אפשר לא לצאת, אבל לסגור את זה הרמטית?

לא סוגרים את זה.

עכשיו לא ניכנס שם למתחם החופים ולמזנון. אבל באופן כללי לסגור את זה הרמטית כשנוסעים כל המשפחה סגורה ברכב כשגם אסור לפתוח חלונות? זאת אומרת שיש פה מין באמת תוכנית שהיא חסרת ודאות במובן הנסגור את הכול,

אני מניח שגם נגיע לזה שבוע הבא לגבי מערכת החינוך והגנים. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת קוז'ינוב. חברת הכנסת מיכאלי,

תודה רבה, גברתי. קודם כול אני רוצה לחזק את ידייך ברמה האישית והמקצועית והקולגיאלית ובכל דרך שהיא. אני רוצה להגיד קודם כול באופן כללי שהוועדה מוצאת את עצמה במצב שהיא צריכה כאילו להגן על התפקיד המקורי של הכנסת, של חברת כנסת, של חבר כנסת, של הכנסת בכלל.

החוכמה לעולם לא נמצאת במקום אחד. לא אני ולא אף אחד מחבריי או חברותיי יכולות לדעת הכול על שום דבר. וגם בממשלה, מה לעשות, לא כל החוכמה נמצאת בממשלה. הגאונות של הדיונים בכנסת היא שהם פומביים וכל אחד ואחת יכולים לבוא ולתת את חוויית החיים שלהם, את המומחיות שלהם, אנשים שאולי לא חשבנו לקרוא להם מעצמנו ולא עלה בדעתנו שהם בדיוק אלה שצריך לשמוע אותן או אותם. ולכן הדיונים האלה הם כל כך חשובים, והמסקנות צריכות באמת להיות, כמו שהיו, כמו שהוועדה עשתה לאורך כל הדרך, הן צריכות להיות ענייניות לטובת מיגור המחלה, לטובת שמירת הפרנסה והיציבות הכלכלית של כל אזרחית ואזרח ושל מדינת ישראל. והעובדה שכל הדבר הזה הפך לזירה של כיפופי ידיים מי יחליט, מי יבטל, היא לרעת העניין, היא לרעת האזרחיות והאזרחים, וחבל מאוד שזה ככה. אני שמחה שהוועדה מנהלת,

דיונים מאוד ענייניים, מאוד מקצועיים ומאוד רציניים. אין לי ספק שהיא תעשה ככה גם בסיבוב הזה. ברשותך, כוכבית אחת. איחרתי משום שהלכתי ברגל, אי-אפשר היה לעבור עם האוטו דרך כל ההפגנות שמתקיימות גם היום מחוץ לכנסת. ועברתי דרך העובדות הסוציאליות שמפגינות, אולמות האירועים שהסכמנו שצריך לסגור אותם, אבל אף אחד עדיין לא דיבר איתם על מתווה פיצוי כלכלי הולם וראוי. גם להם וגם לזוגות. התיירות,

שברור ומובן מאליו שהוא מושבת,

איש לא סיפק להם תשובה כלכלית הולמת וראויה.

מציעים מתווים להפעלה חלקית, מבוקרת, כל מיני רעיונות של דברים שכן אפשר להפעיל, איש לא מנהל איתם משא ומתן על זה. וכמובן, בסוף לקינוח, הצופות והצופים, שבגלל שוב, מאבקי אגו בין משרד החינוך למשרד החדש לענייני אקדמיה, מים ומה שזה לא יהיה, פשוט לא יכולים לקיים את הפעילות שלהם כי לוקחים להם שליש מהתקציב. בקיצור, אני חושבת שהממשלה צריכה מאוד להודות לוועדה ולכנסת בכלל שהיא יכולה לנסות לבלום חלק מהכשלים הנוראיים שלה לטובת העניין. תודה רבה, חברת הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת חסיד, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושבת בראש. כמה נקודות שאני חושב שלא דיברו עליהם ברור כל כך פה. דבר ראשון, אני חושב שהוועדה הזאת כשהוכיחה את עצמה כוועדה חשובה ויעילה ויודעת לקבל החלטות, היו אמורים להגיע לוועדה הזו ממשרד הבריאות נתונים של כל מקום כמה חולי, נתונים שישבו ביחד עם הוועדה פה להחליט שאם יש 5% בוא נגיד במכוני כושר, אז סוגרים ככה, אם יש 10% סוגרים ככה. צריכים להיות קריטריונים ברורים לכל מקום. כמובן שזה מתחלק, יש מקומות שמתחבקים כמו חתונות וכאלה מקומות, ויש מקומות כמו מסעדות שזה פחות, ויש הפגנות או תפילה בחוץ, שאחד לא חייב לעמוד ליד השני. אבל צריכים להיות קריטריונים ברורים לחלק למקומות, כל מקום את החומרה של הדבר, את החומרה של הקשר בין אחד לשני, ולקבוע שאם במקום הזה יש תחלואה של 3%, אז אנחנו סוגרים ככה, ואם במקום הזה יש תחלואה של 7% אז סוגרים ככה. לא יכול להיות שבכל אירוע או בכל החמרה פתאום מתיישבים עוד פעם וסוגרים את הכול, ואז מתיישבים לדון. צריך שהציבור גם בחוץ יראה שיש קווים ברורים,

מתי סוגרים חתונות? כשאוחזים 5% באירועים או 7%, ומה סוגרים. לא כל פעם לפי החלטה. אם 5% מחליטים לעשות 20 איש בחתונה, אז צריך שזאת תהיה החלטה שרצים איתה. לקבל עכשיו החלטה מה קורה כשיש חס ושלום 15%, מה קורה כשיש 3%. עכשיו, בנושא החתונות. עוד עשרה ימים בעזרת השם רוב הציבור מתחיל בחזרה לחתן. אנחנו לא יכולים להשאיר את הזוגות הצעירים, את החתן ואת הכלה בספיקות, צריך שתהיה להם עכשיו הודעה ברורה איך אפשר לחתן. כמובן שאף אחד פה לא חושב שאפשר להפסיק להתחתן במדינת ישראל, כולם רוצים שיוכלו להמשיך להתחתן. אז אנחנו צריכים עכשיו לתת להם את ההודעה. אני עצמי מקבל פניות מהרבה אנשים: תגיד לי, מה הולך להיות עוד שבוע, עוד חודש, עוד חצי חודש 14 יום, עוד חודשיים. הציבור צריך לקבל החלטות ברורות לחתונות. עוד נקודה אחת שרציתי לדבר עליה. לגבי אוטובוסים, שאנחנו יודעים שזה חלק גדול מהמנוע הכלכלי גם כן במדינה. בלי תחבורה ציבורית אנחנו לא יכולים להתקיים. בהרבה מדינות בעולם יש חיטוי שעושים אותו פעם בשבועיים וזה מספיק לשבועיים, זה מחזיק את האוטובוס נקי לשבועיים. ברכבות בלונדון פעם בשבועיים הם עוברים חיטוי והרכבות מלאות, ואין שום בעיה ברכבות. לפי בדיקה שלהם אין תחלואה ברכבות. במדינת ישראל יש איזושהי הוראה למשרד התחבורה לעשות פעם ביום חיטוי שלא מתקיים, לא עושים אותו, מבדיקה שערכתי. ואפשר לרכוש איזשהו חיטוי שהתחבורה הציבורית תוכל להתקיים כמו שצריך.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אליהו חסיד. חברת הכנסת אוסנת מארק, בבקשה. ברשותך, גברתי יושבת-ראש הוועדה, אני רוצה בבקשה ראשית לומר שבפתח דבריי אני אומר שליבי עם כל האנשים שנפגעים מהמשבר הזה. אני לא אגע בענף האירועים מאחר שהבן שלי נמצא בענף הזה, אז אני לא אגע בזה ולא אביע את דעתי בעניין. אבל רק אומר, כאשר אני באה לחוות דעה בנושא ובסוגיה מסוימת אני תמיד מקבלת חוות דעת מאיש מקצוע. מבחינתנו אנשי המקצוע הם משרד הבריאות. גם במקום שאין בו מספיק נתונים ואין לנו יכולת לדעת כמה אנשים נדבקו בחדרי הכושר או לא נדבקו בחדרי הכושר, היות שאנחנו גם לא יודעים איך הנגיף הזה באמת מתנהג, אנחנו צריכים לקבל פרספקטיבה מה קורה בעולם, וגם להשתמש בהיגיון הבריא שלנו. אבל יש לנו נתונים, קיבלנו נתונים. אני לא הפרעתי לך, אתה לא מפריע לי.

אתה לא מפריע לי.

נאפשר לה לדבר בלי להפריע. הרי בסופו של יום יש החלטה של משרד הבריאות לעטות מסכות. ברור לכל שמי שלא עוטה מסכה מסכן את עצמו ומסכן את אלה שמסתובבים לידו. עכשיו, אני שומעת פה כל מיני אנשים שאומרים: רוב ההדבקה היא במשפחה. הרי המשפחה הגרעינית בסוף מסתובבת בסופר, עולה בתחבורה הציבורית, הולכת לחדר הכושר, הולכת לחתונה, ואז הם חוזרים הביתה ואחד מדביק את השני. בסופו של יום אני עדיין אומרת שגם אם אין לנו נתונים שנותנים לנו פרספקטיבה כמה אנשים נדבקים בתוך חדרי הכושר, כי אנחנו עכשיו שמים זום, מה שנקרא, על חדרי הכושר, אבל זה לא רק חדרי הכושר. זה

בסופו של יום זה עוד דברים אחרים שאנחנו רוצים לפתוח כדי להניע את גלגלי המשק, וכדי להביא את זה למצב שנלמד לחיות עם הנגיף הזה. ולכן אני אומרת, גברתי, אני חושבת שבמקום שבו אין לנו מספיק נתונים, אני לא אומרת לכבות את השלטר, אבל כן להשתמש בהיגיון הבריא. ברור לכל שבתוך חדר הכושר אי-אפשר לעטות מסכה והרוק שלנו מתפזר לכל עבר, וההדבקה יכולה להיות מאוד מאוד גדולה. מתי פעם אחרונה היית בחדר כושר?

אל תפריעו, אני מבקשת,

אני יודעת שזה לא פופוליסטי מה שאני אומרת, אבל זה בסדר. לא, לא, זה לא פופולרי - - - לא, חבר'ה, ששש. חברת הכנסת מלינובסקי. בסופו של יום אני מבקשת מפה מהחברים, אנחנו בסוף צריכים להסתכל לציבור בעיניים ולקחת את האחריות, מדובר פה בדיני נפשות. כפי שצמצמו, ויש צו היום בבתי הכנסת, שאנחנו מתפללים שם עם מניין של 19,

הורידו את זה ל-11. זה 10. זה כבר ירד ל-10. 11. אז עכשיו גם הורידו את זה עוד, אז עוד יותר.

לכן אני אומרת בסופו של יום אל תצקצקי, גב' יפעת שאשא, לא לצקצק כי אני אומרת את דעתי. זה לא מתאים לך, זה בסדר,

זה לא היה מכוון אלייך, אבל לא ניכנס לזה, בואי.

בסופו של יום אני אומרת שצריך לעבוד פה עם הנגיף הזה ועם הסיפור הכלכלי בשום שכל ובהיגיון פתוח.

תודה רבה לחברת הכנסת אוסנת מארק. אני רק אומר לגבי העניין של חדרי הכושר. חדרי הכושר תפסו נפח בשיח, אבל אנחנו לחלוטין לא כאן רק בשביל חדרי הכושר. קיימנו דיון רוחבי ומעמיק גם לגבי אולמות האירועים, וקיבלנו אגב החלטה שונה ממה שקיבלנו לגבי ענפים אחרים. דיברנו על הנושא של בריכות, דיברנו על המסעדות, דיברנו גם על חדרי הכושר. בסופו של דבר מדובר בענפים מאוד משמעותיים במשק,

הם לא רק בילוי. דיברתי על זה שבריכות זה לא רק נופש, יש שם טיפולים פרא-רפואיים שמתקיימים גם לנכים, נכי צה"ל. ארגון נכי צה"ל פנה אלינו ואמר כמה דרמטי זה אם הם יסגרו גם את הבריכות וגם את חדרי הכושר. ילדים עם צרכים מיוחדים, שזה חלק מהטיפול שלהם בשוטף. זה נכון שבריכות טיפוליות הוחרגו, אבל לא לכולם יש בריכות טיפוליות, חלקם משתמשים בעצם, עושים את הטיפול בבריכות רגילות.

אנחנו יודעים שספורטאים כן מורשים להיכנס לחדרי כושר. איזה חדרי כושר יפתחו ולמי? זאת אומרת, חדר כושר יפתח בשביל שחקן אחד שיגיע? יש פה הרבה מאוד דברים שגם כשהציבור פונה אלינו ומברר מה מותר ומה אסור אנחנו מגלים שאין לנו תשובות. ואם אין לנו תשובות זה אומר שהדברים לא ברורים עד הסוף, ושלא הצלחנו בעצם להעביר את המסר בצורה הנכונה, ולכן אנחנו כאן.

ביקשתי גם מנציג משרד האוצר שיהיה כאן כדי שיתנו לנו נתונים מה קורה בסגירה של ענף עם מאות אלפי אנשים שהולכים הביתה, שזה הלחם שלהם, זה הלחם והפרנסה שלהם. מה המשמעות הכלכלית של זה גם למשק אל מול הנתונים שיתנו לנו כאן במשרד הבריאות לגבי היכולת לקטוע או לבלום את התפשטות הנגיף, ומתוך זה נשקלל בסופו של דבר האם הנזק רב מהתועלת. עורך דין נזרי, רצית לומר כמה דברים לפני שאנחנו עוברים למשרד הבריאות, אז בבקשה. שלום, צוהריים טובים, חבריי חברי הכנסת, אתייחס ברשותכם בקצרה לשתי נקודות בהיבט המשפטי. אני לא מומחה בריאותי ולא יכול ולא צריך להשיב על מרבית הנקודות שעלו כאן. פרופ' גרוטו יידרש לכך. אני רק רוצה להתייחס לשתי נקודות שעלו בחלק מהדברים של חברי הכנסת לגבי השאלה אם זה הופך את הסדר "הפיכה שלטונית", אחד מהח"כים אמר לגבי זה שהממשלה מאשרת לפני הכנסת לגבי תפקיד הוועדה ובאופן ספציפי לגבי זה שמביאים צו מחדש שכולל גם את הנושא של חדרי כושר. קודם כול לגבי השאלה הראשונה. לפני כשבועיים הייתי כאן לפניכם כשהצגנו את החוק הזה, והיו לא מעט ויכוחים, ואמרתי, חשבתי אז ואני חושב עכשיו, שהאיזון שקבע החוק, שהוועדה הזאת אישרה, הוא נכון במובן הזה שהיא נתנה את הגמישות בידי הממשלה לקבל החלטה מיידית, ולא תלויה באישור מראש של הכנסת. מצד שני, כן נקבע שהממשלה לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, יש כנסת. בסופו של דבר קובעים פה נורמות, קובעים פה גם עבירות פליליות, יש כאן כנסת, שהיא זאת שככלל אמורה לעשות את הדבר הזה, והכנסת רשאית לבטל, כלומר לאשר את כולו או חלקו, אפילו היה לנו ויכוח על כך. ואני זוכר שאמרתי לכם, גם באותה שיחה עם חבר הכנסת לוי בשעתו, שדיון רציני יכול להיות רק אם הוא לא מתקיים כשהשוט מעל. ואני חושב שגם בסופו של דבר זה הוכח כמו בדיון בשבוע שעבר שהכנסת, הוועדה לא קיבלה את כל הצו של הממשלה אז הוכח שזה בעצם הדבר הנכון. אנחנו כנציגי ממשלה ודאי מציגים, וננסה להסביר מדוע כן צריך לקבל את הצו בשלמותו, אבל זה בעצם האיזון הנכון. יש פה ממשלה שקובעת, זה חל מיידית בגלל הצורך להיאבק. בסופו של דבר גם לכנסת יש את הסמכות להחליט לא לאשר את חלק מהדברים,

אבל הכול בדיעבד. לא משנה, אבל זה מאפשר לנו דיון מעמיק פה ולא עם אקדח על הרקה כי אנחנו בזמן חירום. זה רק לגבי נושאים מסוימים, ולא נפתח את זה.

אמרת שזה כאילו הופך את הסדר, והפיכת דמוקרטיה,

אני אומר שזה לא נכון, כי אחרת הממשלה לא יכולה לפעול. אם לא הייתה לה את הגמישות לפעול מיידית אין לה את היכולת לעשות את הדבר הזה. כשהעברנו את זה אז היו זעקות שלכאורה גמרנו, אז אין יותר כנסת, וזה מבטל לחלוטין את תפקיד הכנסת. אנחנו בייעוץ המשפטי לממשלה עמדנו על כך גם מול הממשלה וגם כאן והסברנו מדוע חשוב שיהיה תפקיד לכנסת, גם במסגרת האישור בדיעבד, והתווכחנו אז ואמרתי לכם שסמכותכם לאשר את הצו כולו או חלקו, והראיה שככה עשיתם. זאת אומרת שאנחנו יכולים לא לאהוב את זה כנציגי הממשלה, אבל בסוף זה התפקיד. כל אחד עושה את תפקידו. אבל מבחינת הכנסת אפשר שהצווים של הממשלה יבואו לדיון בוועדה תוך 12 שעות. הרי תחולת החוק בדרך כלל לא מיידית, אלא תוך 12 שעות. אם אנחנו במצב חירום, גם אנחנו נפעל במצב חירום.

החוק קבע שברגע שהצו מאושר ומפורסם ברשומות הוא צריך לעבור מיידית פנייה למזכירות הוועדה. וזה מה שהיה גם בפעם הקודמת. וזה מה שנעשה גם בפעם הקודמת. תוך שעתיים כבר קיימנו דיון. הנושא של תחולה לא מיידית זה בגלל שבמסגרת הייעוץ המשפטי לממשלה אמרנו להם: ישיבה שמתחילה ביום חמישי בשמונה וחצי בערב וסיימנו אותה בשתיים וחצי לפנות בוקר, אתם לא יכולים לקבוע תקנות שיתחילו מחר מחמש בבוקר או משש בבוקר, אנשים לא אמורים לקום בבוקר ולשמוע אם מותר להם לפתוח את העסק או שאסור להם לפתוח את העסק,

זאת עבירה פלילית. לכן קבענו תחולה מאוחרת, זה נקבע בחמש אחר הצוהריים ביום שישי. זה במסגרת התפקיד שלנו מול הממשלה, כי גם אנחנו עושים את תפקידנו בייעוץ המשפטי ומנסים לשמור על הזכויות והאיזונים.

האיזון הזה הוא כן נכון בעיני, שהממשלה עושה את תפקידה, הכנסת מאשרת באמצעות החוק את הגמישות לממשלה לקבל החלטה מיידית, וזה לא מבטל את הכנסת כפי שחלק זעקו כאן, וזה לא גומר את הדמוקרטיה. והראיה שאכן הכנסת נדרשה לכך, ואכן שבוע שעבר קיימתם דיון, חלק אישרתם וחלק לא.

עכשיו תדונו בצו הנוסף שאושר בהקשר הזה. בסופו של דבר החוק נותן לכם את הסמכות לאשר את כולו או את חלקו. נציגי הממשלה יסבירו מדוע כן צריך לאשר את הצו, ופרופ' גרוטו עונה על השאלות הבריאותיות. זאת הנקודה הראשונה. ובהקשר הזה זה איזון נכון שכל אחד מהגופים עושה את תפקידו, הממשלה וגם הכנסת. רק כשזה חל בסוף שבוע אנחנו לא יכולים לדון מייד. אנחנו לא יכולים להתכנס בשבת ולדון על זה. זאת בדיוק הסיבה. אבל הצו התחיל לחול בשישי בחמש. אבל זו בדיוק הסיבה,

הממשלה, והנגיף לא שומר שבת, אי-אפשר להגיד שבסוף שבוע אפשר להתכנס מייד.

לצורך העניין, גם אני בתור שומר שבת, נידרש בתוך הדברים האלה לא פעם, כולל אתמול, לשיחות בתוך שבת. אז זה בדיוק האיזון. אז הצו חל מיידית. אנחנו לא באים בטענה למה לא דנתם אתמול,

אבל זה בדיוק המענה לשאלה מדוע אי-אפשר להתלות את זה באישור מראש. כי אישור מראש, אז מה היה קורה? אז היינו עכשיו מחכים אם מומחי הממשלה ומומחי הבריאות חושבים שכל יום קובע פה וכל יום חשוב וצריך להתחיל את זה מיידית, אז נחכה עד שהכנסת תתכנס? גם כינוס בראשון הוא חריג,

בסדר גמור. זה שאתם לא יכולים לדון בשבת או בשישי, כמו שאמרתי, הממשלה כן עובדת בשישבת וגם הנגיף עובד בשישבת. ולכן אני חושב שזה האיזון הנכון בין הדברים, יש גמישות לממשלה להחליט מיידית, הכנסת תוך שבוע יכולה לדון.

זה עד שבוע, יכולים לדון מייד כמו שקבעתם עכשיו דיון לזה. זאת הנקודה הראשונה. נקודה שנייה. באופן ספציפי שאלה שעלתה בהקשר הזה, שבעצם הוועדה הזאת דחתה את הנושא של חדרי כושר ובריכות ציבוריות, ובעצם עכשיו הממשלה באה ולכאורה מביאה מחדש, וקבעה כבר, זה חל כבר מסוף שבוע, האם זה בעצם מחיקה של מה שהוועדה עושה? בלי שהשתנו הנסיבות, אגב.

בנקודה הזאת אני רוצה לומר שהנושא הזה גם עלה אצלנו בדיונים הפנימיים, היו ערים לכך.

לו הסיטואציה הייתה שאתם ביום שני שעבר דחיתם את המלצת הממשלה, ואחרי זה ביום שלישי או רביעי היו באים אלינו ואומרים: נעשה צו חדש על חדרי כושר, מה שבעצם הוועדה לא נתנה לנו. ושעכשיו נתחיל מרדף מהתחלה, עכשיו אתם תתחילו לעשות דיונים, בינתיים הצו יחול, זה היה בעינינו שימוש לרעה בהקשר של הצו, וזה היה דבר שלא היינו מאפשרים לעשות. אבל לא זו הייתה הסיטואציה. אני מזכיר לכם שהוועדה הזאת דנה ביום שני,

גם הנתונים הכלליים וגם הנתונים הספציפיים, הוצגו בשבוע הזה, נתונים מעודכנים יוצגו בהקשר הזה. ובהקשר הזה צריך לומר שלא באו רק על חדרי כושר, ביום חמישי, הרי הצו שמונח בפניכם עוסק כרגע במכלול שלם, חוץ מחדרי כושר בדברים נוספים, ובהיבט הזה יציג פרופ' גרוטו את הנתונים. אבל חשוב להבין שמשפטית גם אם אין הבחנה נגיד באופן תיאורטי שאותו מס' נתונים של הדבקות שידועות, צריך לזכור שהרוב לא ידוע, על חדרי כושר הוא אותו דבר, יש הבדל אם אתה על בסיס נתון מסוים לא מאשר משהו כשאתה במרחק x מפי התהום, כשהיו בשבוע שעבר כ-1,000 נדבקים ביממה, משהו כזה, לבין שאותו x, שלא השתנה ה-x, ועכשיו בחלוף אותו שבוע מה שהובא בממשלה בסוף שבוע אלו נתונים זה גם פורסם בציבור, זה לא סודי נתונים הרבה יותר משמעותיים, יש קרוב ל-2,000 נדבקים ביממה. לכן מבחינה משפטית ההחלטה שלכם. מבחינה משפטית זה כן שינוי נסיבות במובן הזה שגם אם הנתונים של ההדבקות לא השתנו בחדרי כושר ספציפית ויידרש לזה אחרי זה פרופ' גרוטו עצם זה שהנתונים הכלליים השתנו,

שהמצב הכללי החמיר, אז יכול להיות שאותו נתון לא הספיק בעיניכם לאשר את זה בשבוע שעבר, אבל אותו נתון אולי כן יספיק בעיניכם לאשר את זה. ולכן אישרנו משפטית את הצו הזה בהיבט הזה, וכך הממשלה אישרה. עדיין זה יובא בפניכם ואתם תקבלו את ההחלטה, כי בסוף המילה האחרונה היא של הכנסת בהקשרים הללו. אני חייב ללכת לוועדת - - - יושבת-הראש,

אני רוצה לשאול אותך שאלה,

היא תשאל אותו ואתן לך להתייחס.

הממשלה קיבלה החלטה לסגור מסעדות ואחרי כמה שעות שינתה את ההחלטה. השאלה המתבקשת, על סמך מה הממשלה קיבלה את ההחלטה? על סמך מה הממשלה שינתה את החלטתה? השינוי היה מבורך דווקא. השינוי היה מבורך, אבל זאת פשוט דוגמה. ושאלה אחרונה, איך זה קרה?

האם הייתה התכנסות של הממשלה כדי לשנות את השינוי? שערי בנפשך שאנחנו פה בוועדה היינו משנים את זה, מה היה קורה?

אוי, היינו כולנו מפוטרים.

אענה על השאלה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. קודם כול אנחנו לא עוסקים בפיזיקה גרעינית ובמתמטיקה שימושית,

כמו שהיושבת-ראש אמרה, בהתחלה זה איזון בין בריאות לבין כלכלה. שאלתי משפטית.

לא אל תסטה מזה.

קיבלתם החלטה. חברת הכנסת מלינובסקי, הוא יענה לך משפטית.

אם רוצים תשובה אז גם מקשיבים. כלומר, הכול פה זה איזון עדין. גם אצלכם בוועדה זה איזון עדין בין שיקולי בריאות לשיקולי כלכלה. ביום חמישי הוחלט בממשלה לסגור את המסעדות,

לא הסכמנו לסגירה מיידית, כי אמרנו שאנשים פותחים עסק בחמש אחר הצוהריים. במהלך אותו היום הובאו טענות בפני גורמי הממשלה שיש מלאים ואספקה של מסעדות שאפשר - - - זאת אומרת שזה לא היה קשור לשיעור ההדבקה. לא, לא, זה היה קשור נטו לנושא של המסעדות. זה היה קשור למרד מסעדות. מרד מסעדות, זה מה שהיה. - - - ולכן הוחלט לשנות את זה.

ההנחיה לא שלנו, הייתה התייעצות אצל ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי עם גורמי משרד הבריאות, במסגרת האיזון העדין הזה הוחלט שבאיזון הכלכלי,

הרי תמיד אתה לוקח סיכון. לגלות לך משהו מהחדרים הסגורים? אם היה תלוי רק בפרופ' גרוטו,

או במשרד הבריאות, אז כולנו היינו בסגר לפני שלושה-ארבעה שבועות. עושים פה איזונים ודברים אחרים. רגע, אני רוצה להיות פרקטית, הייתה הצבעה? הייתה הצעת החלטה חדשה והיה משאל טלפוני. ההצעה עברה במשאל טלפוני ביום שישי. של כל השרים? כן, משאל טלפונים של הממשלה לפני שבת. זאת אומרת שההחלטה התקבלה על סמך נתונים כלכליים לדחות את הסגירה ולא על סמך המלצה של משרד הבריאות. זה היה השיקול. חברת הכנסת מלינובסקי, דווקא כאן אני יכולה רק לברך על זה שהממשלה עשתה את האיזון

אני לא בחקירה נגדית פה. גם כאשר עושים משהו לטובת העסקים זה לא טוב,

הממשלה עשתה את האיזון והיה לה את השיקול הזה. הכול זה איזון. דווקא כאן הלקח הוא שברגע שבעלי העניין מורדים בהחלטות הממשלה מתקפלת,

- - - חברים, אני מאוד מבקשת, בואו נשמור על דיון ענייני, מקצועי, תאמינו לי שיש לנו הרבה על מה לדון כאן, בואו נישאר ב-level הזה לטובת כולם. חבר הכנסת רזבוזוב, רצית להוסיף משפט לפני שאנחנו עוברים למשרד הבריאות. כן, ממש משפט בקצרה. הרי אנחנו מדברים על איזון עדין עקב מחסור בנתונים בגלל שזה דינמי משתנה. אבל חסרים לי כאן לפחות שני נתונים. הנתונים שהציגו לנו ממשרד הבריאות הם דווקא גרף של נתונים שאנחנו יודעים. את אחוז ההתאבדויות ביחס לשנה שעברה, אני כן רוצה לדעת את זה כדי שאנחנו והממשלה נוכל לקבל החלטות.

אחוז העסקים שנסגרו ביחס לשנה שעברה, אחוז המובטלים,

זה נמצא בתקשורת, אבל גם אנחנו רוצים לקבל את הנתונים האלה ועל פיהם לקבל החלטות, וגם הממשלה. עדיף שאם אנחנו, כמו שאמרנו, באיזונים עדינים, אז זה נתון שהגרף שלו מאוד מאוד ישפיע על קבלת ההחלטות.

לראות גם איך המשק מדמם. בבקשה.

מר נזרי, שגם המספרים האלה שחבר הכנסת רזבוזוב התייחס אליהם כרגע, גם הם שינוי נסיבות,

הן גם נסיבות שצריכות להילקח בחשבון. הכול נכון,

זה איזון מקצועי שנעשה, אנחנו נותנים את הליווי המשפטי, אנחנו לא גורמי המקצוע שעובדים בזה. הסברתי משפטית את האיזונים שמנחים. כן, ברור לי, ברור לחלוטין.

שאלה קטנה נוספת לפרופ' גרוטו, אם אפשר. האם אתם נפגשתם עם נציגי הענפים? עם נציגי חדרי הכושר, הבריאות, המסעדות, וכו'? כי אנחנו כחברי ועדה מקבלים עדכונים מרבים שאומרים שבכלל לא היה לכם שיג ושיח איתם. זאת אומרת שקבעתם מה שקבעתם מבלי בכלל לבדוק אפשרות של כן החמרה או לא החמרה של התו הסגול, ושום הידיינות מולם. אז אשמח לתגובתך.

ברשותכם, אני רוצה לעבור, אני פשוט פותחת פה קובץ נתונים.

אבל בקצרה, כי בסוף לא נגיע למהות. בבקשה.

כשאתם מדברים על סגירת קניונים ושווקים בסופי שבוע מדברים על מגזר יהודי, על מגזר ערבי. במגזר היהודי כמה שווקים כבר עובדים מיום שישי בחמש בערב וכמה קניונים עובדים מיום שישי בחמש בערב? כלומר, על מה ספציפית אתם מדברים בסגירה הזאת? על שווקים ועל קניונים? השר יזהר שי אמור להגיע לכאן, הוא בעצם מציג את הנושא של הסגר, הוא יסביר לנו מה עומד מאחורי ההצעה הזו. אבל בואו נתמקד עם משרד הבריאות בעניינים של הבריאות, אחר כך נציגי האוצר יוכלו לענות גם על השאלות הכלכליות האחרות לגבי הענפים השונים. אני רק מבקשת, פרופ' גרוטו, תוך כדי דיון הסתכלתי גם במצגת שתכף תציג, משהו במספרים לא מסתדר לי בנתונים היומיים שאנחנו מקבלים אל מול מה שכתוב כאן.

משרד הבריאות הוציא היום גם איזשהו נתון של 21 חולים קשים נוספים. כשאני מסתכלת פה אני רואה שאתמול היינו ב-217, היום אנחנו ב-217 בינתיים כששלשום - - - 224. אז אצלי פה מופיע 213 היינו לפני יומיים, אז תעשה לנו קצת סדר במספרים. אני מבקשת להתייחס לאחוזים. אני חייבת לומר פה משהו בראשית הדיון. אנחנו מתמכרים למספרים, אנחנו סופרים כמה חולים, כמה עלו. בסוף כשאומרים לנו 1,900 חולים, וזה עשה סערה גדולה במדינה, זה היה מתוך 30,000 בדיקות. זאת אומרת שעמדנו אז על 6.4% מסך הנבדקים. אנחנו יודעים שבימים הקשים של הגל הראשון, כמו שהזכרתי, דיברנו על סוף מרץ כשכבר היינו שבועיים בסגר עמדנו על 9.9%. זאת אומרת, דברו איתנו באחוזים, תנו לנו תמונה אמיתית כדי שנוכל לדעת, גם אנחנו בשבילנו שאנחנו מקבלים את ההחלטה הנכונה. הרי אף אחד מאיצתנו לא רוצה לא שבני המשפחה שלנו יפגעו מקורונה ולא השכנים שלנו ולא החברים שלנו ולא הציבור בכלל. אנחנו רוצים לקבל את ההחלטות הנכונות. בבקשה, בבקשה, הכי פתוח והכי בשקיפות שאפשר. תן לנו את כל הנתונים. 0.2% מכלל האוכלוסייה אלו הנדבקים. 0.2%. עכשיו פרופ' גרוטו, ואנחנו לא מפריעים לו. ומי שיש לו שאלה שירשום, גם אני רושמת. נאפשר אחר כך את השאלות לכולם. בבקשה. אפשר בינתיים להעלות את המצגת. אתחיל בכמה מילים לפני המצגת, אני מודאג מהמצב. אני בדרך כלל אדם אופטימי מטבעי וכל הזמן אני מנסה למצוא את הפתרונות במינימום פגיעה. כבר כרגע, זה לא משנה אם זה 224, או 230, זאת אומרת שזה משנה כמובן, אבל בתי החולים כרגע, ואני מדבר עם מנהלי בתי חולים, עמוסים בחולי קורונה. בסך הכול גם חולה בינוני זה חולה שדורש טיפול מהצוות. במחלקות קורונה יש לנו מעל 550 חולי קורונה שמאושפזים עכשיו בבתי החולים במצבים שונים, ולכן בתי החולים עמוסים. אנחנו יודעים את המצב של מערכת הבריאות בישראל ובתי החולים שנמצאים על הקצה, וגם העומס הזה גורם להם למצוקה. יותר מזה, אנחנו רואים כרגע, צריך לזכור שמהרגע שבן אדם נדבק ועד שהוא מדרדר למצב קשה לוקח פרק זמן של כשבועיים. זאת אומרת שאנחנו היום רואים בבתי החולים את התמונה של התחלואה שהייתה לפני שבועיים, ולכן אנחנו בהחלט יכולים להסתכל קדימה, לצערי, במבט מודאג, כמו שאמרתי, ולראות שמס' החולים הקשים, ואנחנו רואים שיש תמיד עיכוב, ילך ויעלה. גם אם היום נסגור את כל המשק ואף אחד לא יצא מביתו, ברגע זה ממשש עדיין נראה את המשך ההדבקה, ואחר כך גם את המשך התחלואה של אנשים שהספיקו להידבק והספיקו לחלות, ולכן נראה עלייה במס' המקרים הקשים. לכן אנחנו לא נמצאים במצב כרגע שאנחנו יכולים לקרוא לו שגרת קורונה. אנחנו רוצים להגיע לשגרת קורונה, ופיתחנו, אני בעצמי הייתי ונשאלה פה שאלה על הקשר עם המגזרים, יכולים פה להעיד נציגים שונים של מגזרים,

אז נציגי משרד האוצר יכולים גם להעיד שהיינו בקשר עם כל מגזר ומגזר ואני בעצמי יחד עם הצוות שלי בנינו את התו הסגול לכל מקום. אבל אני מרגיש איזשהו סוג של בגידה אפילו

בגידה זאת לא מילה טובה אבל אני מרגיש איזושהי תחושה לא נעימה בקטע הזה שישבנו עם המסעדות, הייתי במסעדה של חיים כהן יחד עם חיים כהן ושי ברמן, ואמרנו להם: תראו, אנחנו רוצים לפתוח, ונתנו את התנאים ופיתחנו את התו הסגול. אבל אמרנו: תשמעו, כל זה נכון למצב התחלואה בעת הזו, ואם מצב התחלואה יחמיר נאלץ לסגור. כמו שקורה בהרבה מקומות בעולם כשמצב התחלואה עולה אז צריך לסגור. זה לא מתאים למצב הזה, אנחנו לא בשגרת קורונה, אנחנו בשגרת חירום של קורונה. נצליח להוריד חזרה את הנדבקים אז נוכל לפתוח בחזרה. זאת אומרת שזה לא עניין שעכשיו אפשר לשפר את התו. הסיכוי עכשיו שיכנס היום למסעדה אדם שהוא נשא של קורונה או חולה שיכול להדביק את האחרים גדול בעשרות מונים ממה שהיינו בתקופה שהיו 100 חולים או פחות מ-100 חולים, ואז זה התאים באמת לפתוח את המסעדות. ועכשיו פתאום אומרים בעלי המסעדות: רגע, אבל לא אמרתם. בפירוש הסברנו שזה התהליך, התהליך יהיה ככה, וככה זה הולך בכל העולם לפתוח ולסגור. את זה אני רוצה להגיד באופן כללי. אני אתייחס רק לשאלות. הקריטריונים של החולים הקשים. אגיד לך את התשובה האמיתית, לפני כן לא היו קריטריונים של חולים קשים, כל בית חולים קבע לעצמו, ארגון הבריאות העולמי וה-CDC, האמריקאים פרסמו קריטריונים, ופרסמנו קריטריונים. אני לא חושב שזה השפיע בצורה משמעותית, ואי-אפשר לטמון את הראש בחול ולהגיד שאין חולים קשים. חולה שרמת הסטורציה שלו, אני לא מאחל לאף אחד שנמצא בחדר שרמת הסטורציה תרד מתחת ל-94%, כי זה מצב שיכול להידרדר מהר מאוד למצב של תחלואה. לפי פרופ' מטות, אני חושבת שהשם הזה הוא גם כן מספיק מכובד, היא טוענת שזה היה 40% תוספת.

היא טוענת, אני טוען אחרת,

וגם - - - וגם אתמול שר הבריאות אמר שזה השפיע על המס' - - - נשמע אותה,

סטורציה מושפעת גם מתנאים של גובה.

לשמחתנו, כי מערכת הבריאות בישראל יודעת לתת טיפול טוב. זאת אומרת שמגיע חולה, הוא מקבל טיפול כמו שצריך. צריך לזכור שאם יעלו מס' החולים לא נוכל לתת את אותו טיפול טוב, כי העומס על הצוותים הרפואיים יותר גבוה.

ולגבי הנושא של התחלואה. יוני עדיין חודש שקשה לסכם אותו מבחינת התמותה, אבל קודם כול יש לנו מול העיניים 400 חולים שנפטרו מקורונה. הם לא נפטרו מקורונה, זאת טעות. אתה מטעה את הציבור. האנשים האלה נפטרו ממחלות שהיו להם, והקורונה אולי גרמה לסיבוכים. אז אולי נבקש באמת, בשביל שהדברים לא יהיו בהתנצחות,

- - - אבל הם יכלו להמשיך אולי לחיות. סליחה. אולי באמת שמשרד הבריאות ייתן לנו פרופיל של הנפטרים. אני יודעת למשל על שני נפטרים בשבוע שעבר שהיו חולים אונקולוגיים מעל גיל 90, הם נפטרו עם קורונה. כאילו קורונה. המון חולים אונקולוגיים לא מתים מהסרטן, מתים בגלל כל מיני זיהומים אחרים, אז זה לא קשור. תראי, אפשר להתייחס לזה גם ככה. - - - שיבודדו. נשמח לקבל פרופיל של הנפטרים, כולל ממוצע הגיל, כדי שנוכל להבין באמת איפה אנחנו נמצאים במיפוי של הדברים, ובאמת בשיקול הדעת גם אחר כך לגבי ההשלכות על תחומים נוספים. אני אומרת את זה נורא בזהירות. אבל

אז אם הנגיף הזה קיצר למישהו את החיים בחודש אז זה יכול להיות, בסדר,

- - אז אנא ממך, תעזבי אותנו. חברת הכנסת מלינובסקי. בואו נאפשר לפרופ' גרוטו, הוא הבין את הרעיון, אז בואו נאפשר לו להשיב ולהציג את הנתונים. אני כבר רוצה לראות את הנתונים. גם שאלתי אותך, ברשותך, לגבי שיעורי תמותה בשנה הזו לעומת השנה הקודמת. שאלתי לגבי שפעת בשנה הקודמת וכמה אנשים מתו בסוף. הם לא מתו משפעת, הם מתו בדיוק ממחלות רקע. במיוחד אנחנו רואים את זה בפנימיות, שיש במיוחד הרבה אנשים מבוגרים שחוטפים שפעת ובסוף זה גורם להם למות מסיבוכים. בואו נאפשר ובואו נאסוף את השאלות. אני מעדיף לא להתייחס לשאלות האלה. כי פשוט אין לך תשובות או שאתה לא רוצה לתת תשובות. תני לו לענות, תנו לו לענות.

פרופ' גרוטו הוא לא אויב העם והוא לעזור לנו לקבל את ההחלטות הנכונות. אלו שאלות שכולם שואלים אותן. בבקשה, פרופ' גרוטו. תרשמו את השאלות. אני אומר שלקורונה יש השפעה על התמותה.

לגבי הנתונים של התמותה, בחודשים אפריל ומאי הייתה תוספת מעל הממוצע הרב-שנתי של כ-200 מקרים, זה בערך מתאים ל-400 מקרים שנפטרו,

בחודש יוני עדיין נתוני התמותה לא מסוכמים, אז לקחו נתונים חלקיים שלא סופיים, ועדיין - - - אז לשפעת אתה לא מתייחס, וגם - - - בואו לא נעשה השוואות עם מחלות אחרות.

אני לא חושב שזה בר-השוואה בכלל לשפעת. אז אני אתייחס כי אתם בעצמכם פרסמתם בשנה הקודמת מסמכים אז למדנו אותם.

אפשר להמשיך להכחיש את הקורונה ולטמון את הראש בחול, אם זאת הגישה אז בואו נפזר את כל העסק. אז בשביל מה אני אבוא לפה? כי אתה צריך. בשביל מה אני אבוא לפה.

גרוטו, בבקשה, תציגו את המצגת, בואו נפתח בנתונים. קדימה, פרופ'

אני רוצה קודם כול לתת את הנתונים. נמצאת פה גם ד"ר אמיליה אניס, יכול להיות שהיא בחלק מהנתונים תעזור לי, אבל סך הכול אני מכיר היטב. כמו שאתם רואים, הגענו ביום חמישי ל-1,930 מקרים חדשים, כאשר בעצם במהלך סוף השבוע,

אנשים פחות מגיעים לבדיקות,

אני מניח שככל שהצעדים שאנחנו עושים לא יעזרו אז אנחנו עדיין נמשיך לראות, ואפשר לראות את העלייה המתמדת במס' החולים, וכרגע לא הגענו לאיזושהי בלימה על קו מסוים. ובשלב הראשון המטרה האסטרטגית שלנו תהיה להגיע לבלימה, ואחר כך נתחיל לדבר על ירידה. אבל קודם כול להפסיק את העלייה הזאת שכל הזמן ממשיכה וממשיכה.

צריך לזכור שגם מס' הבדיקות עלה כאן.

אני אחזור ואומר, כי זה מטעה. ואם נעשה מחר 100,000 בדיקות אז נגיע גם ל-6,000 חולים. - - - זה לא מדויק משום שאחוז החיוביים הולך ועולה. אני רוצה שתתייחסו לזה.

חשוב לי שתראו את זה. וגילאים, בבקשה, אם אפשר. נעבור לשקף הבא. אפשר לראות את מס' החולים הפעילים, זה פשוט החולים שנשארו פחות החולים שהחלימו או נפטרו. אפשר לראות גם פה, זה בעצם משקף את אותה תמונה. בואו נעבור לשקף הבא. אפשר לראות כאן את נושא של אחוז המאומתים, זאת בדיוק השאלה ששאלת, יכול להיות שלא רואים טוב בשקף הזה, זה קצת מרחוק, אבל אנחנו רואים - - - אם היה אפשר יותר קטן היינו רואים יותר טוב. אנחנו משתדלים להכניס פה את הנתונים מתחילת חודש מאי, אבל אני יכול להגיד - - - אגב, אצלי בנתונים אתמול יש 7% ולא 7.8%. אז יש לך את הנתונים של שלשום. הנתונים של יום שבת במהלך שבת בוצעו 18,000 בדיקות, מתוכם 7.9% חיוביים. זאת אומרת שיש עלייה במס', בשיעור החיוביים. אנחנו נמצאים מבחינת העולם בין הגבוהים בשיעור החיוביים. זאת אומרת שלא רק במס' התחלואה, גם בשיעור חיוביים. בארצות הברית גם שיעור החיוביים דומה בממוצע הכללי לעומת מדינות אירופה, ששיעור החיוביים הרבה יותר נמוך.

שיעור החיוביים בעצם משקף גם את המס' האמיתי, וברור לנו שמדובר בעלייה אמיתית. זאת לא עלייה שקשורה רק למס' הבדיקות. נכון שעלו מס' הבדיקות, אבל זאת עלייה אמיתית בתחלואה, אי-אפשר להתכחש לזה. אז אני מבקשת, ואני מבקשת שזה גם יהיה בפרוטוקול, נכון להיום ב-06:45 בבוקר, אני ממש מבקשת, הנתון שלי לגבי ה-18 בחודש הוא 7%; לגבי ה-17 בחודש הוא 6.4%; לגבי ה-16 בחודש הוא 6.2%; ב-15 ביולי, שזה גם מה שכתבתם, אתם כתבתם 6.9%, זה 6.1%; ב-14 ביולי זה 5%; לפני כן 5.9%. אני לא יודע מאיפה הנתונים שלך. נתונים שלכם, גרוטו,

נתונים שלכם שעל בסיסם גם מקבלי ההחלטות יודעים מאיפה הנתונים.

אנחנו מציגים את הנתונים בשיטה מאוד - - - , כשכל יום אנחנו סופרים את מס' החולים מחצות ועד חצות.

אני יודעת, אני יודעת, זה מחצות עד חצות.

אבל זה דרמטי עכשיו, בוא נבין מה נכון ומה לא נכון. אני מבקשת לבחון אותם.

אבל הנתונים לגבי אתמול גם יכולים להתעדכן, אז אנחנו מעדכנים אותם בהתאם. אבל מה הצגתם לממשלה כשהוא קיבלו את ההחלטות? את הנתונים האלה. אבל זה לא נכון. תראי, אנחנו נותנים את הנתונים הכי מעודכנים שיש לנו, בבוקר אנחנו מציגים את הנתונים של חצות. הנתונים שלנו מתעדכנים משעה לשעה ומרגע לרגע. מה שאנחנו מספיקים בלילה. יש כאלה שעוד עובדים אצלנו בצוות עוד בשעות הלילה, בשעות הבוקר המאוחרות כדי שיתקבלו הנתונים הכי מעודכנים שיש. הצוות שלנו עבד גם בסופ"ש. יושבת-ראש הוועדה הייתה בשטח, אנחנו היינו עם הנתונים, אז זה הכי מעודכן שיש. מאיפה הנתונים שלך? הנתונים הנכונים זה מה שיש אצל יושבת-ראש הוועדה או מה שהציג פרופ' גרוטו? אלו הנתונים הכי מעודכנים שיש למשרד הבריאות לשעת הכנת המצגת. יכול להיות שמאז זה התעדכן. מה שהציג פרופ'

אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, אבל אני בסך הכול מבקשת מכם לבדוק איזה נתונים אתם נותנים. נכון ל-12:20, חברים, מה שמפורסם מטעם משרד הבריאות, ואני יכולה לתת לכם את כל המספרים, כולל תמותה, כולל העלייה שאני רואה פה במס' החולים הקשים שכבר מגיעים ל-244, נכון ל-12:20 בצוהריים. אנחנו ב-7% נכון לאתמול. - - - לא משנה, אני רק אומרת, כי בסוף הנתונים האלה הם דרמטיים. אמרת שאין שינוי בהנחיות לגבי חולים. אנחנו הרי לא רוצים שאף אחד יפגע, גם לי יש אחריות על הכתפיים לגבי הבריאות של הציבור. אני לא מוכנה לקחת את הצ'אנס שאני אקבל פה החלטה ואני אצא החוצה ואנשים יפגעו בגללנו.

ובגלל זה מאוד מאוד חשוב לי שהנתונים יהיו מדויקים. אבל עובדה שיש. נדבר אחר כך, אבל את זוכרת שענית לי שאין כזה דבר. אכן כך עניתי, זה מה שהתקבל מחטיבת הרפואה.

שיעור התחלואה ל-100,000, בבקשה. דרך אגב, לא שינו את

ועכשיו יש קריטריונים,

זה אומר שזה שינה משהו לרעה או לטובה,

שיעור הקבוצות לפי גיל. אנחנו יכולים לראות פה את הקבוצות, שזה שיעור ל-100,000 אוכלוסייה, זאת אומרת שביחס ל-100,000 תושבים. אפשר לראות פה שהקבוצה שבה שיעור התחלואה, זאת אומרת שמספרי התחלואה הגבוהה ביותר אלו אנשים בגיל 20 עד 29, שזאת הקבוצה האפורה. זה מתוקנן יחסית לגודל שלהם, ואחר כך יש לנו את הקבוצה של ה-10 עד 19, זה הצבע האדום, ואחרי זה הקבוצה השלישית, 30 עד 39, זה לא מפתיע. פרופ' גרוטו זה לא אומר שזה בעצם יכול להעיד על כך שיהיו לנו דווקא פחות חולים קשים, כי אנחנו יודעים שאצל הצעירים המחלה פחות קשה. דווקא בקבוצה שבסיכון יש פחות נדבקים. זאת אומרת שבהחלט אפשר ללמוד מפה על מגמה עתידית מבחינת ההשפעות של התחלואה.

אני חייב לומר שבאמת אנחנו רואים פחות הדבקה של אוכלוסייה מבוגרת, כי הם יותר שומרים על עצמם. וגם במבצע "מגן אבות ואימהות", שמגנים על בתי האבות, אכן פחות רואים, אבל שתי נקודות חשובות. עדיין רואים בכל זאת ש-6% מהחולים, תכף אציג את זה, הם בני 65 פלוס. ונתון נוסף הוא שיש גם נתונים של תחלואה קשה ותמותה גם בקרב חולים צעירים יותר מגיל 65. זאת אומרת שאנחנו רואים גם עלייה בתמותה בקבוצות הגיל האלו. והצעירים אלה שבין 20 ל-30, מה האחוז? כמעט ולא רואים.

כמעט ולא, וגם לא בקרב האוכלוסייה

ילדים בגילאי 10 עד 19, גם שם אנחנו לא רואים, לא מבחינת חולים קשים ולא מבחינת תמותה. זאת אומרת פה - - - ובקרב אנשים שמוגדרים בריאים?

יש לנו הגדרה כזו? בקרב אנשים שהוגדרו בריאים?

העניין הוא שמגיל 40 פלוס כמעט לכל אחד יש לפחות גורם סיכון אחד. וואו, זה נורא. יפעת, בעקבות מה שאומר איתמר, כשנדון בחדרי הכושר ובסטודיואים, גם סוגרים סטודיו לתלמידות בנות 16 ו-14. הוא אומר שהן לא נדבקות, אבקש להחריג אותן. לא אמרתי שהן לא נדבקות. הן נדבקות אבל המחלה אצלן לא קטלנית. זה לא מכניס אותן לקטגוריית חולות קשה. - - - הם לא חולים קשים. אה, הם לא חולים קשים. ההשפעה של הנגיף עליהן היא לא קטלנית, והיא לא קשה.

מה הבעיה שלנו בכלל במחלה הזאת? שאנשים צעירים הם הנדבקים, ובסוף זה מגיע לאנשים המבוגרים או לאנשים בקבוצות הסיכון שנדבקים.

בוא נייצר טבעות, בוא נגן על הקשישים במקום להכניס את כולם. בכל מקום שניסו לעשות את זה זה לא הצליח, גם אפשר לקרוא מאמר על זה שהתפרסם רק הבוקר. אבל אצלנו זה כן הצליח. אתה אומר שהמבוגרים שומרים על עצמם, בגלל זה אנחנו רואים פחות אירועים.

אפשר לעשות שעות ייעודיות, למשל. תקשיבו, זה היה מחזה מרגש, פגשתי קשישים בבריכות, אנשים,

לא הייתה שום התקהלות מסביב, הם היו בני הגיל שלישי עם המצופים האלה. והם יצאו ואמרו: תקשיבי, זה מה שיש לנו, אנחנו ספונים בבית כי אנחנו נורא מפחדים לצאת, אנחנו שומרים על כל ההנחיות והכול, זה המקום היחידי שאנחנו יכולים לבוא, וזה בשביל הבריאות שלנו.

אנשים באמת מאוד מאוד מבוגרים. אז אני אומרת שאולי באמת אפשר לייצר מציאות שבשעות מסוימות רק הם יכולים להגיע.

מה הבעיה לעשות קפסולות של מבוגרים בחדרי הכושר?

יש רשויות מקומיות שעשו את אותו דבר בגנים ציבוריים, שפתחו אותם בשעות הבוקר לשעה או שעתיים, בשעות הערב, שהגדירו את זה כשעות לאנשים מבוגרים.

גם אגב, מוסדות תרבות יצטרכו לעשות אותו דבר, ממש ככה.

אני מנסה להסביר עוד פעם, אולי נגיע לזה אחר כך בדיון היותר מעמיק על מקורות ההדבקה. צריך להבין שמקורות ההדבקה,

כל אדם שנדבק במקום מסוים יכול ליצור שרשרת הדבקה שלמה שיכולה להגיע ל-30, 50 ו-100 איש, או יותר אפילו, שהתחילו מבן אדם אחד. הרי תחשבו איך המחלה התחילה כשהיא הגיעה לישראל. הגיע בן אדם אחד חולה או שניים חולים, הגיע לאיזה מקום באור יהודה, בתוך זמן קצר מאוד ראינו עשרות חולים. יש לנו ערים שלמות, כמו ברעננה, שנדבקה כל העיר במסיבת סיום אחת. ראינו בדימונה חתונה שהדביקה חצי עיר. זאת אומרת שצריך לזכור שלא מספיק להסתכל כמה אנשים נדבקו באותו מקום, אלא מה קורה כתוצאה מההדבקה הזאת. עכשיו מדביקים ומתחיל להפיץ ואז בסוף זה מגיע - - - אבל אז זה לא משנה אם זה בחדר כושר, בבריכה, בפארק, במסעדה,

זה לא משנה מאיפה הוא מביא את זה. כשאתה מתייחס

בוא נפתח את הכול, פרופ' גרוטו. פרופ' גרוטו,

בעצם אתה אומר: אנחנו לא ממש יודעים מאיפה זה מגיע, אבל מכיוון שיש מגמה - - - אלה שאנחנו יודעים מאיפה נדבקו בדיוק, אז אנחנו יודעים איפה זה, אבל הרבה אנשים - - - אז אתה אומר: את הרוב אני לא יודע, ואז מכיוון שאני רואה - - - לא את הרוב, חצי אני לא יודע, והחצי הזה - - - חצי אני לא יודע, ומכיוון שאני רואה מגמה כללית של עלייה אז מבחינתי לסגור. אסביר אחרי זה. אני באמת שואלת, לדעת אם הבנתי נכון. אסביר את הרציונל בצורה מדויקת, הכוונה היא לצמצם מקומות שיש התקהלויות, כי שם קורות ההדבקות. אבל בבריכה פתוחה איפה ההתקהלות? גם בחדר כושר אין התקהלות. בריכה פתוחה לא אמרתי לסגור.

אתה סגרת גם בסופי שבוע. אדבר על סופי שבוע בנפרד. ומסעדה פתוחה שיש לה מרחבים והם עומדים בתו הסגול ובמרחק, איפה ההתקהלות? גם במסעדה פתוחה בסוף יש כניסה ויציאה של אנשים.

אבל אני לא יושבת עם זה שבשולחן לידי, אני לא מכירה אותו. אני יושבת עם המשפחה הגרעינית שלי. תראי, במסעדה, וזאת בעיה תכף אדגים את הכול,

נעבור על המצגת, ואז נוכל לפתוח את זה לדברים.

נעבור על השקף הבא במהירות כדי לא לעכב. פה אפשר לראות שמאז פתיחת מוסדות החינוך יש עלייה של בני אפס עד 18. אין לנו ספק שהפתיחה של מוסדות החינוך הביאה להדבקה בקרב

ואפשר לראות את זה בכל קבוצות הגיל השונות. זה בסדר, זה היה ידוע. אלו סיכונים שכולם לוקחים. רק אומר לכם במאמר מוסגר, למרות שזה לא על הדיון כאן, אבל כמי שבאה מהחינוך אני לא יכולה להתעלם מזה, יש פה 8,000 נדבקים, שזה לא מעט, גם אם אנחנו עושים את זה בפרופורציה לכל מערכת החינוך. זה גם לא איזשהו משהו שאנחנו עכשיו צריכים לעצור את הכול. הילדים האלה שישבו שעות על גבי שעות לבד בבית מול המסכים ושיטוט באינטרנט, חסרי מעש, וילדים מטבעם סקרנים, זה התפקיד שלהם, אני לא רוצה לחשוב לאיזה מחוזות הם יגיעו. שלא לדבר על הסטרס שהם נמצאים שם בתוך בית שגם ככה יש מצוקות כלכליות ולחץ וכולם בתוך הסיטואציה הזו. ואני אומרת שאם אנחנו רוצים להגן על הילדים האלה ולא לקבל ילדים בסיר לחץ, אחרי המגפה אפילו, אני לא מדברת על החודשים הקרובים, כדאי שתהיה חשיבה אמיתית על ההשלכות של סגירת הילדים האלה והפסקת ההגעה שלהם למערכת החינוך. שלא לדבר על זה שכאן בתוך המערכת אנחנו יודעים איפה הם נדבקים. כשהם לא יהיו במערכת לא נדע איפה הם נדבקו כי הם יצאו החוצה,

הם ישחקו עם שכנים, לא נדע בדיוק איפה הם. אני שמה את זה ככוכבית בדיונים שלכם.

הערה בסוגריים למה שאת אומרת גם כאימא לשני ילדים, יש מחקר במערכת החינוך שהם כבר עשו, מה היו ההשלכות של הסגר הקודם על הילדים. 30 ילדים בגילאי בית ספר יסודי דיווחו שהיו להם מחשבות על אובדנות ולחץ ודברים מאוד קשים.

שמתי כוכבית שתיקחו איתכם לדיונים שם, יש לזה השלכות מרחיקות לכת, ואפידמיולוגית זה לא תורם לנו. זה רק מקשה, כי אנחנו לא יודעים איפה הם מסתובבים כשהם לא בתוך המערכת, ואז אנחנו גם לא יודעים איך לקטוע את שרשרת ההדבקה. אבל את זה שמתי בכוכבית, מצטערת, ממשיכים הלאה.

אז פה אפשר לראות את התפלגות הגילאים. מה שחשוב פה זאת העובדה הזאת שבני 65 פלוס הם 6% מהחולים ביום הספציפי הזה. בממוצע אנחנו מגיעים למשהו בן 6% ל-10% מהחולים, זה המשתנה. השקף הבא הוא שקף מאוד חשוב, שבו אנחנו מסתכלים על סך כול המקרים הקשים החדשים. אלו מקרים קשים חדשים. הרי בסופו של יום כשאנחנו מדברים על כמה חולים קשים יש זה מס' החולים הקשים באותו רגע נתון, שאומר את מס' החולים החדשים שנכנסו פחות אלו שהחלימו או לחילופין,

אבל אנחנו רואים שבחודש יולי עד עכשיו, בסך הכול הגענו ל-18 ביולי, זה קצת יותר מאמצע החודש, כבר יש לנו יותר חולים קשים, 386, מאשר היו לנו בחודש אפריל, שהוא היה חודש השיא הקודם. מה ההגדרה של חולה קשה? אבל המונשמים היו 222 ועכשיו 80. נכון. למה כתוב שם 82? זה 82 שנוספים.

אבל במקביל יוצאים. זאת אומרת שזה לא לינארי, זה לא חולה קשה,

אנשים נכנסים, אנשים יוצאים.

תגיד עוד פעם הגדרה של חולה קשה. יש כמה הגדרות, אבל ההגדרה המרכזית היא שחולה שיש לו ירידה ברמת הסטורציה,

שזה ברמה שיכולה לסכן חיים. מה האחוז? 93%. אגב, מי שנמצא בגובה - - - 93% זה לא קשה. אני הייתי עושה חדר גובה, אני מכיר את זה,

זה מה שאני כל הזמן טוענת פה, ששינו קריטריונים. 89% זה יכול להיות כבר כן סכנה, אבל 93% זה לא קשה, זה לא משהו שהוא ביג

אני לא מבין, אבל דווקא בזה פשוט התעסקתי בעברי, אז אני יודע ש-93% זה - - - תראה, בוא נגיד שבן אדם שמתחת ל-93%, 92% צריך לשקול אם בכלל, אם הוא מתחיל עם 93%,

זה לא בגלל שהוא עלה בחמצן, אז בכלל אסור לו לעלות על מטוס.

אני לא אומר שצריך לשלוח אותו לחדר כושר, אבל זה לא קשה שהוא צריך - - - גם השמיים סגורים, לא צריך לספר לכם את זה. - - - תוך כדי תנועה התאספו אנשים חדשים שהם לא היו קשים בגלל שינוי הקריטריון, ועכשיו אתה רואה את המספרים האלה. זה שארגון הבריאות העולמי שינו קריטריונים אנחנו כבר יודעים. אבל זה ידוע,

איתמר, אבל כמה אפשר לפלח את זה? נגיד, סטורציה מתחת ל-93% בתוך הנתון הזה? זאת הגדרה של בית חולים שהגדיר אותם כחולה קשה, הוא מצריך צוות טיפולי, זה בן אדם שמצבו יכול מחר בבוקר להידרדר לטיפול נמרץ והנשמה. זה המצב, אין מה לעשות, אבל אי-אפשר להתעלם מזה. אז את מה שאומר - - - אתה אמרת קודם. אבל ההגדרה של חולה קשה תואמת להגדרה של משרד הבריאות העולמי? כן, עכשיו מותאם, זה מה שאמרתי. הם שינו קריטריון ועכשיו זה מה שקרה.

כן, ארגון הבריאות העולמי שינה את זה.

אני חושב שחולים קשים הם חולים קשים. אני מדבר עם מנהלי בתי חולים, אני נמצא בשטח,

אתה יודע, גם אנחנו מדברים איתם, תתפלא לשמוע. הם אומרים שהם לא קשים, הם אומרים שהם במצב טוב, ובגלל ההגדרות הכניסו אותם לקטגוריית קשים. זה מה שאנחנו שומעים מהשטח. תכף נשמע אותם. נסיים עם משרד הבריאות, נעשה אתנחתא קלה עם רופאים שנמצאים כאן ונחזור. אני רוצה לשמוע פה מנהל בית חולים אחד שיבוא ויגיד שהחולים אצלו הם לא קשים, בסדר?

יש לי רופאים שתכף צריכים לחזור למחלקות שלהם,

בואי ניתן לו. אני רוצה מנהל של בית חולים אחד, לא איזה רופא שיש לו את זה.

אני רוצה לראות את הרופא הזה, מחר אנחנו שולחים לו עוד כמה חולים קשים שכנראה הוא יכול לקבל אותם, שהם במקומות אחרים.

חשבתי שאתה לא - - - יש, יש כמה בתי חולים שהם עדיין פנויים,

אפשר לראות פה את השינוי שדיברנו עליו, שהזכרתי קודם, אלא החולים הקשים לפי חודשים. אפשר לראות שבחודש יולי יש לנו

זאת אומרת שאנחנו גם רואים בכל זאת מקרים קשים גם בצעירים, וזה שינוי לעומת מה שהיה בעבר. הצעירים אלו הצבעים כחול, אדום וירוק, שלוש העמודות האלה למטה. איזה כיף, אני עוד צעירה. מכאן אנחנו יכולים להתחיל לדון על כל אחד מהנושאים. השאלה איך את רוצה לנהל את זה, כל נושא בנפרד? אולי אציג את תפיסת העולם הרציונלית. אז אתה תציג את תפיסת העולם, ואז אני רוצה לעשות אתנחתא ולאפשר לאנשים מעולם הרפואה שנמצאים איתנו בזום לדבר ולומר כמה דברים, ואז נצלול פנימה לכל אחד מהנושאים.

אגיד,

תפיסת העולם, הבסיס בעצם להחלטות הממשלה, מנינו את הרציונל הזה ואת מה שעומד מאחוריו. הוא מדבר בעצם על שלושה מרכיבים עיקריים. הראשון הוא מה שאדם צריך לעשות בעצמו, זאת אומרת ההתנהגות האישית, לשים מסכה, לשמור מרחק ועל היגיינה. פה בעצם צריך להתעסק בהסברה ובאכיפה. החלק השני הוא החלק של מניעת ההתקהלות. מניעת ההתקהלויות צריכה להיות כזאת שבעצם מנסה לצמצם כמה שיותר את המפגשים, כי בסוף אין מה לעשות, המחלה עוברת במפגשים בין אדם לחברו. כאשר המטרה כאן לנסות כמה שיותר לצמצם את ההתקהלויות קודם כול במקומות סגורים, ובמיוחד במקומות שאי-אפשר לשים מסכה, כי המסכה בעצם נותנת איזשהו מענה מסוים גם כשאנחנו נמצאים במקום סגור. ולכן הלכנו למשל למקומות שבהם אי-אפשר לשים מסכה, כי למשל במסעדה, חלק מהפעילות בזמן שאנחנו אוכלים לא שמים מסכה,

אי-אפשר לאכול עם מסכה, וכנ"ל לגבי חדרי כושר. אז זה לגבי הנושא של התפיסה הזאת. מהצד השני אנחנו מחפשים גם את אותם מקומות שבהם ההשפעה יחסית על הפעילות המשקית, זה בתיאום שבסופו של דבר אנחנו רוצים לשמור על המשק פעיל, ההשפעה יחסית קטנה. מחפשים את המקומות שיש השפעה גדולה על הבריאות, זאת אומרת שזה יוריד את רמת התחלואה בצורה טובה,

בכלכלה ובתפקוד המשק. אז בעצם על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על צמצום התקהלויות עד עשרה אנשים בחללים סגורים, שזה מצמצם את כמות ההדבקה. כשיש 20 אנשים שמסתובבים בחדר סגור והם נפגשים כל אחד עם השני קורים 200 מפגשים,

לפי חישוב שעשיתי. ברגע שמורידים את זה לעשרה אנחנו מורידים באופן דרמטי את מס' המפגשים. וגם מצד שני יש לזה חלופה, זאת אומרת שלרוב המפגשים, כשעושים דיונים אפשר לעשות אותם מקוונים, ופתרונות אחרים. לגבי הנושא של המסעדות. כמו שאמרתי, בזמן שאנחנו נמצאים במסעדה אנחנו נמצאים ללא מסכה בזמן האכילה, וזה בהחלט מצב שלא רק שיש פליטה ואפשרות להדביק, גם להדביק את המזון של האחר, וגם להדביק את הבן האדם האחר. בכל העולם הוטלו מגבלות על המסעדות לכל אורך האירוע. וכמו שאמרתי, גם פה היינו מאוד בעד לפתוח אותם וישבנו עם המסעדנים על התו הסגול, ואנחנו מרגישים איתו טוב, והרגשנו איתו טוב כל עוד לא הייתה עלייה כזאת ברמה התחלואה. אפשר לראות שגם עכשיו במקומות שעולה התחלואה סוגרים בחזרה את המסעדות. זה למשל, קורה עכשיו בברצלונה ובמקומות נוספים.

עוד מקום לגבי נושא של מסעדות. זה וולונטרי, זה לשיקול דעתם של בעלי העסקים. ואת חדרי כושר לא סגרו בכלל. ששש, חברים, אני מבקשת, בלי התייחסויות מהצד. עוד מקום שזאת תחלופה גבוהה של אנשים, ויש לא מעט עדויות מהעולם על התפרצויות שהתחילו במסעדות של עשרות אנשים, לא של בודדים. לגבי הנושא של סגירת חדרי הכושר, תכף נראה את זה בשקפים, אבל אגיד שבסוף אנשים מתעמלים בלי מסכה. זה חלל סגור שיש בו תנאים מצוינים להתפשטות, גם האוויר הלח, גם העובדה שמערכת מיזוג האוויר, הנגיף הזה עובר והייתה כאן שאלה על זה הוא יכול לעבור בשלוש דרכים: הדרך העיקרית היא הדבקה טיפתית. כשאדם נפגש עם השני במרחק של פחות משני מטר,

קיימת גם האופציה של העברה באמצעות חפצים, וזה יכול לקרות למשל בחדרי כושר, וגם כמו שלאחרונה פרסם גם ארגון הבריאות העולמי ואמר את זה בצורה מפורשת, גם הדבקה דרך האוויר. זאת אומרת שכשאנחנו נמצאים בחלל שבו גם אם נחטא וננקה כל היום את חדר הכושר, בסוף יהיו שם נגיפים בחלל. אבל נפגשתם איתם? דיברתם איתם על זה? אבל זה נכון לגבי כל מקום סגור. ההחלטה הזאת התקבלה במהירות. עשיתי דיונים עם מנהלי חדרי הכושר, ומי שאישר להם את התו הסגול זה אני והצוות שלי ביחד. גם אמרנו מראש שכל הפתיחה הזאת מותנית ברמת התחלואה.

כמו ששאלת בעצם, הגענו למצב שבו רמת התחלואה כזו שאנחנו חייבים לעצור גם מקומות שאפילו עומדים בתו הסגול. אבל זה לא מסתדר עם הנתונים שלכם. רגע, אחר כך נצלול פנימה. הוא אמר תפיסת עולם, מאוד חשוב לי לשמוע אנשים נוספים. בנושא של בריכות השחייה אני מסכים שאין עדות להדבקה משמעותית, גם לנו וגם לעולם. ברוב המקומות בעולם הבריכות נפתחו בהדרגה. על הנושא של תפיסת סוף שבוע נדבר בנפרד מה עומד מאחוריו. אבל התייחסת לחדרי כושר? ראיתי שם את השקף שלך. כן, יש, אבל אנחנו עוד לא נכנסים לזה.

נאפשר דיון, אני רק נותן את התפיסה. לגבי חופי רחצה, שוב פעם, חופי רחצה אין עדויות.

בעצם אין לנו כוונה לסגור אותם. רק לגבי סופי השבוע, נדבר על זה בנפרד. מוסדות חינוך זה לא לדיון היום אז לא אתייחס. אולי בכל זאת אתה יכול להתייחס? לא, אל תפתחו את זה.

חשוב שנתמקד בצו שלנו. ברמה האישית. יהיה לנו דיון גם על זה. זה נושא לדיון מורכב, זה דיון שלם שצריך לנהל, יש דעות לכאן ולכאן, אני חושב שאפשר לדון בזה. נעשה פה שביתה בכנסת אם לא תפתחו את מערכת החינוך. סגר סוף השבוע, מה שנקרא, זה לא סגר במתכונת של פסח שאנשים לא יכולים לצאת מהבית.

בסוף הרי דיברנו קודם כל ה-R, לא זוכר מי שאל,

נדמה לי ששאלת לגבי ה-R מקדם ההדבקה, הוא עומד היום על סדר גודל של באזור 1.4%, 1.6%. זה המס', ואנחנו רוצים להוביל אותו הרי למתחת ל-1%. אם הוא יתייצב ב-1% זה אומר שהוא יישאר כל הזמן. כמה זה היה בשיא הגל הראשון? בשיא בשיא היה רוב הגל הראשון היה על 1.6%, אבל בהתחלה בהתחלה לפני שבכלל עשינו משהו זה היה באזור 3%, 3.5%. אנחנו לא שם. זה די מהר ירד אחר כך ל-1.6%. אנחנו פחות או יותר באותו גרף.

אחרי סגר ירדנו ל-1.6%, ועכשיו אנחנו עם פתוח ב-1.6%.

מתחת לסגר זה היה 0.7%. בסדר, אזה מה? זה עדיין לא - - - בסוף אנחנו מורידים מבחינה מתמטית. אם נוריד 20% מהמפגשים, זאת אומרת 20%, אז זה 20% מסיכוי ההדבקה. אז שניים מתוך שבעה ימים, אם נסגור, נעשה שניים מתוך שבעה ימים ממש סגר, לצמצם לפחות את המפגשים ואת התנועה של האנשים בשתי שביעיות, זה אומר שאנחנו משהו כמו סדר גודל של למעלה מ-20% לצמצם את סיכוי ההדבקה, וככה נוכל להוריד את מקדם ההדבקה. ממילא בערים יהודיות זה שישי שבת סגור, לא? בחלק מהערים זה ממילא סגור בשישבת, נכון?

על שעה חמש בערב ביום שישי ועד יום ראשון בבוקר. נדבר אחר כך על העניין של הסגר, אתה יודע,

אבל סך הכול מה שאני רוצה לומר, שהכוונה לנסות לתפוס באמת מה שיותר התקהלויות, לצמצם מקומות הדבקה עם הפגיעה המינימלית ביכולת של האנשים לתפקד. אבל אם אתה לא יודע למקד את מוקדי העלייה התחלואה, אז איך תלמד לחיות עם זה אחר כך? הם חוזרים אחר כך למקומות העבודה ממילא ביום ראשון, היומיים האלה לא נותנים הרבה. איך תלמד לחיות עם זה אחר כך? וכולם יהפכו את יום רביעי או חמישי לשבת. הם אותם מקומות שידועים לנו כמוקדי הדבקה גם בארץ,

גם על בסיס הניסיון המדעי שלנו, וגם על בסיס הנתונים שיש גם בארץ וגם בעולם. דווקא ממה שאיתמר אמר נותן לנו מפתחות איפה לשים את הדגש לסגירה ואיפה לשים את הדגש לפתיחה. בעניין הזה הוא היה מאוד מאוד בהיר. סתם לדוגמה, בריכות וחופי הים, וואלכ, לא מבין.

ואחר כך גם נשמע את חדרי הכושר ואת המסעדות. תודה רבה. על הבריכות אנחנו חוזרים עכשיו? לא, את הנושאים היא עוד לא פתחה. פרופ' חגי לוין, בבקשה. בואו נשמע כמה אנשי מקצוע. אני יכולה רגע לגבי הנתונים שביקשתם, פשוט יש לי את ההשלמות.

אז קודם כול אני רוצה להבהיר. אמרתם שיש אי-התאמה של נתונים. אין שום אי-התאמה, אני רוצה להבהיר. הנתונים שהצגנו לכם כעת נכונים ל-06:46 היום בבוקר. הנתונים כל הזמן מתעדכנים. שאלו אותי מה הובא בפני הממשלה. לממשלה תמיד מובאים הנתונים הכי מעודכנים שקיימים לאותו רגע. אם בהמשך הם מתעדכנים אז הם מתעדכנים. אנחנו כותבים למתי הנתונים האלה מעודכנים. אז זה דבר אחד. התייחסתי לזה גם. גם אני הקראתי מ-06:45, ואחר כך מ-12:20, אבל אנחנו כבר אחרי זה. התייחסנו ל-06:46. לגבי הנפטרים. מס' הנפטרים מבטא את מס' החולים עם קורונה שנפטרו מסיבוכי הנגיף, כולל החמרה של מחלת הרקע. אז זה נכון שמדובר בחולים בעיקר מבוגרים, הגיל שלהם הוא מ-19 שנים ועד גיל 100, אבל שימו לב שיש גם צעירים. כמה צעירים? אין לי כרגע את הפילוח, אבל אני אבדוק. מ-19 עד 100, לקחת את כל האוכלוסייה. אז חזרנו לנקודת ההתחלה. אחת בת 19. אני מכירה את המקרה הזה שהיה בירושלים. רגע, בוא ניתן לה לדבר, זה פשוט מאוד חשוב. אם אפשר אחר כך להשלים. תודה. ועד שדיברנו, זאת אומרת שאם בבוקר היו 401 נפטרים, בינתיים עדכנו אותי שיש כבר 408. אפשר בבקשה ברשותך את הגיל הממוצע של האנשים שנפטרו? גיל ממוצע 80 וחציון 83. הגיל הממוצע 83. איך יכול להיות חציון 83 אם הממוצע הוא 80? - - - אני יודעת שחציון וממוצע הם שונים. כי הממוצע לוקח את הכול וחציון זה 50% - - - אני יודעת מה זה חציון, לימדתי את זה בימים הטובים לפני שהגעתי לפה. רוב הנפטרים הם באזור ה-90, בגלל זה החציון הוא 83. זאת הסטטיסטיקה, כשלוקחים מקרים בודדים מ-19, יש כמה מקרים, נגיד מ-19, חבר'ה צעירים, אבל רוב האוכלוסייה היא מעל 80. - - - זה מתחילת היום,

כן, זה מתחילת היום. אנחנו רוצים לדעת בבקשה פילוח של גילאים, מאוד פשוט,

במקום שנעסוק בספקולציות.

של נפטרים?

על זה אני מדברת.

האם נחזור אחר כך לעניין הסגירות בסוף השבוע? פרופ' חגי לוין, בבקשה. תודה רבה לך, יושבת-ראש הוועדה. אני קודם כול רוצה לחזק את פרופ' גרוטו וד"ר אניס וכל העוסקים במלאכה במשרד הבריאות, אנחנו זקוקים להם חזקים, וחשוב שנקשיב קודם כול לאנשי המקצוע. אנחנו גם הנחנו נייר בפני הוועדה, ואני רוצה לחדד כמה נקודות בהמשך לדיון שהיה עכשיו בוועדה. אז דיבר פרופ' גרוטו שהחלק הראשון זה איך הציבור מתנהג, והזכיר את הנושא של הסברה ואכיפה. אני בטוח שפרופ' גרוטו יסכים איתי שהדרך הנכונה והיעילה ביותר להניא אנשים להתנהגות בריאותית היא קודם כול בדרך של קידום בריאות, לפני הסברה ואכיפה. אני חושש מאוד שחלק מהצעדים וחלק מההתנהלות המזגזגת והבלתי ברורה והבלתי שקופה שראינו בימים האחרונים פוגעת במאמץ לקדם את התנהגות הציבור. אז גם את זה צריך לזכור.

נאמר כאן שיש מטרה לשמר את הפעילות המשקית, זאת בהחלט מטרה ראויה וחשובה, אבל מטרה אף ראויה ממנה זה לשמר את הפעילות האנושית. המגפה פוגעת קודם כול בבני אדם, היא הופכת אותם לסבילים. אנחנו חייבים את הישראלים פעילים. לכן לא מספיק להגיד מה מגבילים, צריך גם להגיד איפה כן אפשר ואיך כן אפשר, ולעודד שאנשים יהיו פעילים, כי חוסר הפעילות פוגע לא פחות בבריאות הציבור מאשר הקורונה. זה נכון לגבי אנשים, זה נכון גם לגבי עסקים. אמון הציבור הוא דבר מרכזי, צריך לחתור לקונצנזוס. זה פוגע בנו, המריבות האלה והחיכוכים האלה. זה טוב שיש דעות שונות, אבל בסוף צריך לחתור לקונצנזוס. מגיעים לקונצנזוס על ידי תהליך נכון, כפי שקורה כאן בוועדה, אם יורשה לי להגיד, ולא על ידי זה שמקבלים החלטות באישון לילה, בחדרי חדרים, בלי שיש נתונים ועובדות. ואם יש כאלה, אז בבקשה, שיציגו אותם לציבור בזמן אמת. אני חייב להגיד, חקירה אפידמיולוגית זה לא תחקיר מגעים. צריך לנהל מס' מצומצם של חקירות אפידמיולוגיות מעמיקות, לפרסם אותן לציבור כדי שהציבור יבין איך אנשים נדבקים ואיפה נדבקים, זה גם יעזור לקידום בריאות, זה גם יעזור לדייק את ההחלטות. אנחנו לא עושים את זה מספיק, זה חלק מהביקורת שלנו על הכלי של השב"כ. אם יש כזה כלי ואם כבר משתמשים בו, אז בואו גם נשתמש בו כדי להפיק נתונים וללמוד ממנו. היום הנתונים של השב"כ הם במערכת סגורה שלא לומדים ממנה שום דבר, והיא לא מתחברת בכלל לנתוני החקירות האפידמיולוגיות. צריך לזכור, מה שאנחנו רואים זה קצה הקרחון, לכן אני כן אומר גם לבעלי העסקים, תבינו, אם זיהו מס' מצומצם של מקרי הדבקות ברור שבפועל יש הרבה יותר הדבקות באותם מקומות. צריך לזכור את זה. כן צריך לתעדף נכון, והתעדוף לפי הגיון אפידמיולוגי זה לפתוח מקומות פתוחים. בשביל זה צריך לעזור לעסקים איך כן אפשר לעודד, אם צריך על ידי קירוי והצללה, וכל מה שצריך כדי שכן יישארו העסקים, למשל המסעדות, פתוחים, אבל בחוץ. הכלל הראשון ברפואה זה קודם אל תזיק. גם כשמקבלים החלטות בבריאות הציבור צריך בכל החלטה לשקול את התועלת, אבל גם את הנזק, לעשות הערכה מסודרת, וגם את הרציונל. אני לא מצליח להבין, ואני אשמח שמשרד הבריאות או כל גורם אחר יבוא ויציג מה הרציונל לסגור בסוף השבוע, שזאת פעילות חיונית לאנשים, לא רק לכלכלה, גם אנשים חשובים. לא להסתכל רק על נתונים, להסתכל על אנשים. אנחנו חוששים שאם אנחנו סוגרים בסוף שבוע אנשים יתקהלו יותר באמצע השבוע, המקומות יהיו יותר צפופים, נראה יותר הדבקות. איזו שאלה. גם דין נצרת הוא לא דין ירושלים, למשל. ההערה הזאת מאוד נכונה. צריך לשים לב למדיניות דיפרנציאלית לפי אזורים, לפי אוכלוסיות, לא להחליט החלטות גורפות, אלא להפך, לשתף את בעלי העניין בתהליך ההחלטות ואז לדייק אותן. אם נצליח לרתום את כולם, ופה אני גם אומר לבעלי העסקים ולציבור, ככל שיקפידו על ההנחיות כך מקבלי ההחלטות יוכלו לקחת יותר סיכונים. אם לא מקפידים על ההנחיות אז באמת לא ניתן לקחת שום סיכון וצריך לסגור את הכול. אז בכל זאת יש פה מאזניים שצריך להסתכל עליהם. אני כן מאמין בציבור הישראלי, שאם ייתנו לו את המידע הרלוונטי וישתפו אותו הוא ישתף פעולה, כפי שגם ראינו בגל הראשון. הפיצוי הוא חשוב. הפיצוי הוא לא רק לעסקים,

הוא גם לציבור, איפה כן עוזרים להם, כי זה מה שמייצר את האמון, נותן את רשת הביטחון שמאפשרת ליישם את הכללים. לגבי חדרי הכושר. אני כן חייב להגיד שבסוף ההחלטה היא שלכם, חברי הוועדה, כן, מאוד חשובה הפעילות הגופנית, היא קריטית. כן צריך להבין שקיים סיכון בכל זאת להדבקה בחללים סגורים בפעילות גופנית מאומצת. אז רק הייתי אומר שפשוט תשימו לבל לניואנסים, להבדלים האלה. לא הייתי שם את הבריכות וחוף הים יחד עם חדרי הכושר, כי זה סיפור שונה. במסעדות, כדי לייצר ביטחון אני מציע כיוון של חשיבה לעודד ולאפשר מסעדות בחוץ בתנאים מוגדרים.

מסעדות בפנים, כפי שאמר פרופ' גרוטו, אכן יש יותר סיכון, גם אם נקפיד על הכללים של התו הסגול. כשיש, ואני אומר קצה הקרחון, יש עכשיו בישראל להערכתנו אלפים רבים של נדבקים כל יום, אז כל בן אדם צריך לחשוב שהוא יכול להיות נשא מדבק, וכל בן אדם שיושב לידך במסעדה או אתה בעצמך עלול להיות נשא מדבק, צריך לקחת בחשבון.

בחוץ הסיכון הוא כל כך קלוש, שאני יצאתי ביום שישי בערב עם משפחתי לאכול במסעדה ולא חשנו שום בעיה. תודה רבה. תודה רבה לך, פרופ' חגי לוין.

מתגלגל לי משהו בראש, ואני מפחדת להגיד אותו שלא יאשימו אותי באיזה קונספירציה, אבל לפי התיאור הזה הכנסת היא המקום הכי מסוכן, כי אפילו פתחי אוויר אין לנו, הכול פה סגור מכל כיוון. נכון. אגב, בשוטף כדאי לתת חלונות - - - , בלי קשר לקורונה.

פרופ' עידית מטות נמצאת איתנו? היא נמצאת איתכם, כן. נשמח, בבקשה, להתייחסותך. אני אשמח לעשות sharing screen, כי אני חושבת שחשוב להראות נתונים. קודם כול, אם תאפשרו לי, אז אעשה screen sharing,

אני פשוט אגיד את הנתונים. א'. אני מודה על ההזמנה להיות ביום המכובד הזה, והאזנתי בעניין רב לכל הדוברים. אני רוצה רק להתחיל דווקא באיזושהי בעייתיות קטנה. יש איזו בעיה בהצגה של הנתונים, כי כולנו מקבלים בשעות שונות את הנתונים, אבל צריכים לדבוק בערך באותה שעה כדי שאפשר יהיה להשוות נתונים. אנחנו מקבלים נתונים בשעה תשע ממשרד הבריאות, שזה נקרא "תמונת מצב יומית", אז היום קיבלנו בשעה תשע. אנחנו מקבלים גם ממרכז המידע והידע הלאומי, ואין הבדל כל כך גדול בין שניהם, וזה מגיע באותה שעה, ואז יש יותר אפשרות להשוות בין הנתונים השונים. אני אראה לכם screen אחד כדי שנוכל לדבר עליו. אנחנו מדברים פה למעשה כולם רואים את זה? רואים שיש screen sharing, אבל שום דבר לא - - - רואים משהו.

אוקיי, אז אני אדבר. בין 11, אני פשוט מדברת על השבוע האחרון, כי אני חושבת שצריכים להתייחס לאיזשהו שבוע, ובהחלט אשמח להתייחס לכל השבועות, אבל רק לתת איזושהי תמונה כללית, והתמונה של 217 קשים, כשמדברים כרגע על 240, אני אומרת שוב, צריכים להשוות בין 09:00 ל-09:00 וכו', כדי להבין את מה שאני אגיד בהמשך. אז בהחלט, כשאנחנו מסתכלים מתחילת שבוע הבא, כשהיינו ב"קשים",

ההגדרה של "קשים", כמו שכבר הבנתי, דנתם בה, זה מ-136, 147, 175, 182, 204,

217, זו עלייה שבהחלט כל הקצב של המצטברים החדשים נמצא בירידה ניכרת, ונראה עוד מעט את הקצב של הירידה בשקופית נפרדת. ככלל מספר החולים המאושפזים, קצב העלייה, הוא קצב שיורד. והחשוב ביותר, אני חושבת, זה להסתכל על מספר ההכפלה. מה זה אומר ההכפלה? תוך כמה זמן אנחנו מצפים שקבוצת החולים תכפיל את עצמה. אם אנחנו מסתכלים, אז בימים הראשונים, בתקופה הטובה, היינו בתקופה של 17-16 ימים, אנחנו נמצאים כרגע ב-16, 25 ו-31 ימים.

בהחלט המגמה היא לא יותר גרועה, אני נזהרת לומר, אפילו משתפרת. כשאנחנו מסתכלים על כל התהליך כולו של השבוע האחרון, השבוע האחרון במצב של יציבות עם שיפור קל. ואני רוצה שוב להיכנס לתמונה נוספת, כי אנחנו עושים את התצפיות האלה יומית על ידי מצגות מצוינות של פרופ' שפרכר, שמביא בפנינו את הנתונים, כולל - - - שאנחנו מקבלים. אנחנו מסתכלים פה על החולים הקשים, אולי כן תראו לפחות את המגמה, אז אתם רואים את ההצטברות של החולים הקשים ומתי היה השינוי של הגדרת המב"ר. אנחנו רואים שיש ירידה בדלתא, בכמות החולים הקשים שמתווספים מדי יום.

אי-אפשר להסתכל על יום אחד, אבל אפשר כן להסתכל על ממוצע. וכשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אז יש לפחות איזשהו שינוי מעודד, ששוב זה על בסיס יומי ויכול להשתנות, לכן אני אמרתי שהמילה agility היא מילה הכרחית. דבר נוסף שהייתי רוצה להראות זה הנושא הזה של ה-R, כי ל-R יש חשיבות ניכרת. זה שקף מאוד חשוב, אני מקווה שכולם רואים אותו. אנחנו היינו ב-R בסביבות מרץ-אפריל מעל 2, היינו למעשה יותר קרובים ל-3. וכשאנחנו מסתכלים עכשיו על ה-R, ואני לא יודעת מאיפה ה-1.6, אנחנו עושים את זה על בסיס יומי, יש ירידה הדרגתית ב-R, שזה פקטור שהוא מאוד חשוב, אנחנו נמצאים נכון להיום על 1.16. עכשיו, ייתכן שמחר זה ישתנה וזה יהיה 1.2, אבל אנחנו נמצאים כבר תקופה מסוימת בסביבות 1.2, 1.16 לפחות בשבוע האחרון, שזה בהחלט טוב יותר ממה שהיינו יותר קרובים ל-2 בתחילת יוני.

יש איזשהו שיפור הדרגתי שאנחנו מאוד מקווים שהוא ימשיך. קשה קצת להסתכל על תנודות יומיות, אבל בהחלט הסיפור נכון לעכשיו הוא לא קטסטרופלי, אפילו לא קשה. אין שום דבר מעודד במגפה הזאת, אני חיה אותה יום-יום, אבל בהחלט לא משהו שמחייב איזה צעדים דרסטיים, ואני אגיע לדברים נוספים. אני רק רוצה להגיד, שאצלנו לדוגמה מאושפזים שני חולים מונשמים, שניים שנמצאים על Vapotherm, שזה חמצן בלחץ גבוה. כן יש לנו חולה אחד מהמונשמים, שהוא חולה שהגיע מתאונת דרכים קשה ביותר. אנחנו ניתחנו אותו לדימום מוחי ניכר, תוך כדי כך לקחנו את הבדיקות לקורונה וגילינו שהוא חולה קורונה. אז בהחלט אי-אפשר להגיד שהחולה הזה ימות מקורונה, הוא ימות מהקורקינט. הוא לפחות לא יחיה עם מוח מאוד טוב כתוצאה מהקורקינט, אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה, אבל הוא במצב אנוש. אבל בסטטיסטיקה הוא ייכנס לקורונה. תבינו, זו בדיוק הסיטואציה. זאת אומרת, החולה הזה מוגדר אצלך כחולה קורונה. כן, חלק מהחולים. יש לנו באמת חולים אונקולוגיים שנפטרים עם קורונה, ויש לנו שני חולים מבוגרים, 88 פלוס, שנפטרו הלילה.

כן, יש חולים שנפטרים, וכל אחד זה צער אחד גדול, אבל אנחנו יודעים מה עומד מול זה, ותם דנים בזה, אני לא צריכה להוסיף, אין סיבה שאני אוסיף, אבל צריכים לדעת את הדברים. אני רוצה גם להגיד שאנחנו לא במצוקה. אנחנו נמצאים עם שתי מחלוקת קורונה,

לא מלאות, אנחנו בנינו עוד, אנחנו ערוכים. אנשים שמבקרים צריכים לעשות את הביקור הזה יום-יום בשביל להבין איך אנחנו עובדים. במספר החולים הקשים, שאנחנו מקדישים להם את תשומת הלב וכו', הם מספרים של פחות מעשרה, אני לא רוצה להגיד אפילו עוד פחות, אבל בהחלט משהו שאנחנו מסוגלים להתמודד איתו. מי שצריך חיזוק מאוד ניכר זה המיונים. אני מדברת לאוזני משרד הבריאות: המיונים צריכים חיזוק ברופאים ובצוותים סיעודיים. אני בטוחה שגם קופות החולים זקוקות לתגבור ניכר עם כל החולים או האסימפטומטיים שמגיעים וכו'. אז אני חושבת שלהגיד שאנחנו באי ספיקה, זה לא המצב. אנחנו בהחלט בתוך מחלקות הקורונה וטיפולי הנמרץ לא נמצאים באי ספיקה. ואני מדברת עם הקולגות שלי בכל בתי החולים, ככה שצריכים לקחת את זה בפרופורציה. אנחנו כרגע למעשה רואים די יציבות של המצב. ולמרות שנשפכים כל יום בין 1,500 ל-1,900 מאומתים, 50% 70% מהם הם אסימפטומטיים, לעומת 20% 40% בסבב במרץ-אפריל. החולים, כמו שנאמר כבר לפניי על ידי פרופ' גרוטו, כ-10% מהם הם באוכלוסייה המבוגרת. אני ארצה להתייחס עוד מעט כשאני אדבר על כמה רעיונות שעלו לי בראש. וכן, גם הצעירים שהם סימפטומטיים ומאושפזים אצלנו, בהחלט יכולים להפוך ולהיות קשים, ואנחנו מתייחסים לזה בחומרה הראויה. כך שבסופו של דבר, כשאני אגיע גם להסברה לציבור, ואני חושבת שצעירים להסביר לצעירים, זה לא השרים שצריכים, אלא צריכים מישהו בגובה העיניים שלהם לבוא ולדבר אליהם נכוחה, ולהגיד להם: כן, גם אתם יכולים לחלות קשה ולסבול מסימנים מאוד מאוד קשה לאחר שתחלימו. אב לא אני או מישהו מהגיל השלישי, אני בת 60 עוד מעט אלא מישהו באמת מהגיל שלהם. צריכים להתנהג טיפה יותר ברציונל כשמדברים על ההסברה. אז אני רק רוצה להגיד, שתמונת המצב כרגע היא מאוד יציבה. אין שום דבר שהשתנה שדורש, על פי עניות דעתי, איזשהם צעדים שהם חריגים. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד חשוב להדגיש זה שהאוכלוסייה המבוגרת או הבוגרת, אני מעדיפה לקרוא לזה כך צריכים להתייחס אליה אחרת. וכמו שהזכירו פה את ספרד, ויש לי חברים בספרד כמו גם באיטליה, שאני מדברת איתם על בסיס שבועי, הם מחריגים את האוכלוסייה הזאת, ועשו את זה גם פה, בשעות.

אז המסעדות של החבר'ה הצעירים מתחילים יותר מאוחר, ושל החבר'ה היותר בוגרים, כמובן מעבר לתא המשפחתי, היותר בוגרים הם בשעות יותר מוקדמות. אם מדברים על הסופר, אז זה שעות נוספות. אפילו על חדרי הכושר מדברים על שעות אחרות.

בהחלט מנסים למדר את האוכלוסייה של ה-60 פלוס או ה-65 פלוס משאר האוכלוסייה. אני מספרת את זה ואני אספר את זה שוב: הפילהרמונית, בית לסין,

whatever הלכנו, ובאמת מיצבו אותנו זוג-זוג, עם הפרש של כמה כיסאות, ומאוד נהנינו. זה ייתן הרגשה טובה גם לתיאטראות וגם לזמרים וכו' וכו', שכן יש איזושהי התייחסות. וכמה שזה נשמע לא טוב, זה נקרא ageism או איזה racism כנגד הגיל, אבל במצב הזה הגיל הזה צריך להיות טיפה יותר נפרד ומכוון מהגיל היותר צעיר. שתי נקודות אחרונות, אני לא רוצה לקחת יותר מדי מהזמן. אני שוב אומרת: אני חושבת שההיערכות והתמיכה צריכות להיות כמובן,

בצוות הסיעודי, בפנימיות ובמיונים. והדבר הנוסף, בצוות האפידמיולוגי, אני חווה את זה מכל כיוון, את המשמעות של זה. כלומר, לא יכול להיות שבדיקה תילקח מחר. בדיקה צריכה להילקח באותו יום שצריך לבצע אותה, התשובה צריכה להיות באותו יום, התחקיר צריך להיות באותו יום, והאזהרה של כל האנשים שסובבים צריכים להיות באותו יום. זה צריך להיות משהו שהוא מאוד מתוקתק. לא יודעת מה, קחו 1,000 גימלאים רופאים או אנשים אחרים שמשוועים לעבודה, ולתגבר מאוד את המערך של הבדיקות, כי זה האסימפטומטיים בעיקר שמדביקים. צריכים לעשות את הבדיקות האלה, ולא להגיד להם: תבואו עוד יומיים, עוד שלושה ימים,

הבדיקה צריכה להיות מיד, התשובה צריכה להיות באותו יום, שש שעות, שבע שעות, התחקיר, אם ייקחו 1,000 מתחקרים, וכל אחד מהם יצטרך שניים לתחקר ושניים להודיע מי נכנס לבידוד. אצלנו בתוך בית החולים במחלקה שלי, אנחנו עושים מדי שבוע את הבדיקות. ככה עלינו על רופאה אסימפטומטית אחת, שאומנם כולנו ממוגנים at all times, אבל היא יכלה להדביק כל כך הרבה מטופלים, היא יכלה להדביק את כולנו. אז אנחנו אומנם נזהרים. האסימפטומטיים האלה כל כך חשובים. לכן גם הבדיקות, גם התשובות וגם התחקור, אם אפשר היה ממש להשקיע בזה את מירב המשאבים, הכסף וכו' וכו'. דבר נוסף שאני רואה בתל אביב, אני תל אביבית כבר שנתיים, מאז שעזבתי את ירושלים, זה העניין הזה של הסמכויות. מסתובבים באמת אנשים שאומרים לאנשים: לא לשבת כאן, לא ללכת כאן, אין להם אבל איזושהי סמכות.

צריכה להיות איזה סמכות חוקתית,

גם על חדרי הכושר שלא עושים את הדברים כמו שצריך,

אבל כן צריכים לפתוח את הדברים האלה, וכן לתת אפשרות לאכיפה וענישה, עם כל ההסברים, אם לא הצלחנו,

לא רק להזהיר אלא גם להביא את זה לידי ביטוי, כדי שאלה שנוהגים כחוק יוכלו להמשיך ליהנות מזה. אז אני חושבת שניתן להפחית את ההדבקה ללא סגירה של המשק. זו דעתי. ובכל מקרה,

צריכים לעקוב אחרי זה על בסיס יומי, דו-יומי וכו', ובהחלט לא להגיד שאנחנו נמצאים כרגע במצב של אי ספיקה. תודה רבה על האפשרות לדבר. תודה רבה לך, עידית. חברת הכנסת מלינובסקי, רצית לשאול שאלה? כן, רק שאלה אחת, גברתי: הנתונים שאת הצגת, ואת העקומה הזאת ואת הפרופורציה, זה מבוסס על אותם נתונים שאת מקבלת ממשרד

התשובה היא כן. הנתונים האלה בוועדת קורונה שלנו בתוך בית החולים מוצגים על בסיס יומי. אנחנו יושבים כאן שעתיים כל יום, מסתכלים על הנתונים, פרופ' שפרכר מראה לנו את הנתונים, מנתח עבורנו את הנתונים, אנחנו יושבים ביחד ומנתחים את זה. כן, זה אותם נתונים. כי התמונה שאת מציגה והתמונה שמציג פרופ' גרוטו זה טיפה שונה.

אם זה על בסיס אותם נתונים, אז - - - אני אגיד לך מה, ותתקני אותי אם אני טועה: היא לוקחת את המתווספים כל יום, יש מספר חולים קשים שמתווספים, יש גם כאלה שיוצאים, בגלל זה אנחנו רואים תמיד כמה יש באותו רגע נתון. היא מקזזת. אז הם בעצם רואים את כל אלה שמתווספים, ומדי יום אנחנו רואים שזה הולך ויורד או נמצא באיזושהי מגמה יציבה.

התשובה היא נכונה. אני גם רוצה לעדכן, זה המתווספים הקשים. את יודעת, זה משתנה על בסיס יומי.

אנחנו בונים מודלים אחרים, שבינתיים מאוד מאוד מתוקפים.

דברים שהסתכלנו עליהם לפני שבועיים ולפני שלושה, אנחנו בהחלט נמצאים בפלוס מינוס של 20 30 חולים, שזה תיקוף בלתי רגיל. כרגע מדברים על מה שיקרה בסוף החודש, אנחנו לפי זה נערכים בתוך בית החולים, אין ברירה, אנחנו חייבים לדעת מה קורה כדי לדעת איך להיערך. מדובר בהיערכות ענקית, שגם קשורה במשאבים ענקיים מבחינה כספית ומבחינת הצוותים שמעורבים בזה, ומבחינת זה שאנשים לא יוצאים לחופשים וכו', אתם יכולים להבין את זה. אבל זה אנחנו, זה לא המוקד. המוקד הוא המדינה. וכמו שאנחנו אומרים, מה עומד מול מה, והאם אנחנו מסוגלים להגיד לאנשים עכשיו: אל תעבדו שנה, תהיו בסגר שנה וכו'; ולכמה אנשים אנחנו מסוגלים להגיד, ומה זה גורם לאלימות בתוך המשפחה ולאלימות מחוץ לבית. מה ששיקפתי לכם ומה שהראיתי כרגע, ואני אשמח תמיד לחלק את זה, אם יאפשרו לי, זה באמת הנתונים כפי שאנחנו רואים אותם על בסיס יומי, ומדסקסים אותם בצורה לא זריזה, וכל אחד מדבר, ולכל אחד יש מה לומר ולכל אחד יש מה לשאול. אלה הנתונים.

תודה רבה, פרופ' עידית מטות. מאיר יצחק הלוי מאילת, ששם זה חתיכת תיק כל החלטה כזאת, זה עיר שלמה - - - מה זה תיק? הגשתי לך בקשה דחופה לדיון רק באילת. הוא יצא.

תבקשי ממנו לעלות. כרמל שאמה, ראש עיריית רמת גן, נמצא איתנו?

ד"ר אופיר מילר. שלום לכולם, אני מודה לכם על הדיון החשוב בוועדה הזאת. אני מייצג את התאחדות האטרקציות התיירותיות. אנחנו מרכזים את כל האטרקציות, מהמצפה התת-ימי באילת עד החרמון בצפון. חלק מהצו מתייחס גם אלינו, הוא מבקש לסגור את האטרקציות בסופי השבוע.

הערה כללית: דבר ראשון, אין שום מועדים בצו לגבי בטלותו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ליצור איזשהו סדר, גם אצל האזרחים וגם אצל בעלי העסקים, אני סבור שוודאות זה דבר חשוב.

כשאומרים לנו: תסגרו את האטרקציות, או כל עסק אחר, מסעדה או חדר כושר, מעכשיו עד לא יודעים מתי, זה יוצר בעיה לכל איש עסקים. תגידו: אנחנו מבקשים לעשות ניסיון, מבקשים לסגור לחודש, מבקשים לסגור לשבועיים, זה יעשה לנו שכל. כאשר אנחנו לא יודעים מה להגיד לעובדים שלנו, כשלא יודעים מה להגיד ללקוחות שלנו, כשלא יודעים מה להגיד לבנק שלנו, איך אנחנו יכולים להתנהל? אז אם בסופו של יום תחליטו לאשר את הצו הזה, אני מאוד מאוד מבקש שהצו יוגבל, על מנת לבחון האם הוא יעיל או לא יעיל. זה ברמה הראשונה. ברמה השנייה, בהתייחסות לאטרקציות בכלל, יש לעשות הבחנה למשל בין אטרקציות שפתוחות וקיימות ברחבי הטבע, למשל המצפה התת-ימי באילת או החרמון בצפון או הקיאקים או אטרקציות שנמצאות באוויר הפתוח בפארק הירקון, לעומת אולי אטרקציות שנמצאות באמת במקומות סגורים, ושמה אולי,

קיימת בעיה. אם נשווה למשל את הצו שמאפשר לאתרים של רשות הטבע והגנים להיות פתוחים, למה קיימת אפליה כזאת ואטרקציות לא יכולות להיות פתוחות לדוגמה? אז אנחנו באמת מבקשים, אני יודע שפרופ' גרוטו עשה איתנו עבודה. ראינו שאין שום חשש להידבקות באטרקציות, במיוחד שאנחנו שומרים על תו סגול, במיוחד ששומרים על מרחק של שבעה מ'. אני חושב שההחלטה הזאת לסגור אותנו בסופי השבוע, שהם קריטיים לעסקים, קריטיים אני חושב שזאת החלטה גורפת מדי, ואני חושב ששווה לדון בפריט הזה, במיוחד באטרקציות שנמצאות בחיק הטבע. זה ברמה השנייה. דבר אחרון, אם תיקחו את לשון הצו ותסתכלו, הצו מדבר על אטרקציות תיירותיות ככלל. אטרקציות בדרך כלל מאופיינות כמתקני שעשועים. ונוצר מצב שמצד אחד ניתן לפתוח אטרקציות, ברור שבאמצע שבוע, כרגע יש מחלוקת לגבי סוף השבוע, אבל המשטרה וסוגרת חלק מהאטרקציות. למה? כי פריט הרישוי שלהן זה מתקן שעשועים. ובצו הראשוני כתוב שמתקני שעשועים בגינות צריכים להיות סגורים. אז אני מבקש את ההבהרה הזאת מכבודכם, שהכוונה במתקני שעשועים אינה לאטרקציות שיש להן רישוי כמתקן שעשועים, אלא כמתקני שעשועים בגינות ציבוריות שאין שם שליטה. אני מודה לכם על ההזדמנות ואני מקווה שתגיעו להחלטה הנכונה. תודה רבה, ד"ר אופיר מילר. אגב, זאת סוגיה מאוד מאוד חשובה גם בהקשר של אילת, שיש שם אטרקציות תיירותיות שנפגעו פגיעה אנושה בעיר. זה לא מתקני שעשועים, יש שם מרווח בין מתקן למתקן, זה לא לונה פארק אפילו. ויוצא שההגדרות שלנו פוגעות כלכלית, למרות שלא לשם אנחנו כיוונו.

האטרקציה התיירותית גם לא מוגדרת, אמרנו לכם את זה אז.

אולי הגיע הזמן לתת איזושהי הגדרה, שלא תיצור מקרים כאלה אירוניים.

תודה רבה. פרופ' איתן פרידמן,

קודם כול, תודה רבה על הוועדה הנכבדה וליושבת-ראש העוד יותר נכבדה, שאתם נותנים לי במה לדבר את אשר על ליבי, לא בתור מישהו שאוהב ספורט ואוהב שחייה אלא בכלל להסתכל על כל האירוע הזה. אז קודם כול, אני רוצה לתקן כמה דברים. הגדרה של חולים קשים, לפי ה-WHO, ששונתה במאי 2020, כוללת שלושה דברים עיקריים: א' ירידה ברוויון החמצן מתחת ל-93%, דלקת ריאות מוכחת רטנגנית, והעובדה שהחולה נזקק לחמצן ונושם יותר מ-30 נשימות לדקה. אני לא בטוח שכל הדברים האלה אכן מתוכללים בהגדרה הנוכחית של חולים קשים. עוד דבר שקצת קשה לי להבין בהקשר הספציפי של שיעור החולים הקשים ממספר האנשים שנדבקים הוא שאני מסתכל על הנתונים מהעולם. במהלך החודש האחרון, ניקח את החודש האחרון כדוגמה, יש בסביבות 200 220 אלף חולים חדשים שנדבקו בכל העולם בכל יום. בהחלט עלייה מאוד מסיבית לעומת הפעמים הקודמות.

כשמסתכלים על שיעור החולים הקשים בחודש האחרון או למעשה מתחילת יוני, המספר הזה קבוע בין 57,000 ל-59,000. קבוע לאורך כל הדרך של חולים קשים בכל העולם. ובעולם שבו מתים בכל יום כ-160,000 איש, המספר הזה הוא לא משתנה.

המדד של משרד הבריאות, שעליו שמעתי, לא ראיתי אותו בשום מקום, ש-2% מכל מי שנדבק יהיה חולה קשה, המדד הזה לא מחזיק מים.

עוד דבר שקצת קשה לי להבין זה העובדה ששיעור המחלימים לפי האתר של משרד הבריאות הוא מתעכב מאוד, בעיקר במדינת ישראל, יחסית למקומות אחרים בעולם. בכל מקום שיעור האנשים הנדבקים החדשים מלווה בעלייה דומה ובאותו קצב לאנשים שמחלימים. שיעור המחלימים בישראל משום מה בחודש האחרון מאוד מאוד מתעכב. ויכול להיות, אני לא יודע, אבל יכול להיות כהיפותזה, יכול להיות שהסיבה היא שההגדרה של אנשים שהחלימו לא מתאימה להגדרות של ארגון הבריאות העולמי. ואני רוצה להזכיר, ב-17 ביוני ארגון הבריאות העולמי החליט שכל מי שנמצא כנשא בבדיקת מעבדה ולאורך עשרה ימים אין לו שום סימפטום, לא צריך לחזור על הבדיקות הנוספות, אפשר לשחרר אותו ולהגיד: הוא בריא. לו היו מיישמים את הקריטריון הזה, אני בטוח שמספר המחלימים בישראל היה עולה. עוד דבר שחשוב לי להדגיש, שוב, מהבחינה המדעית, נזרק לאוויר שיש העברה בצורה אירוסולית, העברה שהיא באוויר. הדבר הזה נבדק, נבדק מחדש על ידי ארגון הבריאות העולמי, והוא כותב במפורש באתר שלו: הדבר הזה נבדק אבל אינו מוכח. ויש אפילו מאמר מאוד טוב מה-13 ביולי ב-JAMA, כולל editorial מאותו יום באותו עיתון, שאומר: קרוב לוודאי שהעברה בדרך האוויר, שיש לה משמעויות כבירות מבחינת בריאות הציבור והדבקה, הדבר הזה ניתן לבצע אותו בתנאי מעבדה אבל ב-real life situation הוא לא קורה. אני רוצה רק להגיד דבר לגבי הסגירה הדיפרנציאלית בסופי שבוע של חדרי הכושר: יש אנשים שהבריאות הגופנית והבריאות המנטלית שלהם קשורים קשר גורדי, קשר בלתי נפרד, מהפעילות הספורטיבית שאותה הם עושים. ודי להסתובב לאורך הירקון או בבריכות השונות או בחדרי הכושר השונים, לראות כמה אושר פעילות גופנית עושה. אני לא מדבר על היעילות המוכחת של פעילות גופנית יום-יומית לפי הכללים של ארגון הבריאות העולמי. ויש לי הרושם, ותקנו אותי אם אני טועה, שיש איזושהי התאהבות וקידוש של מספר האנשים הנדבקים ביממה כמספר על חשבון כל דבר אחר לא חשובה הבריאות המנטלית, לא חשובה הבריאות הגופנית, חשוב רק שמספר הנדבקים ל-24 שעות יהיה נמוך מ-X. לא זה הדבר העיקרי, בריאות זה דבר כולל. וכאשר מחליטים על סגר וכאשר מחליטים על צעדים, צריך לתכלל בפנים, באמצעות פסיכולוגים, באמצעות סוציולוגים, באמצעות פסיכיאטרים, באמצעות דיבור עם המגזרים שעתידים להיפגע, באמצעות דיבור בגובה העיניים, לא כהנחתות לטירונים על ידי המ"פ שלהם, צריך לתכלל את כל ההשפעות של הדבר הזה, ולנהל רב-שיח ובגובה העיניים, שיוכל להכניס תחת המטריה הזאת אותנו כאזרחים. זה מה שאני רוצה להגיד. וחסר לי דבר אחד בהגדרות של הצעדים העכשוויים: מה ה-guidelines? מה ה-posts?

מבחינת לוח זמנים, אם נגיע לתאריך X, אם יקרה Y,

זה חסר מאוד. וכשאנחנו כותבים בקשות מענק למענק מדעיים, אנחנו צריכים לתת מה ה-objective של הצעדים האלה או של המחקר הזה? האם ה-objective הוא להוריד את מספר האנשים שנדבקים כדי שיהיה לנו מספר לשים אותו על הבגד, או האם ה-objective הוא למנוע קריסה של מערכת הבריאות? לי את זה עדיין לא ברור. תודה רבה על הפעילות המבורכת שלכם, ואני בהחלט מקווה שתקבלו החלטה נבונה ומושכלת לטובת כולנו. תודה רבה, פרופ' איתן פרידמן, על הדברים החשובים. את רוצה לשאול את פרופ' פרידמן? לא, אני רוצה רגע הצעה לסדר. מכל מה שמדובר, מכל מה שאנחנו שומעות ושומעים, הדבר,

הכי מובהק שעולה זה שהקריטריונים שלפיהם נכתבים הצווים צריכים להשתנות מהיסוד. האופן שבו אתם עובדים, שאתם אומרים: חדרי כושר, אטרקציות, אולמות, כל מיני דברים כאלה, זה דבר שהוא לא סביר. ואז כל פעם כל מגזר, כל סקטור בא ואומר: אבל יש לנו פתוח, יש לנו מקום, אנחנו יכולים להפריד,

למה לא לייצר קריטריונים שאומרים: כל פעילות שיכולה להתקיים בכך וכך מרחב, כזה וכזה נוהל של בדיקת חום או כניסה או מעקב וכו', או לחלופין באוטו סגור? זאת אומרת, לתת קריטריונים שהם לרוחב, ואז יהיה איזשהו גורם, אם של משרד הבריאות, אם משותף, אם תעשו ועדה מיוחדת, שבעצם עסקים או מקומות יוכלו להראות איך הם עומדים בדרישות שלפיהם אתם מגבילים את הפעילויות השונות. אני חושבת שהפינה הזאת של להיכנס לסקטורים הספציפיים, זה פשוט חוטא למטרה. אנחנו מבזבזים המון המון זמן בוויכוחים על חדרי כושר, כן או לא,

במקום לדבר בקריטריונים שהם אוניברסליים להתנהלות.

התווים הסגולים מבוססים בדיוק על העיקרון הזה.

אבל אז אתם אומרים: את כל זה ואת זה ואת זה אנחנו סוגרים באופן גורף. אבל בסוף צריך לעשות איזושהי דרך. הרי לא ניתן לכל מקום עסק בפני עצמו ספציפית, להשאיר שיקול דעת למי?

אבל בתחום חדרי הכושר, בחו"ל זה וולונטרי? - - - אני מסכימה איתך. אבל זה כאילו חצי דרך. אתה אומר בצדק: התו הסגול, אבל אז אתם אומרים: אנחנו סוגרים באופן גורף. כן, למרות התו הסגול. בדיוק. אז זה לא סביר. כי יש מקומות שהתו הסגול לא הוכיח את עצמו, למשל בבתי הספר, וזו נקודה אחת. ויש מקומות שבאמת למרות התו הסגול לקחנו סיכון מסוים. הרי בתו הסגול יש סיכון מסוים. אומרים: אנשים אוכלים בלי מסכה, יש סיכון מסוים.

אז אנחנו אומרים: הסיכון היה קודם נסבל, עכשיו הוא הפך להיות בלתי נסבל. שנייה, אני רוצה לחדד דווקא את השאלות שלכם, וגם אני רוצה,

להתייחס לשאלה ששאל פרופ' איתן פרידמן, שהיא שאלה חשובה: מה המטרה שלכם? מה אתם רוצים להשיג בתוך כל התהליך הזה? אבל עוד לפני כן, לחדד פה את השאלות של החברים: אז הם לא יאכלו במסעדה, אתה חושב שהם לא יאכלו בבתים?

הם לא ייפגשו בבתים לארוחה, בין אם זה חברים ובין אם זה משפחה? אתם חושבים שאם נסגור את סוף השבוע, אתם יודעים מה יקרה? יום חמישי יהפוך להיות השבת החדשה או רביעי יהפוך להיות השבת החדשה או יום שלישי יהפוך להיות השבת החדשה.

או ראשון. איך אנחנו חושבים באמת לנצח את זה בצורה כזו שאנחנו נותנים את היממה הזו שאנחנו סוגרים, וגם בסוף האנשים האלה, ונניח שעכשיו היינו בחורף, מה שאנחנו לא, אנחנו בקיץ, הרי הם לא יישארו בתוך הבתים, ולא לכולם יש בתים גדולים שלכל אחד יש חדר ומספיק מרווח, ולא לכולם יש מזגנים, ואנחנו לא נמצאים במציאות שאנחנו לצורך העניין מכירים. אנשים יצאו החוצה וכן יתקהלו, אז לא בים אז במקום אחר, וייפגשו בתחילת שבוע עוד פעם.

אני מנסה פשוט להבין את ההיגיון שעומד מאחורי ההחלטה הזו, כדי שנוכל להגיד:

בצעד הזה אנחנו יכולים לצמצם את התחלואה ב-X, שאני לא יודעת אפילו מהו,

יוכלו לצאת מהבית, יוכלו לצאת לטייל ברכבים שלהם, ללכת בטבע, ללכת לפארקים, במגבלת ההתקהלות של 20 איש. למה לא בים? למי הים כואב? וזה לא כלכלי, ואף אחד חוץ מהציבור לא מייצג את הרצון של הים. לא, כי שמעתי כל מיני אמירות של מי מייצג את מי. יש לוביסטים לים? אין לוביסטים.

מי מלח, בכלל - - - יש גם את השיקול הכלכלי. כשאתה סוגר עיר כמו נצרת בשישי-שבת פגיעה של 80% בכלכלת העיר. אז תיכף אנחנו נשמע גם את אילת.

זה לא אותו דבר כמו בני ברק או עיר יהודית. ואתם לא לקחת את זה בחשבון בכלל. אוקיי.

תיכף אנחנו נשמע את ראש העיר של אילת, שזו נקודה מאוד חשובה. ורגע, מה המטרה? אני רוצה לשאול אותך משהו - - - הסגר, אתה יודע איזה מסיבות היו אצלנו בשכונה? פה גם צריך להגיד לציבור. אז זה לא טוב. לציבור יש אחריות. אי-אפשר להגיד: אין בהירות, אז אני עושה את זה בחצר - - - אבל זה מה שקורה. זה מה שקורה.

הבן-אדם בסוף ימצא דרך אחרת. מאז שסגרו את האולמות, יותר חתונות יש. עשו מסיבות בבתי ספר, ולקחו שני הורים ועשו מזה חתונה. אוקיי. בגלל זה בואו נהיה חכמים.

כשאנחנו היינו ילדים, ההורים אמרו לנו: זה אסור וזה אסור וזה אסור, היה נורא מסקרן. אתה בכל זאת ניסית. זאת אומרת, זה שאתה שם מגבלות מאוד דרקוניות, בלי שיש לזה היגיון מסדר, אנשים יעשו את זה, את זה צריך להבין.

מה המטרה? - - - אנחנו לא עוסקים בהגבלות של ההתקהלות בגלל שזה מוסדר במקום אחר בצו בידוד בית. אבל כל ההגבלות האלה על העסקים באות יד ביד גם עם הגבלות שהחמרנו על ההתקהלות - - - - - - רגע, אבל אני רוצה לומר משפט: בעסקים יש לך בעצם מבוגר אחראי, בעל העסק, שאתה יכול לקנוס אותו, אתה יכול לפעול נגדו אם הוא לא עומד בהגבלות.

כשאנשים בבית אין לך. לא עדיף שהם יוכלו לצאת החוצה למרחב הפתוח, יוכלו לצאת לבריכה, יוכלו לצאת לים? שם לפחות יש לך פקחים עירוניים, יש לך בעלי עסקים, שאתה יכול לדרוש מהם, אתה יכול להחמיר את התו הסגול, אתה יכול לעשות משהו מולם. כשאנשים בבית, עם ילדים קטנים, בלי יכולת לצאת למרחב הפתוח, ההיפך, אתה מחמיר את זה, כי אין לך מול מי לבוא בטענות. הוא כן יכול לצאת למרחב הפתוח, רק לא לים ולבריכה,

מה הבעיה עם הים? עדיף שהם יהיו בפארק, ושם גם,

אין את המים המלוחים - - - לא, תסביר לנו את הסיפור עם הים,

אז לא לים, לא לקניונים, לא לגן החיות.

ולמה לא ים המלח? תסביר לי. סוגרים את חופי הכינרת, הולכים למטעים. אל תעשה לו את זה, כי אני מבינה שאין תשובה. לאן ללכת? הרי יש מגבלה של התקהלות של 20 איש בחוץ. ואנחנו יודעים שבשבתות יכולים להגיע יותר אנשים. אז הם יכולים ללכת לטיול בקבוצות של 20. אבל בים כולם יושבים אחד על השני, בטח בשבת. לא. אז חבל שלא צילמתי לך בשבת פעם אחרונה,

כנראה שלא היית בים מזמן, יושבים משפחות,

הילדים שלי היו בים ושלחו לי תמונות. אני לא הייתי באמת בים,

אבל אם הם לא יהיו בים הם יהיו אצל הסבתא. הם יכולים להיות גם אצל הסבתא, לא

את אותו דבר נוכל למצוא בפארק, אגב. אותו דבר בדיוק. הרי אם הם לא ילכו לים, הם ילכו לאנשהו. רגע, מה קורה באוטובוס? באוטובוסים יש צפיפות - - - אז את רוצה לסגור את האוטובוסים?

כי אם זה רעיון מסדר - - - אנחנו מנסים למצוא את האיזון. באמת אני מבקש לפנות להיגיון, גם בנושא חדרי כושר, גם בנושא מסעדות, גם בים וגם בכול. אנחנו יודעים איך לא, בואו תגידו לנו איך כן. אתה רואה את הכנסת? תגידו לנו שבמסעדה שולחן כן, שולחן לא, ויציבו את הדברים האלה כדי להפריד בין המשפחות הגרעיניות. תגידו לנו בחדרי כושר: מסלול ריצה כן, מסלול ריצה לא. זה מה שקורה - - - בשעה 16:00 צעירים, בשעה 20:00 מבוגרים, תחלקו את זה ביום זה, ביום זה. תשבו איתם. אנחנו יודעים איך לא לעשות, תגידו לנו איך לעשות. אבל זה מה - - - בתו הסגול. אבל עכשיו אתם - - - זה הוכיח את עצמו בינתיים במקומות האלה.

יהיה כאן משבר כלכלי שיגיע עד לנינים שלנו, תיתנו לנו לפתוח את המשק. ויפגע בבריאות. לא בקורונה, אבל בבריאות. בסוף מותר להיות חולה בכול, חוץ מבקורונה. אנחנו יכולים לשבת פה ולחכות עוד שבוע ועוד שבועיים ועוד שלושה, ולחכות שנתחיל לספור את החולים הקשים ואת העומס על בתי החולים ואת התמותה. אז אנחנו רוצים לעשות צעדים - - - בסך הכול אנחנו מתעסקים ברפואה מונעת. אני חושב שהמכלול בסוף של הצעדים שנבחרו הוא מכלול שמנסה להמשיך לשמור על התעסוקה והמשק, ושמקומות שהם ברי סיכון הכי גבוה, שבכל העולם דרך אגב פתחו אותם הרבה אחרינו או שחלקם לא פתחו אותם עדיין, את חדרי הכושר ואת המקומות האלה. את הבריכות שחייה בדנמרק, שזה מדינה שהיו בה הרבה פחות חולים מאיתנו, ב-8 ביוני פתחו את זה. כי קר שם, זה בסדר. מזג אוויר אחר. ההתנהגות בכל העולם. אז בכל המקומות עולה התחלואה, אז סוגרים. מה לעשות?

הוא לא ענה על השאלה של פרופ' פרידמן: מה המטרה בסוף? המטרה בסוף לראות פחות נדבקים מאומתים? המטרה היא שלא להקריס את המערכת? יש שתי מטרות: קודם כול

לא רק תמותה, כי יש סיבוכים ארוכי טווח של אנשים שאחרי זה נשארים עם כל מיני תופעות.

ושתיים, זה למנוע קריסה של מערכת הבריאות.

אבל לפי מה שאנחנו שומעים מהמערכת, אנחנו רחוקים מאי ספיקה, אנחנו מדברים על 56 מונשמים בסך הכול. אם אנחנו מכפילים את עצמנו בעוד חמישה או שבעה ימים,

אם היום יש לנו 244, ואם כל שבוע זה מכפיל את עצמו - - - אבל עובדה שזה לא היה ככה. אז יהיה 400 - - - אבל עובדה שאנחנו לא שם.

פרופסור, אני באמת רוצה לשאול אותך בכנות כאזרחית מודאגת. אתה אמרת משפט, שעכשיו המצב הוא חמור, וכבר בבתי חולים יש לחץ. בחלק מבתי החולים יש לחץ, נכון. תקשיב, אני חרדה לחשוב על זה, זה עכשיו אמיתי, ואני חושבת שכל חברי הכנסת יסכימו אותי אני לא רוצה לחשוב מה יהיה בחורף. אם עכשיו אתה מגדיר במספרים האלה ובמצבים האלה, ואנחנו שומעים את הרופאים שזה מצב החירום, אז מה מצפה לנו בחורף? אבל בואי נשאיר את זה לדיון של יום שלישי. לא, רגע. ואם עכשיו אנחנו בצעדים כאלה דרסטיים מניעתיים של סגירת ענפים שלמים, אז אם אתה מדבר על פרופורציה, מה יצפה לנו בחורף? זאת אומרת, איך אתם כמערכת נערכים למצב הזה? לתוספת של 2,000 מיטות. זו ההיערכות שלנו. וכמה כוח אדם? מלווה בכוח אדם. כמה חולי שפעת ייכנסו לקורונה? חברים, אני מאוד מבקשת, יש לנו דיון ביום שלישי שכל כולו היערכות מערכת הבריאות לחורף, להתמודדות עם מחלות נוספות לצד הקורונה. תשאירו את זה לשם. נשאלה פה שאלה לגבי העמדה המקצועית שלכם להטלת מגבלות לפעילויות באוויר הפתוח, שחלקן פה בצו נאסרות לגמרי בצורה של לסגור או לפתוח. אני לא שמעתי עד עכשיו איזושהי התייחסות מקצועית שלכם כמשרד הבריאות לאפשרות לייצר מגבלות במקום לדבר על אפס או אחד, אם אפשר. אנחנו יצרנו את המגבלות אחרי שיח מאוד ארוך עם כל אחד מהגופים, עם המסעדנים ישבנו, עם אטרקציות וכו'. המגבלות גם היו כאלה שהמטרה שלהם הייתה לאפשר גם לעסק - - - חדרי כושר לא ישבו. סתם דוגמה. לא ישבו. יושבת כאן מנכ"לית של אחד הגדולים ביותר, של "הולמס פלייס",

תיכף נשמע אותה. אני ישבתי עם כל אחד. הייתה קבוצת עבודה קבועה שלנו יחד עם משרד האוצר ומשרד הכלכלה, וכך בנינו את התווים הסגולים בחדרי הכושר, עם נציגות של הארגונים. אז אני לא מכיר כזה שלא ישבו איתם. בכל מקרה אני אומר: בשביל זה נבנה התו הסגול. עכשיו, בכל אחד מהמקומות האלה, כשניסינו להגיד מה הכי טוב לבריאות, אז אמרו: לא, זה לא יכול להיות,

אני לא אפתח את המסעדה בשביל הכמות הזאת. זאת אומרת, אז צריך לזכור גם שהמגבלות שניסינו להטיל, הלכנו פה לקראתם כדי לאפשר את האיזון, בסוף שיוכלו לפתוח את המקומות. אז תעשה וולונטרי. אז התפשרנו בכל המקומות - - - חברים,

ראש העיר כרמל שאמה נמצא על הקו והוא צריך לרדת - - - לא, מה הבעיה עם וולונטרי? מה זאת אומרת וולונטרי? יש מסעדות שזה כדאי להם כלכלית ויש מסעדות שלא. אם זה מבחינתך בסדר מבחינה בריאותית, למה להגיד אחד או אפס? תגיד: אני קובע את התו הסגול, אני מחמיר אותו - - - אבל אז הם לא יוכלו לקבל את הפיצוי, כי הם כאילו לא מוחרגים. זו הבעיה. אני אגיד לך יותר מזה, גם במציאות של עכשיו, שסגרו אותם ופתחנו אחרי כמעט שבוע, מי משלם את השבוע הזה? את מבינה? יש פה הרבה מאוד - - - אני יודעת, אני זו שהבאתי את זה פה לדיון. אבל אני רק אומרת: הם לא מאוחדים בדעותיהם בקטע הזה. בהתחלה היו כל הזמן פשרות על המרחק של מטר וחצי, שני מטר, מותר 35% או מותר 80%. הלכנו לקראתם בכל המצבים שניתן היה, כי בסוף הייתה אמירה, שאם נרצה ללכת מהבחינה הבריאותית הכי מוגן, זה לא היה עסקי. כרמל שאמה, ראש עיריית רמת גן, בבקשה, היה חשוב לך לומר דברים. צוהריים טובים ושלום לכל חברות הכנסת וחברי הכנסת והמשתתפים, וכמובן לך, היושבת-ראש.

אני חושב שאת מנהלת את הוועדה בצורה מרשימה מאוד, וכיושב-ראש ועדה מקבילה לשעבר, כמי שמכיר את עבודת הכנסת, אני חושב שזאת תהיה טעות קשה להזיז אותך מתפקידך. יש עוד דרך ארוכה עד שמממשים את הסנקציה הכול-כך דרקונית הזאת. הזזה שלך מהמקום, כשאת עושה את המלאכה בצורה כל כך טובה, לא תעשה טוב לא לדמוקרטיה הישראלית, לא למדינת ישראל, ואפילו גם לא לליכוד וגם לא לאף אחד אחר בתוך הליכוד. ולעצם העניין, כראש עיריית רמת גן אנחנו נוגעים בכל הנושאים שאתם מדברים עליהם כמובן, אבל אני פחות מומחה בעניין הזה. יש נושא ספציפי שקרוב לליבנו והוא ייחודי לרמת גן, וזה הספארי, ובגלל זה ביקשתי לעלות. הספארי הוא גן החיות הגדול ביותר לדעתי במדינה, מורכב גם מגן חיות סגור וגם ממרחב פתוח, מסוואנה. מאות דונמים, קרוב ל-1,000 דונמים. הוא אתר לדעתי, לפי הרישומים הרשמיים, שקולט הכי הרבה מבקרים בשנה. במקום בראשון או מקסימום בשני, זה משחק מדי שנה. ותמיד ככה סוגרים אותו בלי לחשוב מה הייחודיות ומה המשמעות של הסגירה. אז קודם כול, המשמעויות מבחינת הספארי. הספארי הוא עסק, ובשונה מכל עסק אחר, שברגע שאתה סוגר אותו ההוצאות שלו לא נפסקות, כי אי-אפשר להקפיא את החיים של החיות, לא את המחלות ואת הטיפולים שהם צריכות לקבל, לא את האוכל שהן צריכות לקבל, לא את הטיפול ואת היחס היום-יומי מהמטפלים, לא את שירותי הניקיון שהתאים שלהם צריכים לקבל,

כל מה שקשור בזה. מדובר בהוצאות של מיליונים, על גוף שהוא גוף ייחודי בישראל, גם גוף תיירותי, גם גוף חינוכי, מגיעים אליו בתי ספר ותלמידים ממסלולים סביבתיים כאלה ואחרים, מקום ייחודי מאוד לילדים ממשפחות עם צרכים מיוחדים. ואנחנו מרגישים שפה ההחלטות מתקבלות, אני מבין, אני גם יודע,שההחלטות האלה מתקבלות לפעמים באמצע הלילה, ולא תמיד אפשר לחשוב על כל פרט ופרט. וזה תפקידנו לתת משוב חוזר למקבלי ההחלטות, איפה נפלו דברים בין הכיסאות. אני חושב שלסגור את הספארי גם בצורה מוחלטת,

ובעבר פרופ' גרוטו שאיתכם נתן לנו איזושהי הקלה שהייתה מאוד הגיונית, לפחות להשאיר את השטח הפתוח שבו אפשר לבקר רק עם רכב. זה בדיוק כמו שלא מגבילים אף אחד לנסוע כרגע עם רכב בכביש 4 או באיילון - - - כרמל, זה יענה על הקריטריונים. אל תדאג, אנחנו לא נסגור את הספארי. להיכנס עם הרכב, לקיים את הביקור הרכבי הרכוב ולצאת החוצה, עם קנייה של כרטיס רק באינטרנט, בלי שום מגע אנושי. זו דוגמה אחת. למה הסגירה הטוטאלית הזו? מעבר לזה, איפה הממשלה נמצאת? גם אנחנו צריכים להתנהל מה שנקרא בצורה מניפולטיבית, אבל אולי אין אחרת, כי מצד שני אני אפגע באינטרסים של תושבי רמת גן, הם לא אמורים לממן את הספארי הזה עד אין-סוף, זה מיליונים רבים. אז נתחיל לקצץ באוכל של החיות, ורק כשייראו חיות עם העצמות שלהן בולטות אז מישהו יתעורר? כי הרי אף אחד לא יעמוד במראות האלה, אף אחד לא יעמוד במראות האלה בממשלה, לראות ג'ירפות ולראות פילים רזים ורעבים.

זה לא יעשה טוב לא למדינת ישראל, לא לשום ילד וילדה במדינת ישראל. אבל למה צריך להגיע למקום כזה כדי למצוא פתרון? דיברתי כבר עם לא מעט בדרך, אני מבין שיש דברים בוערים יותר, אני מבין שיש מחירים בנפש למגפה הזו, אני מבין שיש משבר כלכלי אדיר. מבין את הכול, באמת מבין את הכול. הייתי גם בצד השני. אבל נראה לי שיש פה משהו שהתרחק מנקודת האיזון. ובסוף זה גם לא רק ספארי, אני מניח שהבעיה שאנחנו מדברים עליה עם הספארי וכואבים אותה יום-יום היא גם בעיה של גני חיות אחרים במדינה. ומישהו צריך לתת לזה את התשובה משני הצדדים: האם נכון לסגור סגירה טוטאלית את הספארי? ואתם סוגרים לנו הרבה דברים בעיר, ואנחנו מקבלים את זה בהבנה ובאהבה. וסומכים עליכם, מה שאתם מחליטים לסגור,

מה שאתם מחליטים לפתוח,

איפה שאנחנו מרגישים שיש לנו צורך לאותת הערה או לנסות לשנות את ההחלטה, אנחנו גם יודעים לפעול, ועשינו את זה מול משרד הבריאות ומול פרופ' גרוטו.

גם כשהוא לא נתן לנו מענה מלא, אבל נתן מענה והסבר, קיבלנו את דעתו. אבל בדברים האלה הייחודיים, מעבר לדברים הכלליים שאתם עוסקים בהם, או שתקימו תת-צוות, הכנסת צריכה לומר את דברה. הממשלה שקועה בדברים האלה, הכנסת זה המקום שלפעמים יורד לרזולוציות, נותן מענה לאזרח הפשוט, נותן מענה למקרה נקודתי. זו העבודה שלכם, של חברות וחברי הכנסת. ולא צריך שנגיע באמת למקומות שבהם הספארי והחיים בו יתחילו להיראות רע ויהיה לזה מחיר, כי באמת אי-אפשר לדרוש מתושבי רמת גן, אני לא רוצה גם להעלות את מחיר הכניסה לספארי, שמשרת את כל ילדי ישראל. הוא לא מחלק לנו דיבידנדים, אנחנו לא גוף רווחי, הוא גוף שנתמך על ידי העיר, הוא חלק מהסמלים העיר, אבל במצב שנוצר זו הצרה של כולנו. ואמרתי הצרה היא דו קוטבית: מקוטב אחד אנחנו אל רוצים סגירה מלאה, גם יש לזה הרבה משמעויות על כוח אדם, יש לזה הרבה משמעויות על בעלי עסקים בתוך הספארי. ויש לזה משמעויות על היכולת שלנו להחזיק אפילו בצורה מינימלית את הגוף הזה. והכי חשוב, אני אומר לכם, אם כל מי מכם, שידבר עם משפחה, עם ילד או ילדה עם צרכים מיוחדים, כמה חשוב להם הביקור בספארי, בטח בתקופות הלחוצות האלה, לא יעז יותר להרים את ידו לסגירת הספארי באופן מוחלט. ותדעו לכם, שפתיחת הספארי לילדים עם צרכים מיוחדים, זה עולה לנו כסף, זה מינוס, אבל זו המחויבות החברתית שלנו.

אם להגיד סגור לגמרי או פתוח רק לילדים עם צרכים מיוחדים, אז ברור שסגור לגמרי כלכלית. אבל אי-אפשר באמת להיות בן אדם עם לב ולחשוב שאתה סוגר את זה גם בפני הילדים האלה. תדברו עם כאלה שעשו את הביקור, או שלא הספיקו לעשות את הביקור במהלך הגל הראשון. זה לגבי העניין הזה. עוד דקה ברשותך, היושבת-ראש, ואסיים את דבריי. לגבי הוויכוח על מכוני כושר והבריכות וחוף הים והמסעדות, אני מבין שהוויכוח הוא מאוד מאוד בוער בתוך הכנסת, וראיתי את הטבלה לדעתי שמשרד הבריאות הציג בתחילת הדיון, או במקום אחר פורסם היום והביאו את זה לידיעתי, לגבי מקורות ההדבקה. אני הייתי מבדיל הבדלה מאוד ברורה בין ההדבקה הביתית לבין ההדבקה מחוץ לבית. לדעתי צריך לעשות קודם כול גם מאה אחוז של ההדבקות, של הפילוח שלהם, מחוץ לבית. כי ברור שבסוף ההדבקה הביתית היא הכי גדולה, כי שם מביא בן משפחה אחד את זה לתוך הבית ובבית זה מלכודת קורונה. אתה לא יכול לברוח באמת בבית, גם אם מישהו מתבודד, זה לא באמת עובד בפועל ובמציאות. ואז אנחנו רואים את המכפלות של פי שלושה, פי ארבעה, פי חמישה במספרים. אבל ההדבקה השורשית,

אם רוצים לרדת לשורש העניין, ההדבקה היא מחוץ לבית. ושם צריך לרדוף את השורש ולשרש אותו מהשורש. ובמקומות האלה צריך לראות ולקבל החלטות אמיצות, ולא לגרור רגליים. יש לי רושם שחלק מהממשלה עוד צרוב מההחלטות של הגל הראשון, כי אני רואה מה קורה סביבנו, אני רואה את המספרים גם בתוך העיר רמת גן. אנחנו פנינו מיוזמתנו אתמול לרופאה המחוזית על שכונה שלנו שעברה את ה-50 חולים, וקצב ההדבקה שם רק הולך וגובר, ואנחנו ביקשנו לבחון סגר. אני לא מבין את הפופוליזם של ראשי רשויות, שנלחמים בסגר בכל מחיר, כאילו הם מגיני העיר שלהם. סגר זה תרופה. אין עדיין תרופה לקורונה, ובמצבים מסוימים סגר זה תרופה. אז גם בעניין הזה, לדעתי הוועדה צריכה להתעמק ולהעביר ביקורת על פעולת הממשלה, כי יש לי תחושה כזו, מרחוק, אתם רואים את זה יותר מקורב ויכול להיות שהתחושה היא מטעה, שבגל הראשון קיבלו החלטות באומץ גדול יותר ובצורה עקבית יותר ושיטתית יותר ומבוססת הדברים בשטח, והיום יש אנשים שקצת יותר חוששים ונכנסת קצת יותר פוליטיקה. אלה דברים לדעתי שהמסר שלי כראש רשות גדולה בגוש דן, וצריך להבין, אנחנו כבר מעל 400 חולים, זה כמעט פי שניים מהשיא שלנו בגל הראשון, עם חולים ונשאים מאומתים, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה. צריך להבין שהעיר השכנה שלנו, בני ברק, רק בסוף השבוע האחרון מעל 400 נשאים וחולים חדשים, רק בסוף שבוע אחד, ועדיין הכול מתנהל פחות או יותר אותו דבר. אני אומר: משרד הבריאות, בנושא שלנו תתעוררו. תבדקו מה קורה אצלנו, כולל בשכונת תל יהודה, שחצתה את ה-50 חולים והפכה להיות אדומה, עם קצב של הכפלה של פחות משבועיים. וגם מה קורה בבני ברק, עם הקצב המטורף של הסוף-שבוע, והכמות גם שנספרת מאז תחילת הגל השני. לא הגיוני שזה ימשיך להתנהל ככה בלי שום מענה. לי זה נראה קצת מוזר. ויכול להיות שנקבל מענה. כשפנינו אתמול למשרד הבריאות בנושא הזה, עוד לא קיבלתי מענה שמניח את דעתי. מעבר לזה, יישר כוח באמת על העבודה בתקופה כזו, גם בכנסת וגם בממשלה.

אי-אפשר לא לטעות, אי-אפשר לא לשנות החלטות, זה מטבע הדברים. אבל הדבר הכי בסיסי, שחשוב לנו לעבור את הסיפור הזה מעבר לדברים רפואיים ומקצועיים, זה אמון הציבור, השקיפות לציבור, שיתוף הציבור בנתונים ובשיקולים, ובטח לא לעשות מהלכים פוליטיים כמו הדחה של יושב-ראש. זו פגיעה קשה. כרמל, תודה רבה. אלה הדברים שיש לי לומר בהקשר הזה. תודה רבה על הזכות לומר את הדברים בפניכם. תודה רבה, כרמל שאמה, ראש עיריית רמת גן, על הדברים החשובים. הנושא של הסגר שייך לגזרה אחרת, ואני כן מסכימה עם העניין של סגרים נקודתיים, ובאמת טיפול מאוד ממוקד במוקדי ההתפרצות, אבל זה לא מה שעל שולחננו. אנחנו נרצה לשמוע את משרד האוצר לפני שנצא להפסקה קצרה, כי החברים פה רוצים הפסקה קצרה, וגם אנחנו מחכים לשר יזהר שי, אני מקווה שהוא עוד יגיע. שתי נקודות ממש קטנות. אחת לעניין גני החיות, דיברנו על הרבה אספקטים, הזכיר כרמל שאמה ראש עיריית רמת גן את מצבן הפיזי של החיות, שעלולות חס וחלילה להגיע למצב של תת-תזונה. אנחנו מדברות ומדברים כל כך הרבה על הפגיעות של האזרחיות והאזרחים השונים באופנים השונים, אבל צריך להגיד שהחיות חיות בשבי, זה מראש דבר בעייתי, אבל בחיים שלהן בשבי הן רגילות לפגוש בני אדם כל הזמן, ופתאום חתכו להן לחלוטין את הצינור הזה. אפשר היה לראות, אני לא זוכרת כרגע לצערי את שמו של הצלם שצילם בדיוק בספארי את המצוקה, זה כאילו אנחנו לא נותנות את דעתנו על זה, אבל בסוף יש לנו אחריות לחיות האלה גם ברמת הרווחה הקיומית הרגשית שלהן. זה לא דבר פחות חשוב, מי כמו פרופ' גרוטו מכיר את ההשלכה של זה על הבריאות. הדבר האחרון, אני רוצה להבין,

למה בעצם אין קמפיין של סרטונים של משרד הבריאות או של ממשלת ישראל לעניין המסכות, הריחוק החברתי, המגבלות הנדרשות של התו הסגול. קחו גם צעירים שיעשו את זה. לא משנה מי, כל מיני סוגים של גיבורי וגיבורות תרבות, שאני בטוחה שישמחו בימים כאלה.

אנחנו לא רואים אותם. תשדירים? אה, כן. הם לא מגיעים אלינו.

אני אראה לך אחרי זה - - - אנחנו לא נחשפים - - - לא,

ראיתי כאלה של תיזהרו, שימו מסכה, כי תהיו חולים, ואוי ואבוי, איזה לא כיף זה. לא, יש כל מיני דברים אחרים גם. אגב, עולם התרבות, גם אחד העולמות שסובל ממצוקה מאוד קשה, זו דרך מאוד טובה לעזור להם בימים אלה.

אני חושבת שיש מקום לעשות הרבה הרבה יותר תשדירים ופעולות אחרות שתשתמשנה במשאבים האלה. אוקיי. ראש עיריית אילת, שזה מאוד מאוד חשוב, התחבר אלינו. אני רק אומר, רגע לפני שאתה מתחיל לדבר, שגם קיבלנו פניות למשל מאתר החרמון, וככל שאנחנו מתקדמים בדיון כאן, ואנחנו כבר כמה שעות בדיון, מתחדדת לי השאלה: אבל אם מותר לאנשים לצאת ומותר להם להתקרב ולהיות בפארקים, אז למה לא להיות באטרקציות? ופנו אליי מאתר החרמון למשל, שזה מקום פתוח, מאוד מאוד גדול, ואפשר באמת לרווח את האוכלוסייה גם לשם. יוצא שבסוף אנחנו מייצרים איזשהו צוואר בקבוק למקומות מאוד מסוימים, וזה הפוך לגמרי ממה שאולי התכוון המשורר. מאיר, בבקשה, ראש עיריית אילת. אז קודם כול, תודה שהכנסתם אותי לדיון, גברתי היושבת-ראש. אני בעצם מבקש לבחון את העיר אילת מבחינה חריגה. אני חושב שזו העיר היחידה במדינת ישראל שקולטת בעת הזו כל שבוע בין 50 ל-60 אלף איש, וזה בעצם מייצר לנו חיים כלכליים שאנחנו כל כך זקוקים להם לאור המכות שקיבלנו בשנה האחרונה, אם זה שדה דב,

וכמובן כמובן הסגר הראשון שטלטל אותנו בטלטלות מטורפות. מה שאני רוצה לבקש את התייחסותכם בתוך הדיונים, האחד לנסות להחריג את אילת בכל מה שקשור לסגירת החופים. אנחנו נערכנו היום ופילחנו את כל רצועות החוף ל-15 פלחים, כדי לאפשר מרווחים על פי התקנון, שיצמצמו עד כמה שרק ניתן את ההתקהלויות הנדרשות. וממש בעבודה של מהנדס העיר, פילחנו את כל חופי הים ל-15 פלחים. יש לנו, תקשיבו טוב, קרוב ל-200 דונם שאנחנו ראינו בקטעי החוף, אם אנחנו בוחנים גם את האורך וגם את העומק של רצועות החוף, כך שניתן לרווח בצורה ראויה.

הרבה יותר נכון שהאורחים ישבו בים מאשר ישבו בבית המלון, ויהפכו את המלון למדגרה, אם תרצו, וזה דבר שהוא לא נכון. הדבר השני, אני אפשרתי כבר למעלה מחודשיים לכל המסעדות אצלי, לצאת למרחבים הפתוחים ללא תשלום, בלי דרישה לשימור רחובות. יש לנו הרבה מאוד מקומות, מסעדות בוודאי ובוודאי שנמצאות באזור התיירות, שהמרחבים הם כמעט אין-סופיים, כך שנוכל לתת לאנשים,

לקחת את האוכל ולשבת בחוץ מבלי שקיימת בעיה. וזה גם לטעמי חשוב וטוב לתיירים, כי כפי שאמרתי, אנחנו מקבלים כל שבוע מעל ל-50,000 איש, בחודש מעל לרבע מיליון אנשים. אין עיר דומה לעיר הזו. והדבר האחרון, זה אותם נושאים שכבר העליתי בפני פרופ' איתמר גרוטו שהגיע לכאן לסיור, שנכון להחריג גם את נושא המתקנים.

הכול תלוי בתקן, הכול על פי הוראות התו הסגול. ואני אגיד יותר מזה: הכול תלוי גם באיך אנחנו מחריגים את העניין, כי השקענו השקעה מטורפת, הקמנו מטה קורונה, הקמנו חמ"ל קורונה, יש לנו סיירת קורונה שעובדת עכשיו עם 25 אנשים, אנחנו מפתחים אפליקציה, נותנים ערכות לכל תייר ותייר. עושים את כל הפעולות כדי לצמצם עד כמה שרק ניתן את ההידבקויות בעיר אילת, ולשמחתנו בשלב הזה אנחנו עדיין במצב טוב. לכן אם לא רוצים לחסל את העיר כלכלית, חייבים להחריג את אילת, כי שוב, אין דומה לעיר אילת, אין עיר שיודעת בנקודת הזמן הזו לארח כל כך הרבה אנשים, ובעיקר בעיקר לשמש כוונטיל לתושבי מדינת ישראל, ברצותם להגיע לאילת.

מה שאני אומר זה נכון גם לים המלח ואולי גם לטבריה, אני לא מדבר בשמם. לכן אני חושב שצריך בהחלט להחריג את העיר אילת, ולתת לנו להמשיך לחיות. לא נוכל לחיות עם סגר נוסף, אני אומר את זה. זו טלטלה שלא נוכל להכיל אותה. ולכן אני רוצה לבקש ממך, גברתי היושבת-ראש, מחבריי חברי הכנסת שמכירים היטב את העיר, אני יודע שלא פשוט לקבל החלטות כאלו, כי אז בא מיד השיקול של החלטות גורפות, אבל אני חושב שבמקרה הזה יש יותר מהיגיון,

ואם תרצו אפילו רגישות לעיר שלנו.

תודה רבה, מאיר, על הדברים החשובים. אני רוצה רגע לשאול בהקשר של אילת את נציגי משרד המשפטים: לגבי האטרקציות התיירותיות, הם יושבים שם בגלל עניין טכני לגמרי של רישוי בהגדרה של מתקני שעשועים או משהו כזה.

והם אטרקציות תיירותיות לכל דבר ועניין. איך אנחנו מחריגים אותם, בלי קשר רגע לשיח פה, כי גם זה חלק מהצו הגדול? ההגדרות בחוק ואחרי זה בצווים שמתקנים אותו הן לא הגדרות לפי חוק רישוי עסקים. זאת אומרת, אנחנו לא כבולים להגדרות שקיימות בחקיקה אחרת. הרעיון במתקני שעשועים, כמו שהוסבר כאן, וגם שונה בעקבות הערות שעלו בוועדה, היה המתקנים שאליהם חשופים ילדים קטנים, אשר משוטטים על המתקן ונוגעים בו, והכוונה הייתה למתקני שעשועים בגני שעשועים, וגם לג'ימבורי שהוא בעל אותם מאפיינים של אותם ילדים קטנים עם אותם נוזלים, היו פה תיאורים מאוד קונקרטיים לגבי הסיכון שנוצר. אני מניחה שמתקנים שאינם עונים על התיאור הזה, אינם עונים להגדרה של מתקני - - - אפילו שברישוי הם מופיעים כמתקני שעשועים? אנחנו לא כבולים לנושא הרישוי. השאלה היא שוב מה מהות המתקן. אני רק רוצה לחדד: זה נכון מה שלילך אמרה, שאין בהכרח חפיפה מוחלטת בין חוק רישוי עסקים לבין התקנות שלנו, ואמרנו למשל בעבר שמועדון, אם הוא פועל בדיוק כמו בר, בתקופה שברים יכלו לפעול, אז הוא יכול להמשיך לפעול, בלי ריקודים וכו'. במקרה הזה לרוב כן יש חפיפה, גם אם אני מסתכלת על מבחן הפעילות המהותית בעסק וגם על סוג הרישיון שקיים. מתקני שעשועים, שהם לפי הרישיון מתקני שעשועים, הם בפועל באמת מתקני שעשועים. אטרקציה תיירותית זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים: זה יכול להיות טיול ג'יפים, זה יכול להיות קיאקים, יכול להיות כל מיני דברים אחרים שהם כן אטרקציה תיירותית, הם לא מתקני שעשועים.

אבל תיקחי למשל את המתקן הזה, שלא הייתי עולה עליו וגם הילדים שלי לא הייתי רוצה שיעלו עליו, אז אני לא מייצגת שום דבר אישי, אבל של המספריים האלה והכדור - - - אז בנינו לזה מתווה, אבל צריך לשנות את התקנות. חבר'ה, זו אטרקציה תיירותית פר אקסלנס. הייתי באילת ואישרנו מתקן מתקן, אבל צריך פשוט לשנות את התקנות. אז אנחנו יכולים לשנות את זה פה? בעיניי לא צריך לשנות את התקנות אלא את ההנחיות. ההנחיות קיימות. אז אם יש הנחיות, מבחינתי,

מבחינת העבירות הפליליות, אני לא כבולה לרישוי עסקים. אבל אתם יכולים לתת ספציפית אפשרות לא לאכוף שם, אם זה משהו באמת ספציפי. לא צריך לתת הנחיה לא לאכוף אם זה לא נכנס להגדרה. - - - על ידי משרד הבריאות. לא, מה פתאום, זה לא קשור להנחיות אי אכיפה. אם זה לא נכנס להגדרה של מתקן שעשועים לפי ההנחיות של משרד הבריאות, אז זה לא מתקן שעשועים, זה עניין של הנחיות של משרד הבריאות. אבל ההנחיות יושבות הרבה פעמים על הרישוי, כי זאת הדרך הפשוטה שלהם - - - את זה. אנחנו ניסינו לחשוב בכיוון הזה. זה מייצר הרבה אי בהירות. גם ככה יש אי בהירות. פארקי שעשועים, בסוף גם יש בהם את אותם מתקנים, כמו שיש למשל - - - אני יכול להתערב רגע,

כן. אני רוצה רק להגיד משפט אחד, ברשותכם: בואו נעזוב רגע את הסעיפים ואת התקנון ואת החוקים, ככל שנפזר יותר אנשים במתקנים, כמובן שהמתקנים חייבים להיות על פי תו התקן, נפזר אותם, וכל מה שנמצא מזרחית לכביש 90 זו אטרקציה מבחינתנו. ככל שנפזר אותם יותר, ונעבוד בצורה מסודרת, הראינו את זה לפרופ' גרוטו, אני יכול להניח שאנחנו מצמצמים בכך את נושא ההידבקות ולא מגבירים אותו. ואני חושב שבסוף בסוף בסוף זה ההיגיון והשכל הישר. מה אנחנו רוצים, לרכז אותם או לפזר אותם? יש לנו עשרות מתקנים. מה שעם פוטנציאל הדבקה לילדים, נסיר אותו מסדר-היום,

נאפשר את הפעילות, זה מה שאני רוצה להגיד. ובכך נפזר כמה שיותר את האוכלוסייה הרבה שמגיעה אלינו, לשמחתנו. יש כאן היגיון פשוט מאוד. אוקיי. אני מסכימה לגמרי, צריך למצוא פה פתרון, זה עוד מעבר להגבלות האלה, אבל חייבים למצוא פתרון. כי בסוף, אני מוכרחה לומר לכם, אלוהים עדי שבאתי בנפש חפצה לשמוע פה הכול, וככל שאנחנו מתקדמים בדיון אני מגלה שיש פה כשל לוגי. יש פה כשל לוגי. גם האמירה שאמרתי: טוב, אולי בכל זאת, של למנוע התקהלויות, אז יוצא שאנחנו מפזרים אותם ממקום אחד, אבל זורקים את כולם למקום אחר. אנחנו יוצרים איזשהם התקהלויות במקום באמת לרווח את המרחבים הגאוגרפיים שבהם יכולים להיות אנשים. זה לגבי סופי שבוע את מתכוונת? בעיקר לגבי סופי שבוע. אבל לצורך העניין, האטרקציות הן בבעיה כל השבוע, כי מתקני שעשועים מוחרגים כל השבוע.

זה רק עניין משפטי - - - אז גם שם יש לנו.

איך שאני לא חופרת, אני מוצאת שיש פה כשל לוגי. אני אומרת לכם: קשה לי עם זה. עצם הווירוס הוא כשל לוגי אחד גדול, מה לעשות. נציג האוצר, לב, אנחנו איתך. אני אשמח בבקשה לשמוע התייחסות לענפים השונים שאנחנו מדברים כאן על המגבלות שלהם, כולל התייחסות לסגר בסופי שבוע בנפרד, מבחינת ההשלכות של זה על המשק, היקף המשפחות שבעצם נפגעת הפרנסה שלהם בצורה דרמטית. תן לנו בבקשה נתונים. אנחנו רוצים בסוף להבין את הנזק הכלכלי מול התועלת הרפואית, זאת המטרה בעצם של הדיון. שלום לכולם, אני סגן הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. ואני רוצה לתת לכם מספר נתונים בהמשך לבקשה. אז חשוב לי להתחיל מזה שדובר קודם כול על מועסקים. והענפים שהמועסקים האלה נמצאים בהם נפגעו בצורה מאוד משמעותית בגל הראשון. אני אתן לכם דוגמה, בענף המסעדות ובתי הקפה מועסקים קרוב ל-156,000 איש, ובענף הזה יש גם 11,000 עצמאים שאין להם תעסוקה כשכירים. זאת אומרת, זה 11,000 עצמאים שהם רק בתחום הזה. ובגל הראשון 51,000 מתוך העובדים האלה יצאו לחל"ת. זאת אומרת, קרוב לשליש. בענף של חדרי הכושר מועסקים 6,000 איש כשכירים, יש קרוב ל-5,000 עצמאים, שהם גם בענפים נוספים, אי-אפשר ממש לפלח בצורה כזאת מדויקת.

לב, איך יכול להיות 6,000 איש, אם יש לנו פה נציגה של "הולמס פלייס"

הענף מעסיק מעל 100,000 אנשים. מאיפה הנתונים האלה?

אלה הנתונים של פילוח - - - אם יורשה לי, סטודיו C עם 800. טוב, אז החברות הגדולות - - - גם הגיונית זה לא נשמע נכון. קחו בחשבון גם, אני רק רוצה להזכיר, שבחדר כושר יש - - - לא פלא שרוצים לסגור אותנו,

יש שם מאמנים, יש שם אנשים שמפעילים חוגים.

זאת אומרת, זה ענף שלם. עובדי ניקיון, מזכירות. יש לי דוח BDI. שוב, מדובר בחלוקה הקיימת, כפי שהיא קיימת גם בנתוני רשות המיסים, זה מספרים מאוד מאוד מפולחים, וגם בנתוני הלמ"ס. וזה האומדנים שקיימים.

לב, אתה מקבל בשוויון נפש את המספר הזה, אחרי שאומרים לך שבארגון אחד יש

יצאו משם הרבה מאוד לחל"ת,

בענף של חדרי כושר זה 6,000 שכירים ו-5,000 עצמאים. מתוך השכירים בלבד יצאו 2,800 לחל"ת, זה שיעור השבתה מאוד גדול. וזה גוזר נזק משמעותי מבחינת התוצר.

שלפי התחזיות שלנו כלכלת ישראל השנה תתכווץ ב-5.9%, נתון חסר תקדים בהשוואה בין-לאומית. זה מאוד משפיע גם על שנה הבאה, כי שנה הבאה בתרחיש היותר אופטימי שלנו אנחנו כן צומחים ב-5.7%. אבל ככל שתמונת ההשפעה על הפעילות הכלכלית תמשיך להיות שלילית, אז אנחנו צופים שיעורי צמיחה הרבה יותר נמוכים, באזור ה-2.2%.

לגבי הסופי-שבוע, צריך להבין שצריכה פרטית זה מנוע מאוד מרכזי של המשק. 55% מהתוצר זה על הצריכה הפרטית. וכשאנחנו מסתכלים על סופי שבוע, אז כמובן צריך להפריד בין שישי לשבת, כי חלק מהאוכלוסייה שומרים שבת ולכן הצריכה פחותה יותר. אז סך כל האומדן שלנו מדבר על זה שהצריכה הפרטית, אם יהיה סגר כולל על כל הפעילויות,

קשה מאוד להפריד בין הפעילויות השונות, אז יום השבת לבד זה סדר גודל של 300 מיליון שקל ביום, ואם נחליט גם את יום שישי אז זה תוספת של 550 מיליון שקל ליום.

זה אומדנים מאוד משמעותיים. צריך להבין שאת אומדן הצמיחה שנתתי לכם ושאנחנו מגבשים אותו זה עוד לפני המגבלות, וככל שיש מגבלות אז הפגיעה בתוצר ובתעסוקה תהיה יותר משמעותית. רגע, לב, יש לנו פה שאלה. תחזור בבקשה, אתה אמרת מספר שאנחנו לא הספקנו לקלוט. אם הסגר יהיה יום שישי,

תחזור על הנתונים האלה, מה שעכשיו אמרת. מה שאני אומר, וזה מבוסס עם על הנחות וגם במידה מסוימת על נתונים של רכישת כרטיסי אשראי: אם תיסגר הפעילות, אבל כל הפעילות, כי אין מספיק חלוקה לענפים של צריכה פרטית, אבל אם כל הפעילות, בדגש על צריכה שוטפת, תיסגר ביום השבת, המשק יפסיד 300 מיליון שקל מהתוצר על יום השבתה. ככל שיתווסף לזה גם יום שישי וכל השבוע יושבת, אז ל-300 צריך להוסיף גם 550. כך שסדר גודל העלות הכוללת של ההשבתה, כאמור השבתה כוללת, עומדת על סדר גודל בין 850 למיליארד שקל לסוף השבוע כולו.

הסגר הזה יכול לעלות - - - כן, אבל הסגר מתחיל ב-17:00 אחר הצוהריים. רגע, אתה מדבר על יום שישי מהבוקר? תראו, בכנות, אני כלכלן מקרו. היכולת להפריד לימים היא קשה, היכולת להפריד לשעות היא בלתי אפשרית.

אבל שבת זה 300 מיליון. אבל קחי את הערב ביום שישי שזה מסעדות - - - יפעת, זה מאוד חשוב בעיניי לתקן את הנתון על עובדי חדר הכושר. ויושבים פה שלושת הנציגים של החברות הכי גדולות, וסטלה שיש לה קצת פחות, חיים יש עוד 850. - - - אי-אפשר לשמוע ככה את כולם, חברים. קרן, בבקשה. ליובל פה מפרופיט לימיני יש 1,000 עובדים, לי יש 3,200 ולחיים 850. וזה רק שלוש הרשתות, בתוכנו יש כ-100 מועדונים. סך הכול במדינת ישראל יש מעל 1,700 מועדונים, כשכל אחד מהם - - - כולל הסטודיו זה 2,000. נכון. ושכל אחד מהם מעסיק בין 20 ל-120, כשהגדולים שלי, הקאנטרים הגדולים, חדרי הכושר הגדולים מעסיקים,

המספר הזה אין בו שום היגיון. הוא מכעיס, מכיוון שעולה פה השאלה: האם זו הסיבה שבגינה כשהחליטו לסגור, ורצו לעשות איזה עלה תאנה, אמרו: יאללה, זה ענף שלא תורם לכלכלה, אין בו מספיק מועסקים, בוא נסגור אותו ונשתיק את כולם. וזה לא הגיוני בעיניי, מכיוון שאנחנו פעלנו מאוד קשה לעמוד בתו הסגול. ואז מגיעים ממשרד הכלכלה ומספרים לי, שבענף כולו יש 6,000 עובדים. זאת בדיחה לא מצחיקה, פשוט לא מצחיקה.

תודה רבה. תראו, חברים, יש לנו פה עוד דוברים, אבל אני מקבלת מהחברים בקשה לצאת להפסקה, כי אנחנו אחרי יותר משלוש שעות דיון. אנחנו נצא להפסקה של חצי שעה, יש לנו גם את שי ברמן מהמסעדות שרוצה לדבר, ואנחנו נרצה לשמוע נציגים נוספים. הבעיה שלנו שיש לנו ב-17:00 את הדיון בוועדת החוקה. אנחנו נחזור לפה ב-15:35. עד 17:00 אנחנו נסיים את זה. נצביע היום?

בואו נתקדם. אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקה עד 15:35. (הישיבה נפסקה בשעה 15:09 ונתחדשה בשעה 15:54.) אנחנו פותחים את המשך הדיון בצו לתיקון ולקיום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 התש"ף 2020. אנחנו תיכף נשמע את שי ברמן, שביקש לדבר עוד בחלקו

אני יודע שהנקודות שעלו פה לדיון זה

שאירוע

דרך אגב, חֻפֵּי כינרת, לצערי, בעניין הזה דוגמה לא טובה למקום שבו, למרות שהוא פתוח, ההמון שמגיע לשם ומצופף חֻפִּים מסוימים מייצר אירועי הדבקה. חופים הם לפעמים געגועים

אני מקבל את זה, זה משהו שאני גם אבקש מהממשלה לראות אם אפשר להתכנס לעניין הזה.

שבצוהריים מהמשרדים,

אוסרים עליהם היום לאכול בתוך המשרדים בחדרי אוכל,

אני מדבר, עוד פעם, ברמת הכלל והסיכון, על מה אנחנו מדברים ברמות החשיפה הבריאותיות. אותו דבר גם בנושא של

הרי זה לא אכיף ולא ניתן

עכשיו,

אתה באירוע שאתה רוצה לעצור הדבקה, מה לעשות,

שנייה, אני תיכף אענה לך. כי אתה מבין שהקורונה לא

לא,

אבל הנתונים פה לא הצדיקו את המהלך של המגבלות. אגב, גם כל המומחים, כולל ניירות עמדה שקיבלנו מרופאים ורופאות וחוקרים בתחום והכול,

לא, דיברנו על זה, זה מהלך שהוא נכון. חבר כנסת ג'אבר, יש היגיון, כי אנשים נתקעו

יש היגיון.

אז כנראה שמותר גם אחרי זה.

אז בוא נפתח את הכול.

אבל איזה פיצוי נותנים להם?

סגן השר, אנחנו הרי רואים גם את הביקורת - - - אבל לזה אני לא רוצה להיכנס. את שואלת אותי.

נקודה אחרונה, ובזה אני אסיים. בנושא חדרי

אני רק אומר: אנחנו בסיטואציה שאתם רואים שאנחנו הולכים להחמרה. זה לא שלא הלכנו להחמרה. אז ברמה הלוגית צריך להבין,

אם הוא נדבק כי אחותו הייתה חולה או שאמא שלו, אז הוא מניח שהוא משם. דרך אגב, לא בטוח שזה נכון. אבל אם נוצר חולה,

האם זה קרה כשהוא היה בים או כשהוא היה במסעדה או בעבודה, או שהבן שלו שבכלל היה אסימפטומטי נדבק והדביק אותו. הוא לא יודע, זו האמת.

אין תמונת מצב.

סגן השר, בוא ניקח את הנתונים הכלליים, עזוב רגע את הנתונים של חדרי כושר ובריכות. הבנו את הרעיון שאין נתונים ספציפיים, זה שיח אחר של החקירות האפידמיולוגיות.

אז, יוליה, אני אומר את דעתי, אני יודע שאת לא מסכימה, תני לי רק - - - אני שותקת, אתה שם לב. לא, כי אני יודע מה הולך להיות. בניתוח שלנו ובקצב

התשובה הייתה: 170. אז זה היה 8 על 170. אבל כל יום מתווספים חדשים.

אז אמרתי: זה בין 5% ל-10%.

גם בנתונים של המתווספים החדשים, למרות שאחרים נגרעים,

איכילוב מסתכל על תמונת המבט שלו.

כי הוא צריך להיות עם 10% ממערכת החולים הקשים במדינת ישראל. יש ויסותים.

אנחנו לא מדברים על זה, אבל זה גם חיי אדם. אני מסכים איתך שהמחיר הכלכלי הוא סופר כבד - - - אני אומר לך מה הוצג פה על ידי משרד האוצר. רגע, אבל לא סיימתי עוד - - - - - - סליחה,

אני מבקשת לטפל פה. - - - סטלה, אני מבקשת

אבל אין לך נתונים. אתה לא יכול לקבוע את זה, יואב. אתה משער שזה מדבק. לא, אני לא משער. אני לא משער. אני יכול להביא, ואני חושב שגם גרוטו הציג פה, ניתוח, כולל מקרים ספציפיים. מותר לעשות

בבקשה.

אני אומר עוד פעם: אנחנו פשוט חלוקים בעמדותינו באופן בסיסי בנושא חדרי הכושר. אני לא חושב שמדינת ישראל בעניין הזה יחידה.

גם בקליפורניה, לדעתי גם בוונצואלה אם אני לא

שילכו. בסוף אנחנו צריכים את ההיגיון. אני הולכת לבד עם בעלי, אני לא צריכה מסכה. אז אני אגיד לך את ההיגיון,

כשאתה בתוך חדר סגור,

000 בתי אב שאוכלים מהענפים האלה מול

את דיברת איתי על פרופ' מטות. אני יכול להגיד לך, שאם אני מקבל טלפון שבעלה חולה קורונה והיה שבוע בבית,

ושלוש שעות לא מכניסים אותו לאיכילוב כי יש להם בעיה, אז אני לא כל כך מבין מה

הכי פשוט שיש בעולם. ותמשיכו עם - - - אני רוצה לשאול: אם אנחנו בעוד שבועיים לא נמצאים בקצב כזה של הכפלה, אנחנו נשחרר את המשק? בוודאי שאם אנחנו נעצור את

יפעת,

כי זורקים פה נתונים לא נכונים ואז זה הופך להיות אמת,

סגרו את חדרי הכושר. קטלוניה, שמהווה 8% מספרד, נתנה באופן וולונטרי. נכון, בקטלוניה. אבל זה פשוט מרגיז שזורקים פה נתונים סתם.

לא, יהיו פחות בוודאות. אז עוד יותר אתה מחזק אותי.

כשאנחנו רוצים לבדוק פה מגמות, זה מה שאני מנסה

אתם יודעים איפה זה פתוח בלי בעיה?

כשאנחנו נגיע לאותם נתונים של ניו זילנד, אין לי ספק שכל חדרי הכושר יהיו פתוחים גם פה.

רגע, אני ממשיכה. לא, הנקודה ברורה. אתה מבין,

יש פה

ולגבי השאר מבקשים בקשה מהממשלה, או שאנחנו נגיש את כל הבקשות שלנו לממשלה, ומחר אנחנו נקיים דיון ואתם תחליטו איפה אתם מקבלים את המלצות הוועדה ואיפה לא? אפשר להחריג כבר את הבריכות ואת חופי הים?

אני מציע שתגידו את הדברים שאתם רוצים. אני יכול להגיד את דעתי, אמרתי את זה דעתי פה, אני מביא את זה עם ההמלצות של מה שאני

אוקיי, אנחנו נרכז.

כדי שנבין גם מה נכנס בפנים ומה לא, ואתה חידדת את זה טוב, כי הייתה פה תפיסה שיש סגר מוחלט בסוף שבוע, וזאת לא

אז אני רוצה לצייר את המציאות בשטח. אנחנו ארבעה חודשים בתוך האירוע הזה, אירוע שהתחיל עם אמון מאוד גדול שלנו במערכת, שילמנו מחיר כלכלי מאוד כבד, אבל עמדנו בהנחיות מאוד מחמירות, למעשה סגר מוחלט על העסקים שלנו. כרגע הדרמה שמייצר משרד הבריאות היא

מתכוון לא לקיים את החלטות ממשלת ישראל.

ואתם יכולים לקרוא להם אנרכיסטים ופורעי חוק, אבל אתם יכולים גם לטפל באירוע הזה לפני שהוא קורה, ולמצוא פתרון הגיוני, כי אי-אפשר להגיד לאנשים שברגע שיש

אנשים לא יקיימו את

אני חלילה אף פעם לא קראתי לאנשים להפר חוק, אבל זה לא בשליטתנו. אנחנו לא שולטים כרגע באירוע. זו המציאות, אני חייב להגיד אותה. אין לנו כרגע

אנחנו מדברים על בחוץ,

שישב איתנו ועם חיים כהן,

והיו דיונים והיה דיון מקצועי ורציני וקבעו תו סגול לבחוץ. התו הסגול הזה צריך להישאר. והשטח בפנים, 35% בגלל שעשיתם את זה במלון, לא בגלל שאנחנו לא יכולים לשים גם

אנחנו כמובן מחר נשמע מה הממשלה מוכנה לקבל, ואם היא הולכת איתנו בעניין הזה. האם אפשר גם אנחנו לתת מתווה מוצע, יפעת? מה המתווה שלכם? יפעת, רק הערה: איש

אנחנו נהיה מוכנים לעלות גם יחס של אחד לעשר,

ולהשאיר אותו גם אם הוא לא מרוויח כסף בשלב זה, להשאיר

ולאט-לאט להחזיר את האמון בנו כשהמגבלות יוסרו. לכן אפשר גם להוריד את היחס לאחד לעשר, אני חושבת שכל אנשי הסטודיו וחדרי הכושר ישמחו ללכת במתווה

00 ועד יום ראשון בשעה 05:00,"; (2) בתקנה 2א (א) בפסקה (2), בסופה יבוא "או (ג)"; (ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

חוף ים במהלך סוף השבוע"; להסביר אחרי

זה נכון שיש מקומות שבהם שעות הפתיחה הם - - - יש ערים שלמות שהכלכלה שלהן מסתמכת בעיקר על ביקורים של אנשים מבחוץ בערים שלהם. נצרת במיוחד, עכו, יפו.

כמשמעותם בחוק הספורט, התשמ"ח 1988 (להלן,

המאשר כי הספורטאי עומד בתנאים הבאים: הספורטאי היה רשום באיגוד

אני חושבת

איגודי ספורט שיש להם מכוני כושר - - - ומי שאין לו? בווינגייט. כמו ברמת

וכבר פנו אלינו בשאלה מרשויות מקומיות,

אז אנחנו ננסה לחשוב על ניסוח שמבהיר שהכוונה

שנייה, תנו לו בבקשה לסיים.

דבר נוסף וקצר, אנחנו מבקשים שאת האישור תוכל להנפיק

אנחנו לא מזלזלים, אנחנו בעד שאנשים יעשו כושר בחוץ. לא כל כושר הוא

יש אנשים שחייבים את זה.

ויש עוד הרבה מאוד דברים, שאומרים להם שהם צריכים לעשות פעילות גופנית.

מגרשי ספורט בחוץ, אין בעיה. יש סטודיו של עשר בנות בנות 12. האם ההגבלה חלה עליהן? באמת, בשם אלוהים, אני לא מבין אתכם. לאן אתם הולכים? לאן

35% מהתפוסה המרבית המותרת"; זו באמת ההגבלה של בתי מלון? ועכשיו בעברית מה זה אומר? זה אומר שחדרי אוכל בבתי מלון יוכלו לפעול עד 35% תפוסה. גם לעניין הזה,

והוספנו פסקה חדשה שמדברת על ההגבלות החדשות של שאר בתי האוכל מלבד חדרי מלון.

בית אוכל, ובכלל זה בית אוכל במקום עבודה, בשירות משלוחים או באיסוף מבית האוכל בלבד, ובתנאי שהמחזיק או המפעיל של המקום יפעל בכפוף לתקנה 3א1 ולהוראות המנהל,"; זאת אומרת, הוא הופך להיות מעין

"(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), - - שמאפשרת להפעיל את המקומות והעסקים שמנויים בה בתנאים. - - לא יפעיל אדם מקום או עסק כמפורט בפסקאות משנה (2א) עד (8),

למעט

כל הדברים האלה לא יכולים לפעול כרגע בסופי שבוע. והחופים. שזה בסעיף הראשון.

(4) בתקנה 6 זאת תקנת העונשין, שהיינו צריכים להתאים אותה לאור השינויים.

בפסקה (1), אחרי "בניגוד לתקנה 5(א)" יבוא "או (ג)

ולא יחולו פסקאות (7),

לעניין תקנה 5(ב)(2), (14) למעט בבית מלון לאורחי בית המלון ו-(15)"; זה קצת נוסח מסורבל.

זה קצת מורכב, אבל הרעיון הבסיסי הוא שכמו שאתם ראיתם, יש מקומות שעכשיו נסגרים. או שהם נסגרים כל הזמן או שהם נסגרים במהלך סוף

ובמשלוחים כמובן. אבל גם ב-take away.

אם מסעדה פועלת בשבת, היא יכולה לפעול בשבת ב- take awayכמו שהיא פעלה במהלך השבוע. יש לה עבירה ייחודית שתיכף נגיע אליה, הקנס עליה הוא לא של 5,000 שקל אלא של 2,000 שקל.

(ב) בפסקה (6), במקום "המפעיל בית אוכל בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק" יבוא "המפעיל בית אוכל, למעט בית אוכל בבית מלון, שלא באמצעות משלוחים או איסוף מבית האוכל בלבד כאמור בתקנה 5(ב)(1)(א), או המפעיל בית אוכל"; הוספנו גם הפללה להפעלה של מסעדה, בית אוכל, בדרך של ישיבה במקום. למה אתם עושים הפללה?

האנשים האלה מסכנים כבר. די, מה עוד אפשר לקחת מהם? לא, אבל אחרת החוק יהיה חוק בלי שיניים. למה בלי שיניים? קנס מינהלי.

אז אני אסביר שנייה. יהיה לו רישום פלילי? כל העבירות האלה הן עבירות שהן קנסות מנהליים לפי החוק לתיקון ולקיום - - - אוקיי, זה אני יודעת, כבר הבנתי שמשהו צריך להיות פלילי כדי שהוא יהפוך להיות מנהלי. אני רוצה לדעת אם יהיה לו רישום פלילי. מי שמשלם את הקנס לפי חוק העבירות המנהליות, אין רישום פלילי. לעומת זה, אם מישהו בוחר להישפט, כרגע יש רישום פלילי. בהצעת חוק המסגרת מוצע על ידי הוועדה לבטל את הרישום הפלילי בכל העבירות המנהליות של הקורונה. ואנחנו מסכימים לדבר הזה מצוין. רגע, מוצע ואתם תומכים? אנחנו תומכים, כמו שאמרתי.

גם מספרות ועסקים לטיפולי יופי נכללים ברשימה שהקראתי לפניכם, שאסורים להפעלה בסופי שבוע.

אני אסתפר כל השבוע, ביום שישי יש לציבור זמן, כי רובו לא עובד. עד 17:00. זה פחות דרמה, כי מ-17:00 אחר הצוהריים. מספרות ביום שישי מ-17:00? מ-17:00. ערבים מסתפרים בשבת. עזוב, שיסתפרו ביום חמישי. אי-אפשר. נגדל שיער, זהו. כל הרשימה שהקראתי של עסקים, המגבלה עליהן בסוף שבוע מתחילה ב-17:00 אחרי צוהריים של יום שישי, מסתיימת ב-05:00 בבוקר ביום ראשון.

איפה שצריך להגיד את האמת, אז צריך גם להגיד. (ג) פסקה (13) תימחק. זו הפסקה שדיברה על הפעלה של מכון כושר בניגוד לתנאים. עכשיו זה בעצם עבר לסעיף אחר, ולכן זה מופלל דרך סעיף אחר. סעיף 2 זה סעיף התחילה, שבצו המתקן מיום שישי תיקן את הסעיף הזה, כדי לאפשר דחייה של ההגבלות בנוגע למסעדות. תחילה 2. (א) תחילתו של צו זה, למעט סעיף קטן (ב), ביום כ"ה בתמוז התש"ף (17 ביולי 2020), בשעה 17.00. (ב) תחילתה של תקנה 2א(3) המובאת בתוספת לחוק, כנוסחה בסעיף 1(2) לצו זה ביום ג' באב התש"ף (24 ביולי 2020). זה לגבי חוף הים שמתחיל ביום שישי הבא.

שלא היה בסוף השבוע הזה. אנחנו עוד לא יודעים - - - ויש לך את (ג) מהצו - - - כן, מהצו השני. נקריא כבר את הכול. אז תוסיפי כאן את (ג), שיש בצו הקודם. אז הוספנו סעיף קטן (ג) למועד התחילה בנוגע לבתי אוכל. (ג) תחילתן של תקנה 5(ב)(1)(א) ותקנה 6(6) המובאות בתוספת לחוק, כתיקונן בסעיף 1(3)(ב)(1)(ב) ובסעיף 1(4)(ב) לצו זה,

ביום כ"ט בתמוז התש"ף (21 ביולי 2020), בשעה 5.00." זה מועד התחילה. הוועדה מרכזת גם את הנושא הזה של דרישות הוועדה לממשלה? אנחנו נעשה ביחד עכשיו, נרכז את הכול, כדי שנוודא שהכול נכנס. אתם תוכלו להתייחס ולהוסיף אם נפספס משהו.

חברת הכנסת מלינובסקי, רצית לשאול משהו לפני שאני מרכזת את הדברים? ברשותך, גברתי היושבת-ראש, מה שדיברנו ומה שהצגתי לך ולחברי הוועדה, פשוט בצורה מסודרת מבחינתי, יכול להיות שלך ולחברי הוועדה יהיו תיקונים משלהם. אנחנו נסכם את זה מסודר. לא, אני פשוט רוצה מבחינתי, מה אני הייתי רוצה. אוקיי. ואני חושבת שאולי לחברי הכנסת יש מה להוסיף, אז אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת. שמענו הכול, ראינו הכול. אנחנו באמת פועלים אך ורק לפי טובת העניין. אנחנו הוכחנו בוועדה הזאת שאנחנו יודעים לעבוד ביחד, גם הקואליציה וגם האופוזיציה. ואני חושבת שאם היינו רוצים לדפוק פה את הממשלה, היינו מרימים את הכול, זורקים הכול. וזה לא המצב, אנחנו באמת מנסים להגיע למתווה שכולנו נוכל לחיות איתו. המלצתי,

חופי הים, המרחבים הפתוחים - - - לא,

יוליה. זו הצעתי. כן, אבל אני שמעתי אתכם. אני לא דיברתי - - - לא, חברת הכנסת מלינובסקי,

מה שאני מביאה פה, ואני אומרת את זה גם לפרוטוקול, זה לאחר שיחה עם כל חברי הכנסת. היינו בחוץ, כשיצאנו מיד אחרי הדיון. כל מה שאני מביאה כאן זה על דעת כל חברי הכנסת, זה של כולם ביחד. אז אני רוצה לעשות את זה מסודר, לפי הסעיפים שהם הקריאו, כדי שהדברים גם יגיעו בצורה מסודרת. דבר אחד, ברשותך. ואם יהיה לכם משהו שאולי פספסתי, אז תוכלו להוסיף בשמחה. לא,

ופשוט חשוב לי שזה יהיה בצורה מסודרת וברורה: כל מה שפתוח במרחבים הפתוחים, כולל ים, אטרקציות, המרחבים הפתוחים צריכים להיות פתוחים גם בשישי וגם בשבת, ולהתייחס לכל ההגבלות והכללים שכמובן כולנו כאזרחים צריכים לשמור. מה שהצעתי לחברי הוועדה, ואני מקווה מאוד שבאמת גם בממשלה יקבלו את זה, כפי שזה מתאים לחדרי האוכל בבתי מלון 35%, שזה בדיוק יהיה אותו מתווה.

אני חושבת שגם המסעדות, מי שיתאים לו, יעבוד ככה. מי שלא יתאים, יסגור ויקבל פיצוי כלכלי. אותו דבר על חדרי הכושר: יוכלו, יעבדו, לא יוכלו, יסגרו, הממשלה תפצה אותם. בריכות גם כן צריכות להיות פתוחות גם בסופי שבוע. אנחנו באמת צריכים לחשוב גם על בריאות הנפש של אנשים.

טוב, תודה רבה, חברת הכנסת מלינובסקי.

כדי שתוכלו להתייחס - - - אני רוצה לשאול לגבי האטרקציות כשנגיע. אוקיי. אנחנו נבקש להחריג אותם, בהמשך גם לשיחה עם ראש עיריית אילת, ששם צריך לתת גם פתרון נקודתי, ואנחנו נוודא גם שזה קורה. ואני גם מבקש להתייחס בסיכום גם לעניין של הדיפרנציאציה בין סוף שבוע באוכלוסייה הערבית לסוף שבוע באוכלוסייה היהודית. לא, אבל אנחנו בסוף כולנו חיים באותה מדינה. זה אני חושבת אחד הדברים הבודדים שאנחנו יכולים להסכים עליו באופן מלא: כולנו חיים באותה מדינה.

ויש גם יישובים יהודים, שיש בהם מרכזי BIG ומרכזי קניות מאוד מאוד גדולים, ושפיים. אז זה נכון לערים במגזר הערבי, זה נכון גם להרבה מקומות במגזר היהודי. זה נכון לערים מעורבות ולערים ערביות. אז בואו רגע נעבור דבר דבר. ואני מתחילה מהתחלה. ואם, שוב, אני אפספס בסוף, אתם מוזמנים לומר. אנחנו מבקשים את חוף הים בסוף שבוע להוציא מהצו כדי לאפשר פיזור גאוגרפי לאנשים. אפשר להחמיר שם, לייצר מציאות של אכיפה, למרות שמהמציאות שאני רואה, אם נגייס את האנשים, הם יודעים לשמור על עצמם יפה מאוד שם. אותו דבר לגבי הבריכות בכלל בסופי שבוע, להוציא אותן. קיץ, חם, האנשים ממילא יוצאים. אם הם לא יהיו בבריכה הם יהיו במקומות אחרים. אז חוף ים ובריכות. וגם כל הנתונים שהיו כאן, כל השיח שהיה כאן, המידע, התפיסות הרפואיות, כל מה שאתם רוצים, אמר חד משמעית: בבריכות אנחנו לא רואים בעיה. אז שני דברים האלה, גם סגן השר שהיה כאן תמך בהם, אני מבקשת להוציא אותם מהצו גם בסופי שבוע. אני ממשיכה למסעדות, אז קודם כול אנחנו מבקשים שבחוץ הממשלה תסכים לתו סגול, כפי שהוא הוגדר בהתחלה, או אם היא תרצה להביא תו סגול חדש לדיון הוועדה אנחנו נשמח. ו-35% בפנים, בדומה בעצם למלונות, שכמו ששם השיקול כלכלי, גם כאן השיקול כלכלי. דיברו פה על 150,000 משפחות שאוכלות מהדבר הזה, ואנחנו רוצים לשמור עליהן. ובאותה נשימה, גם במקומות עבודה שאין חדרים, מפעלים וכאלה, שיהיה בחדרי האוכל 35%, בדומה למלון, כדי שבאמת נוכל לאפשר להם את ההאכלה. במסעדות זה 35% בפנים ובחוץ מה שהיה לפני כן? בחוץ לפי התו הסגול. לגבי חדרי הכושר, יש פה הצעה של חדרי הכושר לשנות את היחס לאחד לעשר, ולא אחד לשבע כמו שהיה עד עכשיו. ואנחנו מבקשים למצוא דרך להחריג אותם כענף, כולל הסטודיו. מה זה אומר אחד לעשר? מתאמן לעשרה מ'.

היא הסבירה כאן. את בדיוק יצאת. היום אנחנו עובדים לפי תו של אחד לשבעה מ', אנחנו נעלה לאחד לעשרה מ'. לא בהכרח צריך להחמיר את זה, אבל בוא ננסה לעבוד בצורה - - - אני לא פותחת את זה לדיון מחדש, כי אנחנו סתם נסרבל. אנחנו יודעים למה התכוונו כאן. אנחנו מבקשים לשקול את ההשארה שלהם פתוחים, כולל לגבי סטודיו. בסוף שש בנות שעושות פילאטיס בתוך חדר עם מרחקים, ואין שם הזעה ואין שם ריצות. צריך לראות איך אנחנו שומרים גם על הבריאות הפיזית האחרת של האנשים. אנחנו מבקשים מהממשלה לשקול את זה. לגבי האטרקציות גני החיות, לפחות הספארי ברמת גן, על אותו משקל של משפחות, לפחות המסלול הרכוב להשאיר אותו פתוח. משפחה ממילא נוסעת ברכב, זה לא משנה אם היא נוסעת בתוך הספארי או מחוצה לו. וגן החיות בירושלים לדוגמה? אנחנו מבקשים גם כאן לתת התייחסות. וכל הנושא של אטרקציות תיירותיות באילת. בסוף יש שם הרבה מאוד מלונות. אם אנשים לא יהיו בחוץ ולא יתפזרו על המרחב, נמצא את כולם מכווצים במקומות סגורים או במקומות מאוד מאוד מוגדרים. וזה אנטיתזה מוחלטת לעניין ההתקהלות שעליו דובר כאן. אז אם אנחנו באמת רוצים למנוע התקהלות, צריך לראות איך אנחנו פותחים אותם. בהקשר של אילת, אני גם מבקשת למצוא את הפתרון הייחודי לנושא של אטרקציות תיירותיות ולא מתקני שעשועים בכלל במהלך כל השבוע, כי אנחנו יודעים שיש בעיה גם בזה. אני יכולה להציע משהו בעניין הזה? בבקשה. נאמר כאן שמתקני השעשועים מדאיגים אותנו בגלל הילדים. האם אי-אפשר לקבוע שאסורה השהייה על מתקני שעשועים שנמצאים בשימוש פעוטות, כי לזה אתם מתכוונים, או ילדים עד גיל מסוים? זה עקרונית בהוראות המנהל. העניין הוא שההגדרה של מתקן שעשועים, כל עוד יש מתקן שעשועים כמקומות שאסור להפעיל בחוק עצמו, לנו זה היה נראה משפטית בעייתי להגיד שרירותית על משהו אחד: זה מתקן שעשועים, זה אטרקציה. זה לא שרירותית. האטרקציות שנמצאות באילת הן אטרקציות, הן לא מתקני שעשועים של גן שעשועים של ילדים.

הן אטרקציות. זה לא - - - אנחנו נבדוק את זה משפטית. אז אני מבקשת מאוד לבדוק את זה, כי אנחנו יוצרים פה עוול מטורף בלי שהתכוונו.

זה לא שאנחנו באנו בידיעה שזה צריך לקרות, אלא בלי שהתכוונו יצרנו מגבלה מאוד חמורה על מגזר שלם. אני מבקש, הנושא של אטרקציות וגני שעשועים אינו ברור דיו. ודווקא אני לוקח את המקום שממנו את באה, גברתי היושבת-ראש. האם הרכבל במנרה הוא אטרקציה? האם הרכבל בחרמון הוא אטרקציה?

האם הקייקים, איזה קיבוץ זה שם? כפר בלום, הגושרים. אין שם שום בעיה. אין בעיה. תיתנו לזה להתקיים, אתם לא תצליחו להניע את גלגלי המשק עם ההגבלות האלה. חברים, זה סגירה של המשק מה שאנחנו רואים פה. זה מה שהם רוצים. גני שעשועים זה לא אטרקציות. זה לא לונה פארק. באים, לוקחים שניים קיאק, עולים. עולים שניים על הרכבל לחרמון. בחרמון, אגב, זה מובהק, כי זה לא רכבלים שהם גדולים אלא באמת זה שניים-שניים, בדרך כלל באות משפחות, יש תו סגול ברור. זה בסעיף אחר. רכבל רשום במפורש בחוק.

אבל אטרקציה תיירותית כשלעצמה לא מספיק ברורה.

אז אני מבקשת שתבחנו את זה, כי בסוף אני איתכם במשרד הבריאות, מהבחינה הזו שאנחנו רוצים לפזר את ההתקהלויות. אז תפזרו אותן על פני המרחבים הגאוגרפיים ואל תגידו להם: אל תתכנסו במקום מאוד מאוד מסוים, כי אין לכם לאן ללכת. תנסו בבקשה לפרק את האטרקציות. זה מאוד חשוב, זה מניע כלכלי.

אתם הבנתם פה את השיח, כדי שהממשלה תוכל לדון בזה?

רק אנחנו מדברים על זה שאטרקציות, אחרי שנגדיר מה זה, יהיו סגורים בסוף שבוע? לא כל כך הבנתי את השאלה לגבי אילת. אבל מי הולך בסוף שבוע - - - יש באמצע שבוע את השאלה של הבחנה בין מתקני שעשועים לאטרקציות,

יש גם את הנקודה הזו שבסוף השבוע אטרקציות - - - גם בסוף שבוע. אני רוצה אותם בחרמון ובאילת ובקריית שמונה ובצוק מנרה. לפזר אותם על כמה שיותר מקומות. אני רוצה לפזר אותם, אני לא רוצה התקהלויות. בסוף הם כולם יהיו באותו יער ליד הבית. וטיולי ג'יפים בדרום אותו דבר. אוקיי?

יש פה דברים שהם באמת דווקא בגלל שאנחנו רוצים לפזר התקהלות ואנחנו רוצים לשחרר לחץ ממוקדים כאלה, אז תפרסו את זה גאוגרפית. רוח הדברים ברורה, נכון? את תדעי לייצג את זה לממשלה, שהם יבינו שאנחנו באמת ממקום של לעזור דווקא בתפיסה של נושא ההתקהלות. אוקיי, משהו נוסף? מה, עכשיו? אנחנו סיימנו את הדיון, חבר הכנסת. סירות פדלים ברמת גן

שניים על הפדלים. זה בעיה להגיד: אטרקציות לא. בסדר, היא הבינה. אוקיי, בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ממה בקצרה, אנחנו כבר אחרי חמש שעות

חבריי, אני באמת להגיד לכם כל הכבוד על הדיון. ישבתם חמש שעות, כל הכבוד לכם. אתם מסיימים, אני עכשיו מתחיל. כי את החוק הזה החלקי של סוף השבוע, אז רצו להביא את זה אליכם, עכשיו מביאים לנו את הסגר הכללי עם חוק הקורונה הגדול. עכשיו אנחנו מתחילים ב-17:00 אל תוך הלילה, אז כך שאתם מסיימים אנחנו מתחילים. סעדי, אל תגמרו את זה לפני יום חמישי. אבל אני עקבתי, כבוד היושבת-ראש, חבריי, חברותיי, אחרי הדיון ואחרי הנתונים, ואני חושב שרוח הדברים שמקובלת על כל חברי הכנסת מכל הסיעות, ואני עודכנתי וגם ראיתי וגם עקבתי, וגם בקשר עם חבר הוועדה חברי ג'אבר, וגם כבוד היושבת-ראש, באמת את עושה עבודה, עם כל האיומים. כאשר מגיעים לעניין הזה, שבאמת מה שאכפת לך ומה שמנחה אותך מצד אחד זה הבריאות, ובאמת זה חשוב, אבל מצד שני כשאנחנו רואים דברים לא הגיוניים וצריך לתת ביקורת, אז את עושה את זה, ולכן זה חשוב מאוד.

אני מסכים איתך שבמקום לרכז את זה, ואני ראיתי מהנתונים של 8,000 החולים האחרונים, 69% בבית. ברגע שאנחנו דוחסים את האנשים לתוך הבית או לתוך מקומות סגורים, אז נהפוך הוא, צריך לפזר את זה כמה שיותר.

ולכן אני לא מבין את כל האיסור הזה על שפת הים, על חוף הים ועל בריכות.

אז זה באמת חשוב מאוד. ואני מקווה שהממשלה הפעם לפחות תהיה עם ראש פתוח ותקבל את כל המתווה הזה שלכם, וכל הכבוד לכם. תודה רבה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. תודה רבה לנציגי הממשלה, אנחנו נשמח שתייצגו אותנו נאמנה. אנחנו נודיע לכם בקבוצה את שעת הדיון מחר. הדיון נעול. תודה לכולם.

ננעלה בשעה 17:05.